חברות וחברי הכנסת, היום יום שני, כ"ח אייר תשפ"א, 10 במאי 2021. ראשית, בשעה טובה אנחנו פותחים את הישיבה כאשר כל חברי הכנסת יכולים לשבת יחד בתוך אולם המליאה, עם השמות של כולם מוארים ודולקים כאן, בהחלט, ובאופן שאנחנו יכולים לפתוח את היציע לעיתונאים, ששבים ליציע שלום, וגם למבקרים שיוכלו לבוא, וזו בהחלט בשורה משמחת, ואולי ברכה מיוחדת לכנסת ביום חגה של בירתנו ירושלים, שהכנסת,

נמצאת בה. אני מבקש, חברות וחברי הכנסת, לעדכן גם בנושא מועד בחירת נשיא המדינה, ואני מקריא כאן מכתב שנשלח אליכם: "בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, ולאחר שהתייעצתי עם סגני היושב-ראש, אבקש להודיעכם כי בחירת נשיא המדינה תתקיים ביום רביעי, כ"ב בסיוון התשפ"א, 2 ביוני 2021. בהתאם לסעיף 6 לחוק-היסוד, הצעת מועמדות לכהונת הנשיא תוגש בכתב ליושב-ראש הכנסת בידי עשרה חברי כנסת לפחות, בצירוף הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה-עשר שלפני יום הבחירה.

המועד להגשת הצעות המועמדות הוא יום רביעי, ח' בסיוון התשפ"א, 19 במאי 2021. יובהר כי לא ניתן להגיש הצעת מועמדות במועד אחר, וכי כל חבר כנסת רשאי להציע מועמד אחד בלבד". אם כן, עד כאן בעניין הזה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/403/24 וכלה בהצעת חוק פ/744/24: הצעת חוק בתי המשפט (תיקון, מחלקות לעבירות מין), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון, מימון ניהול ההליך המשפטי), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת קרן ברק, הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון, מימון ניהול ההליך המשפטי), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת מרב מיכאלי, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון, מחלקות לעבירות

התשפ"א 2021,

חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה),

מאת חברי הכנסת מירב כהן, מיכאל מלכיאלי ועידית סילמן,

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון, רשות ערעור למדינה על זיכוי אדם בפלילים),

ראשונת הנואמים, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי הנכבדים, אנחנו עומדים כאן, בעיר שבה הלב הפועם כבר אלפי שנים, העיר שאליה שבנו לפני 54 שנים, עומדים ונפעמים, נפעמים מיופייה של ירושלים, נפעמים מקדושתה, נפעמים מהחלום שמתגשם. לפני 73 שנים הוקמה המדינה. מסביבנו עמדו עלינו אויבינו לכלותינו, מלחמת העצמאות. מכל עבר קמו עלינו וביקשו להורגנו. נלחמנו אז מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים, ולא בכוח הזרוע ניצחנו כי אם ברוח, בעוז ובגבורה, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. מצאנו את עצמנו בארץ חלומותינו, רגבי עפר שאליהם התפללנו לשוב שוב ושוב, עם ישראל בארץ ישראל אבל ללא ירושלים המאוחדת, ללא מקום המקדש, ללא הכותל המערבי. הרגשנו חסרים. לא התייאשנו. בשרשרת ניסים צרופה, בעיקשות חסרת פשרות, שבנו אליה. אוזנינו עוד זוכרות את שלוש המילים ששינו את השיח הישראלי לתמיד: "הר הבית בידינו" המקום שאליו נכספנו ועודנו מתפללים לשלמותו כבר אלפיים שנה. ובכל שנה ביום כ"ח אייר, היום שבו הובקעו החומות, הפעם לשמחתנו, אנו שבים ומודים על כך, ויודעים שזה לא מובן מאליו שאנו כאן, שום דבר לא מובן מאליו.

דווקא השנה שבה אני חברת כנסת, נואמת פה בכנסת ישראל, בירושלים המאוחדת, הייתי אמורה להיות שמחה. הייתי אמורה להיות שמחה,

אני רואה, שומעת, חווה אלימות. יהודים אינם יכולים לילך ברחובה של ירושלים. אין משילות, אין ביטחון. האם באמת הר הבית בידינו? האם ירושלים בידינו? אם ביום ירושלים איננו יכולים לילך בחופשיות, מתי נוכל? אנו מחויבים לשלמות העיר, מחויבים לפיתוחה ושגשוגה, מחויבים להמשך האחיזה בה, לתושביה בשכונות החדשות והמתחדשות, בשכונות הוותיקות והעתיקות, בכל מקום. לו יהי ויהיה זה חג שמח.

תודה. חברות וחברי הכנסת,

אני מבקש מכאן להקפיד על הדקה. יש לנו היום סדר-יום ארוך, ועל כן, ככל הניתן, אנא, להתכנס לזמן. חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אף הוא איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה, חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת ניר ברקת, איננו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. יש לי עכשיו אתגר לאתר כל אחד במקומו החדש. אדוני היושב-ראש, נאום מס' 4 על הנדסת התודעה, והפעם על שיבת עם ישראל לירושלים. לפני 54 שנים זכינו לשחרור העיר העתיקה ושאר חלקי ירושלים שהוחזקו שלא כדין על ידי ממשלת ירדן. עם ישראל חזר לעיר בירתו מאז ימי דוד המלך ולמקומות שמהם גורשו יהודים במלחמת העצמאות. תחילה חודשה ההתיישבות ברובע המכונה "יהודי", ואחריו, בחלקים אחרים בעיר העתיקה, ובהמשך, באזורים נוספים, כמו עיר דוד, כפר התימנים, הר הזיתים, שכונת שמעון הצדיק ועוד. וראה זה פלא, דווקא צאצאיהם של אלו שהקימו קיבוצים, ערים ושכונות במאות מקומות שמהם ברחו הערבים בתש"ח, ולא התביישו לפעול למען גאולת הארץ, דווקא צאצאיהם הם שמתאמצים להנדס את התודעה שלנו כאילו גאולת בתים בעיר העתיקה או ברחבי ירושלים היא כיבוש בלתי מוסרי. לו היה מדובר בערבים שמעוניינים לגור במערבה של העיר הם היו בראש הנאבקים למענם. זוהי תודעה מעוותת ומעוותת שמבקשת להנדס את תודעתם של אזרחי ישראל ולנתקם מעיר הקודש על כל משמעותה. אני ממליץ לכל אזרחי ישראל לעלות לירושלים, להתיישב בה ולחזות בה מתנערת מעפרה ומתלבשת בבגדי תפארתה, הלוא הם עם ישראל. חג ירושלים שמח.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אחר כך? מוותרת? מוותרת. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, איננה, חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה, חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כמו בכל שבוע, גם השבוע אקריא את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות, והיו לצערי לא מעט: ביום ראשון,

נהרג רוכב האופנוע מתנאל זכריהו, בן 22, בכביש 4 סמוך לחיפה. עוד באותו היום נהרג צעיר בן 20 סמוך ליישוב שתולה. ביום שלישי, 4 במאי, נהרג עוד רוכב אופנוע, צעיר בן 22, סמוך למחלף נחשונים. בהמשך אותו היום נהרג עוד רוכב אופנוע, צעיר בן 28, ברחוב הרב קוק באשדוד. ב-5 במאי נהרג רוכב אופנוע, רביעי במספר השבוע, גם הפעם צעיר, בן 27, בכביש 4, סמוך לצומת השרון. ביום חמישי, 6 במאי, נהרג רוכב אופנוע חמישי, גבר בן 37, סמוך למחלף גדרה. עוד באותו היום נהרג רוכב אופנוע, שישי במספר השבוע, צעיר בן 16, סמוך לצומת דברת. כולם צעירים. בהמשך אותו היום נהרג גבר בן 62 סמוך למחלף הראל. שמונה אנשים נהרגו השבוע, מתוכם שישה רוכבי אופנוע, עלייה של 75%. 35 הרוגים מתחילת השנה. בואו נשים לזה סוף.

חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה, חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת רון כץ, איננו, חבר הכנסת אופיר כץ, איננו, נכנס עכשיו. אתה רוצה לדבר, חבר הכנסת אופיר כץ?

חברת הכנסת שרן השכל,

חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת עודד פורר, מוותר, חבר כנסת מתן כהנא, איננו, חברת הכנסת נירה שפק, איננה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו, חברת הכנסת עידית סילמן, איננה, חבר הכנסת מאזן גנאים, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת גלעד קריב, מוותר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו. חבר הכנסת יאיר גולן, נמצא.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נציין היום בכנסת את הניצחון על גרמניה הנאצית. אני רוצה לומר דברים קצרים לכבודם של כמעט 1.5 מיליון לוחמים יהודים שנלחמו נגד הנאצים, למעלה מ-550,000 בשורות הצבא האמריקאי, למעלה מחצי מיליון בשורות הצבא האדום, 62,000 בשורות הצבא הבריטי ו-35,000 מבני היישוב בארץ, מאמץ אדיר שאין אנו מציינים אותו מספיק תחת הכותרת של השואה הנוראית, תחת הכותרת של גבורת הגטאות. היה פה מאמץ בלתי רגיל, שהוא כל-כולו לכבודו של העולם החופשי וכל-כולו לכבודו של העם היהודי. מי ייתן והרוח הזאת תשרה במקומותינו, ומי ייתן והרוח הזאת תהווה דוגמה לקוממיות יהודית ראויה ולא ללאומנות משתלחת, שלצערי את הדיה הנוראיים אנחנו חווים ממש בדקות אלה בבירתנו ירושלים.

תודה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנו חוגגים היום את יום ירושלים. ירושלים המאוחדת, בירת ישראל, היא הלב הפועם של מדינת ישראל וארץ ישראל. זה יום חג, יום של התרוממות רוח, חיבור ותחושת לאומיות, אך מתקפות הטרור שאנו עדים להן בימים האחרונים מעיבות קצת על השמחה. כאן, בכנסת ישראל, ביום כזה חשוב לומר יותר מתמיד: אסור לנו לתת לטרור להרים ראש. ירושלים היא בירתנו המאוחדת לנצח-נצחים, וכך זה יישאר. אני מבקש לחזק מכאן את השוטרים וכוחות הביטחון בירושלים, שעושים עבודת קודש בשמירה על הסדר ועל ביטחון האזרחים אל מול מחבלים מתועבים שזורקים עליהם בקבוקי תבערה, סלעים ואבנים. חיזוק מיוחד ללוחמת מג"ב הגיבורה שחיסלה את המחבלים בשומרון בשישי האחרון. חיזוק נוסף גם לשוטר שבקור רוח ואומץ לב הציל היום את שלושת הצעירים שרכבם נרגם באבנים וסלעים מלינץ' ודאי בעיר העתיקה. יישר כוח גדול. תודת כל העם לכם. אני מבקש לאחל מכאן רפואה שלמה לכל השוטרים ואנשי כוחות הביטחון וכוחות החירום שנפצעו או נפגעו תוך שמירה על הסדר והגנה על אזרחי ישראל. שיהיה לכולנו יום ירושלים שמח.

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נכחתי ביום שישי בהפגנה בשכונת שייח' ג'ראח, נכחו בה חמישה חברי כנסת, מאות אזרחים ישראלים, יהודים וערבים. פעם ראשונה לאחר כמעט 12 שנים שההפגנה הזאת מתקיימת, בשבועות הראשונים עשו את זה, אבל מאז לא עשו את זה, המשטרה חסמה במחסומים את הכניסה לשכונה,

חסימה לא חוקית ולא חכמה, אבל אני עוזב את זה בצד. מה מצפה בן אדם כשהוא רואה מחסום? שמותר לו להגיע עד המחסום. אלא שחברי הכנסת והאזרחים שהגיעו למחסום נענו מייד באגרסיביות, בדחיפות של המשטרה, ומייד זריקה של רימוני הלם לתוך הקהל, ארבעה רימוני הלם, וזה המשיך בחברים פצועים שהייתי צריך לבקר בחדר מיון בהדסה הר הצופים. את ההתנהלות הזאת של המשטרה אנחנו חייבים לתקן, כי כפי שאמרתי פה גם בעבר, היא פוגעת בכל אזרחי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים. חייבים לעצור את האלימות הזאת של המשטרה. תודה. חברת הכנסת קרן ברק, את מבקשת לדבר? מוותרת. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי כנסת יקרים, לכבוד יום ירושלים, נאום בן דקה. 6,000 איש צעדו ברחובות וינה אחרי הארון. על הקבר הפתוח אמר בנו בן ה-13 קדיש. בצוואתו ביקש הרצל להיקבר על יד אביו בארון מתכת עד ליום שעם ישראל יעביר את עצמותיו לארץ ישראל. הוא ביקש לערוך קבורת עניים, בלי פרחים, בלי נאומים, ובכל זאת נשא דוד וולפסון עוזרו הספד קצר. שמו של הרצל יתקדש וייזכר כל עוד יישאר יהודי אחד עלי אדמות, ובשעה קשה זו אנו מזכירים את שבועתך בקונגרס השישי ונשבעים בעקבותיך: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". 44 שנים מאוחר יותר, שלוש שנים בלבד אחרי התופת של אירופה, עמדו רגלי לוחמינו בשערי עיר הנצח. תשעה קבין של אימה נטלה ירושלים בקרבות מלחמת השחרור, 2,000 לוחמים, כשליש מכלל הנופלים במלחמה, נפלו בירושלים ובערים שסביב לה. הרובע היהודי היה ליישוב הגדול ביותר שחרב במלחמה, קוטע רצף של 2,000 שנות התיישבות יהודית רצופה בעיר. 19 שנים מאוחר יותר, ברחוב בית הכרם 10 בירושלים, מתכנסת חבורת הפיקוד של חטיבת צנחנים 55 לתדרוך והכנות לקראת שחרור העיר, וברגע מסוים יוצאת מאחד החדרים סבתא שכבר עברה את גיל 80 ואמרה ללוחמים: הבאתי לכם דגל, זה הדגל שלנו, אמרה הסבתא, מאז גורשנו מהבית בעיר העתיקה.

כל הדורות של העם היהודי דוחפים אתכם בקצות האצבעות שתגיעו בשלום ותניפו את הדגל. הסבתא בכתה, ועד היום, אמר זמוש, אני חש את הדמעות שלה על העורף שלי. למוחרת, בתום קרב קשה, הדהדו כשופר המילים במכשיר הקשר: "הר הבית בידינו". הלוחמים מילאו את בקשת הסבתא: הדגל הונף.

אמרו הלוחמים, כי אנו סוגרים חשבון לא עם הלגיון הירדני אלא אם הלגיון הרומאי. שלושה שבועות מאוחר יותר נאם הרמטכ"ל יצחק רבין, זכרו לברכה, מעל פסגת הר הצופים נאום בלתי נשכח, שאותו הוא חתם במילים הבאות: "התעלותם של לוחמינו, לא בזכות הברזל באה אלא בזכות תודעה של שליחות עליונה, של הכרה בצדקת ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת התפקיד הקשה שהוטל עליהם, להבטיח קיום האומה במולדתה", גם במחיר חייהם. 11 יום לפני הירצחו נשא אותו יצחק, אז ראש הממשלה, נאם במלאת שלושת אלפים שנה לירושלים, ואותו הוא חתם במילים הבאות: "אנו חלוקים בדעותינו מימין ומשמאל. יש לנו ויכוחים על דרך ועל מטרה. בישראל אין לנו ויכוח בנושא אחד: שלמותה של ירושלים והמשך כינונה וביסוסה כבירתה של מדינת ישראל. אין שתי ירושלים, יש רק ירושלים אחת". ירושלים שחרבה שמונה פעמים, שבמשך שנים לא הייתה לנו גישה אל שריד מקדשנו, הייתה שלנו, תהיה שלנו, היא שלנו, וכך תהיה לעולמי עד. לכבודה של העיר שבה נולדתי. תודה, חברים. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. חבר הכנסת יעקב אשר נמצא? איננו. אם כך, חברות וחברי הכנסת, תם פרק נאומים בני דקה. אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת לכבוד יום ירושלים ולציון היום המיוחד לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. מכובדיי שרי הממשלה, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, קייסים, נכבדי העדה האתיופית, חברות וחברי הכנסת, ירושלים המאוחדת בירת ישראל היא הלב הפועם של מדינת ישראל ושל ארץ ישראל. עבור בני דורי, המציאות של ירושלים מאוחדת היא כמעט מובנת מאליה, אך לא כך היה לאורך שנותיה הראשונות של המדינה. הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים תיקן את העוול הנורא של חלוקת העיר, ויצר מציאות שאין טבעית ממנה. כפי שאמר כאן קודם וציטט חבר הכנסת שיקלי: אין שתי ירושלים ולא תהיינה, יש רק ירושלים אחת, עיר שמשלבת את הישן עם החדש, עיר של מורשת והיסטוריה שאין שנייה להן בעולם כולו, עיר של תעשיית הייטק מהמתקדמות ומהמובילות בעולם. ירושלים היא גם עיר של ספורט. האצטדיונים עמוסי הזיכרונות בימק"א ובקטמון פינו את מקומם זה מכבר למתקנים חדשים ומפוארים, ובראשם אצטדיון טדי. לאחר שנים ארוכות אנו חוגגים היום את יום ירושלים בידיעה שבשנה הבאה ישוב לליגת-העל בכדורגל המשחק הגדול של העיר, הדרבי בין בית"ר לבין הפועל, ששבה לליגה הבכירה. החום האנושי והאווירה המיוחדת שיש בירושלים בוודאי יורגשו בעוצמה גם במפגש בין שתי הקבוצות של העיר. זו ירושלים, הרבה פנים לה, אך דבר אחד מייחד אותה מכל עיר אחרת: לאורך ההיסטוריה היו עיניהם של יהודי העולם כולו נשואות רק למקום אחד, רק לירושלים. זכינו שחלום הדורות מתגשם בדורנו אנו. הדבר מטיל עלינו מחויבות מיוחדת לדאוג לא רק לשלמותה ולאחדותה של ירושלים, אלא גם לחזק אותה ולהבטיח את איכות החיים של תושביה. חברות וחברי הכנסת, ירושלים היא סמל לסיפורם המופלא של יהודי אתיופיה ולתפילתם ארוכת השנים לשוב ולבוא בשערי העיר הקדושה. עליית יהודי אתיופיה היא ביטוי נעלה לחזון הציוני ולעוצמתו וכוחו של העם היהודי, קהילה עתיקה אשר בנותיה ובניה ויתרו על כל שהיה להם ויצאו למסע ארוך אל ארצם, אל ארץ ישראל, ואל עירם ירושלים. רבים קיפחו את חייהם במסע הקשה והמסוכן. נחישותם וקורבנם הם שאפשרו לרבים רבים אחרים להשלים את המסע אל ליבה של ירושלים. זכרם של כ-4,000 בני הקהילה היהודית באתיופיה אשר שילמו בחייהם למען הגשמת החזון עתיק היומין של קהילתם נצור בליבנו לעד. אנו חשים גאווה גדולה נוכח הישגיהם האדירים של ממשיכי דרכם מבני הקהילה, אשר חרף קשיי הקליטה העצומים נושאים בתפקידים חשובים ומרכזיים בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. צוואתם של אלה שלא זכו להגיע לכאן מחייבת אותנו להמשיך ולפעול על מנת לפתור את הקשיים ולשפר את תהליכי קליטתם של רבים מבני יוצאי אתיופיה אשר עדיין חווים מצוקות לא פשוטות. מחויבותנו לפעול בעניין זה היא מוחלטת. חברות וחברי הכנסת, אנו עדים בשבועות האחרונים לימים לא שקטים ומתוחים, במיוחד בירושלים. אנו עדים לרוח רעה של שנאה המנסה לערער את החיים המשותפים של יהודים וערבים בעיר. ייחודה של ירושלים הפך לראשונה בהיסטוריה את עיר הקודש למקום פתוח ובטוח לבני כל הדתות. אזרחי ישראל ומי שבא לבקר בה מן החוץ, כולם מתקבלים בברכה, וכל אחד רשאי לנהוג על פי דתו ואמונתו, לבקר במקומות הקדושים ולהתפלל. אני רואה בכך לא רק חובה המוטלת עלינו אלא גם זכות גדולה. זוהי הבשורה הגדולה שירושלים מאוחדת בריבונות ישראל מביאה למאמינים בני הדתות השונות ולעולם כולו. הנוכחות היהודית בכל חלקי ירושלים ובכל שכונותיה מבורכת ורק מחזקת פתיחות זו. על כן אני מגנה בכל תוקף כל גילוי של אלימות, שאין לה כל מקום או הצדקה. אני מבקש להביע הערכה גדולה לשוטרות ולשוטרי משטרת ישראל ומשמר הגבול ולאנשי כוחות הביטחון וההצלה, אשר פועלים בכל ימות השנה על מנת להבטיח את ביטחונם של כלל תושבי העיר. כאן, בכנסת ישראל, אשר מושבה בירושלים בירת ישראל, נמשיך לפעול למען חיזוקה של העיר ולמען אחדותה, נמשיך לקיים את מחויבותנו העמוקה לציון, את מחויבותנו לירושלים ולתושביה. אני מזמין את השר אופיר אקוניס לשאת דברים, בבקשה. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראש עיריית ירושלים, אדוני, אני מבקש לפתוח את דבריי לציון יום ירושלים בשם ממשלת ישראל בהצדעה ובהכרת תודה לכוחותינו בכל זרועות הביטחון, שפועלים בעיר בכל ימות השנה ועומדים על המשמר נגד מתקפות פורעים וטרוריסטים. אנחנו מצדיעים להם בכל יום, וביתר שאת היום, ביום חגה של ירושלים. מצדיעים ומגבים. אנחנו גאים בכוחותינו. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בקזבלנקה כמו בוורשה, ברומא כמו באדיס אבבה, בסאו פאולו, במוסקבה או בצנעא, כמו בצפון אמריקה או בדרומה, יהיו המנהגים אשר יהיו, נוסח תפילה שונה ומסוגנן וגם חילוקי דעות על אורח חיים, העם היהודי תמיד מתפלל לירושלים. היא ליבו הפועם של עמנו מאז הכריז עליה דוד המלך כבירתנו. ידידיי, זוהי ההכרזה המוקדמת ביותר בהיסטוריה האנושית על בירתו של עם, הרבה לפני לונדון, וושינגטון, ברלין או פריז ואחרות גם כן. 667 פעמים מופיעה ירושלים בתנ"ך. היא נכבשה על ידי זרים פעמים רבות בהיסטוריה, אך לעולם לא הוכרזה כבירה של עם אחר, לא הבבלים, לא הרומאים, לא העות'מאנים, וגם לא ב-19 השנים שבהן הייתה ירושלים תחת כיבוש ירדני. לכל אורך ההיסטוריה היא הייתה ותהיה תמיד אך ורק בירת ישראל. אין עם בעולם שמתפלל לבירתו מעל שלושת אלפים שנה ואין עם בעולם שבירתו היא ברציפות עיר אחת,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראש העיר ירושלים, ההסתות השקריות והזדוניות של ההנהגה הערבית בארץ ישראל אינן מנת חלקן של השנים האחרונות, אפילו לא של הימים האחרונים. מראשית דרכה של התנועה הציונית עשתה ההנהגה המקומית הערבית שימוש שקרי, ציני ופסול בירושלים בכלל ובהר הבית בפרט, בזמן שכולם יודעים שזהו שקר מוחלט, גם המשקרים עצמם יודעים שזהו שקר. כל אמירה או פעולה מסיתה הייתה תירוץ, אני מדבר על שנות העשרים של המאה הקודמת, זה 100 שנה פחות או יותר, הייתה תירוץ לפעולות טרור ואלימות נגד היישוב היהודי בירושלים ובכל רחבי הארץ. ההתפרעויות בירושלים, כולל הבוקר הזה ממש, ניסיון לינץ' פראי ומזעזע שעלול היה להסתיים כפי שאנחנו זוכרים בתמונות ממקום אחר, מעיר אחרת שאיננה רחוקה מירושלים, לפני כ-21 שנים, ובכן, הניסיון הזה סמוך לשער האריות, שחייו של יהודי הצעיר ניצלו בנס בזכות תושייה של שוטר ערני ושוטר אמיץ, ההתפרעויות האלימות בשבועות האחרונים, אדוני,

שמעון הצדיק, שבתקופה מסוימת נקרא לה שייח' ג'ראח, אבל זהו השם, שמעון הצדיק, והאיומים, כל הדברים הללו והאיומים על חיי התושבים, לא יעזרו. אדוני היושב-ראש, הממשלה תעשה הכול כדי להגן על תושבי ירושלים שרוצים לחיות את חייהם בשלום, יהודים וערבים כאחד. יחד עם זאת, לא נאפשר לטרור מכל סוג שהוא לשבש את שגרת חיינו.

בשנים האחרונות זינק מעמדה של ירושלים בתוך הארץ פנימה וגם בזירה הבין-לאומית. מספר תושביה, אדוני ראש העיר, מתקרב למיליון. בשכונותיה הרבות מתגוררים ישראלים שמשקפים את מגוון פניה של החברה הישראלית כולה. היא מבססת את מעמדה כמרכז הייטק וחדשנות בין-לאומי, מציון תצא תורה וגם ההייטק והחדשנות, והיא פותחת, אדוני ראש העיר, את שעריה לתיירות-פנים מגוונת: בשוק מחנה יהודה הססגוני, ולא רק בימי חמישי בלילה, כמעט בכל יום בשבוע, ובמתחם התחנה, ובגן החיות התנ"כי המפואר והמרשים, אני חייב להגיד לכם, ובמגדל דוד ובעוד מקומות רבים ברחבי העיר. ישראלים רבים נוהרים אליה ושבים לנהור אליה, ובעיקר אל הכותל המערבי. בעשור האחרון, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, זינקה גם ההכרה הבין-לאומית בירושלים כבירתה של מדינת ישראל באופן חסר תקדים. העברת השגרירות האמריקנית ואחר כך גם השגרירות של גוואטמלה ושגרירות קוסובו, מדינה מוסלמית ששגרירותה, אדוני היושב-ראש, ברחוב קרן היסוד, סמוך למעון ראש הממשלה, למדינה מוסלמית מאירופה. זכיתי להיות השר הישראלי הראשון שמבקר בשגרירות עצמה. כל אלה, ידידיי, הם, כך אני מקווה, סימן לבאות. שגרירים שלא העזו להגיע לירושלים בתפקידם מחשש לתגובות אנטישמיות עושים זאת היום בבטחה, והכול מתחיל כאן, בבית הזה, ומהרוח היוצאת ממנו. אדוני היושב-ראש, אל חברי הממשלה החדשה הבאה, אם תקום: חברי הממשלה החדשה, אתם מקבלים את ירושלים כפיקדון זמני בתולדות העם היהודי. אל תפגעו בה. על תרימו עליה ידכם לחלוקתה. פעמיים ב-20 השנים האחרונות הציעו שתי ממשלות, ממשלת ברק וממשלתו של אולמרט, את חלוקתה, כולל האגן הקדוש והעיר העתיקה. הרעיון לחלק אותה, לפצוע את העם היהודי לא רק בישראל אלא גם בעולם כולו,

הוא כשל משום שהצד השני רצה את כל זה ועוד יותר,

גם את הבית הזה, גם את הגבעה הזאת. ידידיי, הצעות לחלק אותה לא קירבו שלום, הן הרחיקו אותו. אני אומר מכאן לחברי הממשלה החדשה, חברת הכנסת והשרה פנינה תמנו שטה, שתקבל בוודאי תפקיד גם בממשלה החדשה: הכניסו לקווי היסוד של ממשלתכם, אם יהיו בכלל קווי יסוד, אמירה חדה וברורה: ירושלים השלמה והמאוחדת תישאר לנצח בירת ישראל והעם היהודי ולא תחולק. על קווי היסוד האלה, אדוני היושב-ראש, יהיו מחויבים חברי מרצ, חברי העבודה, חברי התנועה האסלאמית, שעומדת להיות חלק מן הממשלה, ומה שפעם כונה חברי המחנה הלאומי, מפלגות המחנה הלאומי,

אדוני היושב-ראש, לירושלים התפללו כל יהודי העולם, ורבים הגיעו אליה ב-100 השנים האחרונות בדרכים שונות ומגוונות, אבל יהודי אתיופיה, קהילת ביתא ישראל, עשו את הדרך ושילמו את המחיר הכבד ביותר מכל קהילות ישראל,

אנחנו מציינים היום כאן, ציינו קודם בהר הרצל, גם את זכרם של 1,379 יהודים מאתיופיה שנספו בדרכם לישראל, רובם בסודאן. אני שמח וגאה שבתקופת כהונתי כסגן שר במשרד ראש הממשלה, בשנת 2014, תחת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חנכנו את האנדרטה לזכרם בהר הרצל,

אדוני היושב-ראש, נחקקו שמותיהם של 1,379 הנספות והנספים בדרך. "הביאו לי את יהודי אתיופיה", הורה ראש הממשלה מנחם בגין, וברוך השם, הם כאן, לוחמים אמיצים, אקדמאים, בעלי מקצועות חופשיים. אשרינו שזכינו. "חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה", כתבה המשוררת הלאומית נעמי שמר, זכרה לברכה. חזרנו, חברות וחברי הכנסת, על מנת שלא לשוב מהם לעולם. תודה רבה. אני מזמין את השר לענייני ירושלים ומורשת רפי פרץ,

חג יום ירושלים שמח. אדוני יושב-ראש הכנסת יריב לוין, ידידי ראש העיר ירושלים, שמכבד אותנו כאן בנוכחותו, מר משה לאון, עם ההנהלה הבכירה של משרדו, חבריי חברי הכנסת,

משורר התהילים אומר: "ירושלַ‍ִם הבנויה כעיר שחֻברה לה יחדיו", ועליה אומר המדרש: חוברה, זוהי עיר העושה כל ישראל חברים. השנה שעברה עלינו לא הייתה שנה רגילה, שנת הקורונה. היא הייתה איזו שנה של העמקה פנימה, והיה בזה צד טוב, שנה שנתנה לנו את הזמן להתחבר למשפחה, לשורשים, למה שמחבר את כולנו ביחד כעם. ובלב כל זה נמצאת ירושלים, ובולטת מאוד השנה השמחה הגדולה של כל בני הארץ הזאת שבאלפים אלפים באים לירושלים, כאילו לקחו להם משהו שלא היה להם, ואכן, כפי שאמר יושב-ראש הכנסת, ירושלים, כל כך בולט כמה היא הלב הפועם של העם הזה. אלפי שנים העם היהודי חוזר שוב ושוב לירושלים אחרי שהורסים את ירושלים. זה קרה למעלה מעשר פעמים, אין לזה אח ורע בהיסטוריה בעולם. בפעם הראשונה שמוזכרת ירושלים בבראשית, אברהם אבינו קורא לה "ה'

מלכיצדק מלך שלם קורא לה "שלם", והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא חיבר ואמר: ירושלים. במובן מסוים מה שמתחבא במילה ירושלים זה: ייראה השלם.

העם הזה חפץ כל כך דברים נפלאים, שפה בירושלים ההשתוקקות שלנו היא שכל הכיסופים שלנו יתגשמו וייראו. גם בהמנון שלנו אנחנו מזכירים "ארץ ציון וירושלים". חוק-היסוד שחוקק במשכן הזה, ירושלים היא תמיד בבסיס,

במרכז. "אבני ירושלים מלאות בהיסטוריה", אמר המשורר יהודה עמיחי, וכמה זה מדויק. כמה קל לשכוח את הכמיהה האין-סופית אל העיר הזאת של דורות רבים לפנינו. אנחנו הדור שזכה להגשים. על כן יום ירושלים הוא חשוב מאין כמוהו, לזכור, להזכיר ולהתרגש. כמה גדולה היא הזכות שנפלה בחלקנו לגור בירושלים ולקרוא לה בירתנו, לסגור מעגל של אלפיים שנה ולהחיות את חזון נביאי ישראל. כולנו למדנו השנה שיעור מובן מאליו: ראינו שהשגרה שאליה התרגלנו היא שברירית ועשויה להיסדק בכל רגע בתקופת הקורונה, למדנו להעריך את הדברים הקטנים ולשאוף ולנשום את הרגע עד תומו, הרגשנו התרגשות גדולה לחזור לעשות דברים שפעם לא הערכנו את חשיבותם. הנכדים שלנו, חלק מהם, בשבת האחרונה הייתה הפעם הראשונה שהם ראו את סבא וסבתא אחרי שנה. לשמוח ביחד בשמחות, לנפוש, לטייל, פתאום הדברים האלה נראים לנו אוצר גדול.

עלינו לזכור כל העת את ירושלים: להתרגש ממנה כל יום, כל פעם מחדש. אני, אדוני היושב-ראש, הייתי ילד בכיתה ה' בירושלים, וחוויתי את החוויה של ירושלים חצויה וירושלים מחוברת. אי-אפשר לשכוח את זה. אני מאוד מבין את מי שנכנס וזה היה חלק משגרת חייו,

מצווים לא לקחת את זה כמובן מאליו, עלינו לזכור גם כי הנוכחות שלנו כאן היא לא מובנת מאליה, ישנם גורמים שמעוניינים לנסות לפגוע בזכותנו הריבונית על העיר הזאת. אסור לנו לאפשר זאת. עלינו להמשיך ולעמוד איתן בשמירה על ירושלים המאוחדת, העיר שחוברה, המחוברת, ולהבהיר לכל מי שחושב כי יש לו את הרצון או היכולת לפגוע בנוכחות שלנו כאן בכל חלקי העיר, שידע שטעות מרה היא בידיו. המציאות בשכונת שמעון הצדיק בימים האחרונים לא מתקבלת על הדעת. הייתי שם הבוקר, ביקרתי, ראיתי משפחות, ראיתי אנשים אוהבי שלום, שקטים ושמחים.

השר אקוניס? המקום הזה מכונה שייח' ג'ראח, אבל זה מקום יהודי, קבר שמעון הצדיק. כל כך הרבה אפשר להגיד על האישיות המופלאה הזאת. לא מתקבל על הדעת שיהיו כאלה פרעות שם ושלא נגיד בצורה הכי תקיפה שאפשר: זה לב הבית שלנו. זה נכון שם, וזה נכון בכל חלקי העיר. אנחנו נמשיך להילחם, נמשיך ונבהיר מעל לכל ספק שהזכות שלנו לביטחון בעיר הזאת לא תיפגע. לא יכול להיות שנלך דווקא כאן, בבירה שלנו, עם מידה מסוימת של חשש. אני מצטרף ביום המיוחד והנפלא הזה ומחזק את כוחות הביטחון, שיום-יום, לילה-לילה, שומרים; הפקדתי שומרים על העיר הזאת, והם באמת עושים את זה.

לאחר הצלחת החיסונים, אנחנו באים כמנצחים לחגיגות יום ירושלים, והעולם כולו נושא אלינו את עיניו. שחרור ירושלים, בעקבות השמחה הזאת בחרנו להאריך את יום ירושלים לשבוע ירושלים, שבוע של כמיהה וכיסופים, אהבת ירושלים והודיה לה'. אני מזמין את כולכם להצטרף ולקחת חלק בשמחה המיוחדת הזאת כאן בירושלים, הלב הפועם שלנו כעם. בשנה האחרונה פעל משרדי לקדם ולחזק את העיר, שמנו דגש על מזרח העיר, על פיתוח תשתיות, תעשייה וחינוך. בימים אלה אנחנו מקדמים את תוכנית החומש יחד עם ידידי היקר ראש העיר מר משה ליאון, שעושה, תסתובבו בעיר הזאת, תראו איזו מהפכה מתחוללת בעיר: בכל מקום בונים, בכל מקום משפצים, ואיך אמר אתמול מישהו? אף אחד לא כועס, כי כולם יודעים את הכוונה הטובה כל כך של כל המהלך המיוחד בירושלים: עוד שנתיים-שלוש, והעיר הזאת היא פאר ברמה בין-לאומית. במסגרת השנה הקשה שחווינו כולנו במגפת הקורונה פעלנו לחזק ביחד את התיירות והמלונות. אני מזכיר מאוד את השרה אורית פרקש, ששותפה כל כך, היא גם ירושלמית, אוהבת את ירושלים, את והמנכ"ל ממש שותפים נפלאים. מהלך החיסונים שהוביל ראש הממשלה אפשר לנו לחזור לחיים כפשוטו, לחזור ולנשום אוויר צלול,

העסקים חוזרים למסלולם, המבקרים עולים ובאים לעיר, הרחובות מתמלאים באנשים. מי חשב שכך יהיה? חשוב לי כאן מעל במת הכנסת לשוב ולהודות אישית לראש הממשלה מר נתניהו על הבאת החיסונים. זה לא נופל משום מבצע צבאי שאני מכיר, ובסופו של דבר זו הצלת חיים ברורה ופשוטה. יום שחרור ירושלים הוא גם היום שבו חזרנו לאדמות אבותינו בגולן, ביהודה, בשומרון, בבנימין ובחבל עזה. עלינו ללמוד מטעויות העבר ולא להרפות את אחיזתנו מהמקומות האלה, שהם שלנו בזכות, בצו אלוקי, ובהחלט בחתימה מוסרית. זה גם המקום לציין את זכרם של הנופלים והפצועים בגוף ובנפש של מלחמת ששת הימים, גיבורי ישראל שמסרו את נפשם ממש למען החיים שלנו פה. יפה עשתה ממשלת ישראל כשחיברה את יום ירושלים כיום זיכרון ממלכתי ליום שבו אחינו בני אתיופיה נהרגו. היום היה טקס ממלכתי שכל אחד במשכן הזה חייב להיות בו, לראות את הצער, את הכאב, את המסירות. עמד שם גדי ואמר קדיש כשהזכירו רשימה של 15 בני משפחה שלו שנפטרו בדרך במסעות האין-סופיים שהם עשו. אי-אפשר לסיים את הטקס הזה בלי דמעות בעיניים. ראיתי, פנינה, והייתי גאה בך, בשרה שעומדת ואומרת כאלה דברים נפלאים.

כמי שנולד וגדל בירושלים, כבן לשכונת קריית יובל וכמי שגידל את ילדיו ברובע היהודי בירושלים, זו סגירת מעגל מבחינתי לעמוד כאן היום כשר הממונה על ירושלים והמורשת. ליבי שלם שכל מה שנעשה במשרד הזה נעשה רק למטרה אחת: להאדיר את שמה של בירתנו ועיר קודשנו, משוש תבל, קריית מלך רב. אסיים במילותיו של הנביא זכריה: "כה אמר ה' צבאות, עד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים, ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה". זכינו שהפסוק הזה, שנאמר לפני 2,500 שנה, כבר מתגשם, מתממש במלואו במרחבי העיר הזאת, במזרח ובמערב. יום ירושלים שמח לכנסת ישראל.

אני מזמין את חבר הכנסת מיקי לוי.

אדוני היושב-ראש, אדוני, ידידי ראש העיר ירושלים, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עומדים כאן היום בכנסת ישראל, שניצבת בגאווה בירושלים המאוחדת, ומציינים את יום ירושלים. לפעמים צריך לעצור רגע ולהפנים את מה שהפך למובן מאליו. דורות של יהודים חלמו על ירושלים והתפללו אליה כל יום במשך כל שנות חייהם, ואנחנו,

זכינו להפוך אותה לבירתה של מדינת היהודים, לאחד את העיר, לבנות אותה ולהפוך אותה למטרופולין חי ובועט. אנחנו חיים את חלום הדורות, ובתוך כל ההמולה ובעיות היום-יום, אסור לנו לשכוח שזכינו. חבריי חברי הכנסת, נולדתי בירושלים, גדלתי בה, חייתי בה כל חיי וזכיתי להיות בין שומרי חומותיה במגוון תפקידים. כל אבן וכל מרצפת מדברות אליי. אני זוכר כל אירוע לפרטי-פרטים וחי את המורכבות של העיר הזאת ואת מרקם החיים הצבעוני והעדין שהיא מכילה. אדוני היושב-ראש, ירושלים אינה זקוקה להצהרות לאומניות נפיצות וריקות מכל תוכן אשר מתנפצות פעם אחר פעם כמו גלים אל החוף. ירושלים צריכה מעשים, מעשים חכמים עם הרבה רגישות, כי ירושלים זה לא עוד מקום, ירושלים זה המרכז, ירושלים זה הלב הפועם של העם היהודי, שמזרים את הדם ומחובר באין-ספור ורידים ונימים לחיים שלנו בארץ הזאת ובמרחב. כך צריך להתייחס לעיר ירושלים. בירושלים מרוכזת אנרגיה בלתי נדלית אנרגיה של אהבה, חום, התרגשות והתעלות, אווירה מיוחדת של קדושה והתעצמות הקדושה בשבת קודש, התעלות מחד גיסא, ומאידך גיסא, אנרגיה נפיצה. בעיר הקשה והמורכבת הזאת, החוכמה היא איך לתעל את האנרגיה תוך שאנו מפתחים אותה ולא מוותרים על ריבונותנו, על קיום האירועים ועל החיים בה. כמי שפיקד על העיר הזאת שנים רבות ובתקופות קשות מאוד, אני אומר לכם: קל להדליק, עוד יותר קשה לכבות. אי-אפשר להתנהל בה כמו שמתנהלים במקומות ובנושאים אחרים. צריך לתת לירושלים את הכבוד המגיע לה, לפעול מאחורי הקלעים מול הרבה גורמים ולהפעיל המון שיקול דעת. כולי תקווה שנזכה להרגעת הרוחות בעיר, לשקט ולשלווה.

היושב-ראש, אי-אפשר לדבר על ירושלים בלי לדבר על הירושלמים. הירושלמים הם מקור כוחה של העיר הזאת. השרה גמליאל וחברת הכנסת דיסטל, אי-אפשר ככה.

תודה, אדוני. הירושלמים הם מקור כוחה של העיר הזאת. הם הכוכבים והגיבורים האמיתיים. הם שחיים את המורכבות של העיר הזו ביום-יום. גם בימים הקשים ביותר שידעה העיר הזאת, במהלך שנות האינתיפאדה השנייה, הם אלו שקמו כל בוקר, שלחו את הילדים לבתי ספר, הלכו לעבודה, ישבו בבתי הקפה ובמסעדות. הם עשו את הדבר הפשוט והקשה מנשוא: הם המשיכו בחייהם. מהם שאבתי את הכוח להמשיך ולפקד על העיר הזאת ובשבילם נלחמתי וקמתי כל בוקר. ביום חג לאומי זה אני שולח להם חיבוק חם ואהבה גדולה, והערכה ענקית לשוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול העומדים על הגנת העיר. ביום ירושלים אנחנו מציינים כבכל שנה את זכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ. הם חלמו על ירושלים וערגו לה. הם דמיינו אותה כגן עדן אמיתי עלי אדמות ועשו הכול כדי להגיע אליה. הם יצאו לדרך המפרכת והמסוכנת, עברו תלאות, וחלקם לא זכו להגיע אליה. אין יום מתאים מזה לציין את זכרם ולהעלות על נס את האנשים היקרים הללו, שניסו בכל דרך לעלות לארץ ישראל, והגשימו בגופם ובחייהם את שיבת ציון. יהי זכרם ברוך.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולפנות ביום חגיגי זה לשרי הממשלה, לך, אדוני היושב-ראש,

לחברי הממשלה הבאה באשר היא בפעם המי יודע כמה, ולקרוא להם ליישם את החלטת הממשלה שהם בעצמם קיבלו ולהעביר את יחידות הממשלה לירושלים. למרות ההבטחות, מתוך רשימה ארוכה, רק 12 יחידות עברו לירושלים. 35 יחידות ממשל קיבלו פטור, רובן, לטעמי, ללא הצדקה אמיתית, ו-95 יחידות לא מוכנות בכלל להתחיל דיאלוג על מעבר לירושלים ופשוט עוברות על החוק.

עם רכבת מהירה לירושלים, 28 דקות מתל אביב, אין שום סיבה שאותם עובדים, גם אם מקום מושבם ומגוריהם בתל אביב, לא יעבירו את המשרדים לירושלים. אם זה לא מספיק, המדינה מוציאה מיליוני שקלים על דמי שכירות וארנונה ליחידות שכבר יש להן משרדים בירושלים ופשוט מסרבות לעבור. שרי הממשלה, במקום לדבר גבוהה-גבוהה על ירושלים כבירת ישראל, הגיע הזמן שכולנו נפסיק את הסחבת ונעביר את יחידות הסמך לירושלים. ירושלים צריכה להיות עיר הבירה של מדינת ישראל במעשה,

ומשרדי הממשלה צריכים לפעול בתוכה ולא מחוץ לה. ירושלים אשר זורמת בדמנו, בירת הנצח של העם היהודי מזה 4,000 שנה, וכך תמשיך להיות. אני מאחל לכל העם בישראל יום ירושלים שמח.

תודה רבה. אני מזמין את סגן השר גדי דסטה יברקן,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום ירושלים זה, יום חשוב, אני רוצה לחזק את כוחות הביטחון ושוטרי משטרת ישראל ששומרים הלכה למעשה על ירושלים בירתנו הנצחית בגופם ובנפשם. ברגעים אלה ממש שוטרי משטרת ישראל ומג"ב וכוחות הביטחון שוקדים על ביטחוננו ושומרים עלינו, ואני רוצה לחזק אותם אל מול הפרעות שמתחוללות בירושלים ובהר הבית. אדוני ראש עיריית ירושלים, חברי המועצה וסגניו, יום חשוב זה, מציינים אותו גם כיום הזיכרון הממלכתי לנספים של ביתא ישראל שנהרגו בדרכם לארץ ישראל. מכבדים אותנו בנוכחותם הרב שחר איילין מירושלים, הרב אלון נגוסה משדרות, קייסים נכבדים נמצאים איתנו, להיות איתנו ביום הזה. אדוני היושב-ראש, אני הייתי רוצה להתייחס ראשית כול ליום ירושלים.

כאלה שנולדו בירושלים פיזית, אני נולדתי בירושלים, לא בירושלים פיזית, בירושלים רוחנית.

אבותיי, כל יהודי, כל ישראלי שעזב את ארץ ישראל נולד בירושלים. ירושלים שמרה עלינו, בזכות ירושלים כל אחד מאיתנו פה. ירושלים שמרה על אחדותנו. עוד לפני שידענו, אני לפחות, עוד לפני שידעתי שיש יהודים בפולין, יהודים בטורקיה, יהודים בתימן, במרוקו, בארצות הברית, בכל מקום בעולם, ידעתי שיש ירושלים. אותו הדבר יהודים בכל מדינה אחרת בגלותם, כולנו התפללנו אל עבר ירושלים, וירושלים היא ששמרה עלינו. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נשמור על ירושלים. ירושלים שמרה על בניה ובנותיה בארץ ישראל, ואנחנו, מחובתנו לשמור עליה. ולצערי הרב, לא כל בניה ולא כל בנותיה עומדים על המשמר, משום שרואים את מדינת ישראל כמובנת מאליה. זה שיש לנו צבא, המנון, דגל, כנסת, ממשלה, זה לא סוף פסוק, אדוני היושב-ראש. לפני 73 שנים כולנו יודעים מה העם היהודי חווה בעולם: תחושת חוסר אונים של גלות שנמשכה מעל 2,500 שנה, ובקרב יהדות אתיופיה, מעל 2,700 שנה, ובשנים הללו כולנו התפללנו עבור ירושלים ולמען ירושלים.

התקבצנו לנו בארץ ישראל, שבת אחים גם יחד.

ואפילו אולי חובה שמאבקים פוליטיים יהיו, אבל לא חובה שתהיה שנאה בין אחים בארץ ישראל ובעם ישראל, משום ששנאת חינם היא שגרמה לנו לרדת מארץ ישראל, וירושלים קיבצה אותנו כאן בכוחה המיסטי ובהבטחת אלוהים לעם ישראל. כפי שהבטיח אלוהים לאברהם, ליצחק, ליעקב, ירושלים בירתנו הנצחית לעולמי עד. ביום הזה אנחנו, העם היהודי כואב את מותם של 4,000 יהודי אתיופיה שנספו בסודאן בדרכם אל ארץ ישראל. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לספר לך משהו, מה זה ירושלים. ירושלים, אני סיפרתי כאן בכנסת בשנה שעברה שאנחנו בתור ילדים היינו משחקים משחקי טיפשות, משחקים באש אפילו, והיינו מראים, והמשפחות, האבות היו רואים שגופנו נכווה, ולא היה עונש שיכול להפסיק את המשחק הזה,

מי שיש לו כוויות ביד לא נכנס לירושלים. זהו, שם נגמר הסיפור. שם הפסקנו להתעלל בעצמנו. שם משחקי הגבורה של הילדים נגמרו, משום שירושלים היא משאת חיינו. ויצאנו לדרך. המסע הראשון היה ב-1862, בהובלתו של אבא מהרי, חוזה המדינה בנימין זאב הרצל היה בן שנתיים, הוא נולד ב-1860, ומעל 50,000 איש חצו במסע רגלי והגיעו. הים לא נחצה, 50% מהם טבעו בים וחלקם חזרו. לימים הם היו הראשונים להתחיל את המסע ולהגיע לארץ ישראל. למה עשינו את המסע? משום שזו הנבואה. הנביא ישעיהו בפרק י"א, פסוק י"א, אומר כך: "והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים". ישעיהו הנביא, שהיה בבית ראשון, מתנבא לא רק על הגלות העתידית שיחזרו, אלא מדבר על יהודים שכבר ירדו מארץ ישראל בתקופתו ומדבר על כוש,

והגיעה העת, ואבות-אבותינו שילמו מחיר יקר. המתים כבר מתו, ובזכותם אנחנו פה, אבל יש עשרות אלפים, עשרות אלפים של אנשים שעשו את המסע, נפשם מצולקת, גופם פצוע, עם נפש מדממת, שלא עברו טיפול פסיכולוגי,

עובדים סוציאליים לא ראו אותם. אחרי 40 שנה הכאב נפתח עכשיו מחדש ואין מי שיטפל בהם. היום ראינו בחור ששכל 15 נפשות במשפחה במסע מסודאן לארץ ישראל. היום הזה הוא יום שאמור לסמן לכל אדם בעולם, כשמדברים על ארץ ישראל ועל העם היהודי, מה העם היהודי מקריב למען מדינת ישראל, אנחנו הדוגמה הטובה לכך. והיום אני שמח עוד יותר שהיום הזה מצוין בכל חלקי הארץ הזאת, שהוא לא רק של יוצאי אתיופיה. כפי שנאמת, חברי חבר הכנסת מיקי לוי, כמו שקודמיי נאמו, זה יום חשוב לכלל עם ישראל, משום שעשינו את המסע הזה לא כאתיופים, לא כשחורים, עשינו את המסע הזה כישראל אל ארץ ישראל. אנחנו ירדנו מארץ ישראל עם השם ישראל, חיינו בגלות עם השם ישראל, חזרנו אל ארצנו עם השם ישראל. יהי זכרם של הנספים ברוך, ובירתנו ירושלים לנצח-נצחים. בירתנו לא תחולק אף פעם, אף פעם לא הייתה מחולקת. מי שחושב בדעתו לפגוע בירושלים, אין אדם בעולם ואין כוח בעולם שיכול לקחת מאיתנו את ירושלים. כל עוד אנחנו נהיה מחוזקים ומלוכדים ביחד, ירושלים תהיה כך. הגיע הזמן הפעם שכפי שירושלים שמרה על בניה, בניה ובנותיה ישמרו על ירושלים.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, ידידי ראש העיר מר משה ליאון ורעייתו, הסגל, עופר, סגני ראש העיר, ישראל, חנן, אלישע, אני מזהה, ושאר הצוות, כל יהודי אומר שלוש פעמים ביום: "ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". כל יהודי, שלוש פעמים, גם כשהוא היה בגולה, כשלא הייתה מדינת ישראל, חלם שיום יבוא ויגיעו כולם לארץ ישראל, יגיעו כולם לארץ ישראל, יגיעו כולם לירושלים. סבא שלי, זיכרונו לברכה, סיפר לא פעם שמאז שהוא ילד, אבא ואימא שלו תמיד אמרו לו: כשתגדל, תגיע לירושלים. ירושלים בדמיון שלהם הייתה עיר של זהב, לא היו תמונות, לא הייתה דרך להעביר. בעליות הראשונות לארץ הוא עלה לגור בארץ ישראל, והסוכנות שמה אותם איפשהו, באיזשהו מרכז פחונים במרכז הארץ, ואמרו: כאן תגור, פה אתה צריך להיות. עבר עוד יום, הוא קיבל נחלה וחלקה ורצה לפתח אותה. עבדו אבל ביגיע כפיהם, לא התעשרו מזה ולא נהיו עשירים. ויום אחד הוא אמר לעצמו: עזבתי בגולה הכול, באתי לארץ ישראל כדי לגור בירושלים. אז הוא עזב שטחים, עזב חקלאות, עזב את כל מה שהיה ובא לגור בירושלים, בדירת שני חדרים מתחת לאדמה, כי הוא רצה לגור בירושלים. ירושלים היא לא עוד עיר, ירושלים היא עיר הבירה. הגמרא אומרת: עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד העולם כולו. יש 70 שמות לירושלים, המילה "ירושלים" לא יכולה להכיל בתוכה כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה אחדות, כל כך הרבה אהבה, ולכן חז"ל נתנו לירושלים 70 שמות.

בעברי הייתי חבר מועצת העיר בירושלים, כשראש העיר היה ידידי ניר ברקת, ולפני זה עוד הייתי יושב-ראש מינהל קהילתי, אני אומר כאן לבית הזה, שאנחנו לצערנו מחולקים בין קואליציה לאופוזיציה, ופה אני רוצה לומר לך, אדוני ראש העיר, שבבית הזה צריכים ללמוד ממך שלושה דברים:

בירושלים אין פריפריה ומרכז. כאדם שגר בפריפריה הירושלמית, שכונת נווה יעקב, אני יודע שהעירייה משקיעה בפריפריה, בקצה של ירושלים, בדיוק כמו במרכז העיר. הלוואי שאנחנו כאן, ממשלות ישראל, נחבר בין הפריפריה למרכז, ניתן לאנשים בפריפריה את ההרגשה כמו במרכז. הדבר השני זה היופי של ירושלים. אני רוצה לומר לך,

שמאז שנבחרת ירושלים יפה, נקייה, במרכז ובפריפריה שלה. סיירות, ועוד מהבוקר, משעות הבוקר המוקדמות, מנקים את ירושלים בכל עת. זאת דוגמה לעיר יפה, עיר קדושה. והדבר האחרון, אדוני ראש העיר, בניהולך, האחדות שבירושלים. זה לא דבר מובן מאליו. גם בירושלים יש קיצוניים לכאן וקיצוניים לכאן, ולחבר בין האנשים ולדעת לשמור על מפלס אש נמוך זה לא דבר של מה בכך, לא מובן מאליו. זה מגיע מתבונה רבה שלך בניהולה של העיר. אני, בעזרת השם, כיושב-ראש השדולה למען ירושלים, רוצה וגם מקווה שבעזרת השם אנחנו נהיה משפיעים בקואליציה, אבל בכל מקרה נעלה את חוק ירושלים כעיר איתנה, כי זה אחד הדברים שייתנו עוגן כלכלי לירושלים. ראש העיר לא צריך להיות שנורר כל שנה למענקי הבירה,

ולעשות לו חסד. זה דבר שאמור להיות מעוגן בחוק.

אני רוצה לסיים ולומר תודה בשם עם ישראל לרב-פקד אמיר בן קיקי, איש אמיץ, כל מי שראה את התעוזה שלו היום, קפץ והציל נשמות של יהודים. אני חושב שהאדם הזה ראוי לכל הערכה. אני חושב שליד חומות ירושלים, ביום ירושלים, הוא עשה כמעשה בר כוכבא, גיבור לאומי. אני רוצה לומר לו תודה רבה.

אני רוצה לאחל עוד הרבה שנים יפות בעשייה הציבורית למען העיר ירושלים. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. הדובר הבא, חבר הכנסת מתן כהנא. אחריו, חבר הכנסת גלעד קריב. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, 54 שנים עברו מאז אותו יום היסטורי שבו בקע קולו של מוטה גור מרשת הקשר והכריז: "הר הבית בידינו". מעל אלפיים שנים חיכה העם היהודי לרגע הזה, רגע מזוקק של שיבת עם ישראל לליבה של הארץ שלו, של המולדת שלו. הנס הגאולי של הקמת מדינת ישראל המשיך והושלם חלקית בששת הימים. המצב עוד לא מושלם, עוד לא החלנו ריבונות על כל חלקי ארצנו ההיסטורית. המצב בירושלים לא מושלם, רחוק מכך, אבל יום ירושלים הוא תזכורת חשובה עבורנו, תזכורת לנס הזה הנקרא מדינת ישראל, תזכורת לגבורת הלוחמים, תזכורת לציפייה בת אלפיים שנים של העם היהודי לדורותיו שאנחנו זכינו להגשים. רומה מתימן, מכלוף ממרוקו ואפרים מפולין, כולם שאפו, התפללו וייחלו לשיבת ציון. הם ראו בחורבנה, אנחנו רואים בבניינה. חזרנו אל בורות המים, כיכר השוק כבר לא ריקה. המציאות שבה אנחנו חיים לא מובנת מאליה. יש לנו חובה היסטורית לדורות הקודמים לשמור על מה שהצלחנו להשיג, לשמור על אחדות העם. זה לא מהשפה ולחוץ, זו משימה לאומית שמוטלת על כתפי כולנו. יש לנו חובה היסטורית לשמור על העם הזה, על המדינה הזאת, מאויבים מבחוץ ומאתגרים מבית. אנחנו מציינים היום גם את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה, לארץ המובטחת. דווקא החיבור בין שני האירועים מייצר לנו את האיזון ההיסטורי, מציאות של ניצחון היסטורי מול אלו שלא זכו להגיע לכאן, שמחה גדולה מול זיכרון. "מאה דורות חלמתי עלייך", אומר אביגדור המאירי, "יפה נוף משוש תבל", אומר רבי יהודה הלוי, "ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל", אומר דוד בן-גוריון. כי ירושלים בירתנו הנצחית היא הלב של הכמיהה הזאת של כל

של היישוב הישן, של חלוצים עבריים, של עולי אתיופיה ושל עולי עיראק. של כולם. אני חייב להתייחס גם לאירועים האחרונים. הטרור מנסה להרים את הראש. ראינו את הפיגוע הקשה בתפוח, ראינו את סיכול הפיגוע במחסום סאלם, ראינו את ירי הרקטות של החמאס, ואנחנו עדים עכשיו להתפרעויות האלימות בירושלים עצמה. אז מכאן, ביום הזה, אני רוצה להעביר מסר חד וברור למי שמבקש ברעתנו: חזרנו לארץ הזאת וחזרנו לירושלים כדי להישאר לתמיד.

תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. יעלה ויבוא חבר הכנסת גלעד קריב, ואחריו, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש העירייה ופרנסי העיר, הקייסים הנכבדים וראשי קהילת ביתא ישראל, היום הזה אנחנו חוגגים את שיבתנו אל בורות המים ואל כיכר השוק. אנחנו זוכרים את הנופלים במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים ואת הנספים והנספות בני ובנות קהילת ביתא ישראל, שנספו ברעב ובצמא ובמעשי רצח בדרכם מאתיופיה לציון. כדרכם של חגי ומועדי הלוח העברי, יום ירושלים הוא יום של חג, ובאותה הנשימה גם יום של מחשבה עמוקה ואפילו של חשבון נפש על ההווה ועל העתיד. ברוח זו ובעיצומו של היום הזה ראוי להזכיר דווקא כאן כי מבחנה של הריבונות הוא לא תמיד מבחן הכוח ומבחן ההפגנה וההתרסה, אלא לעיתים רבות דווקא מבחן ריסון הכוח, המתינות והאיפוק. את השיעור הזה לימד אותנו התנא בן זומא, שקבע: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו. שנאמר: 'טוב, מושל ברוחו מלוכד עיר'". ועל המאמר הזה מצאנו באבות דרבי נתן את התוספת: "איזהו הגיבור שבגיבורים? זה העושה את שונאו אוהבו". ברוב השנים העבריות אנחנו מציינים את יום ירושלים בשבוע שבו אנחנו קוראים את פרשת במדבר. במרכזה של הפרשה הזאת תיאור של דרך ארגונו וסידורו של מחנה ישראל במדבר. המשכן ניצב במרכז, ומסביב לו כל שבטי ישראל מסודרים בארבעה מחנות: מזרח, דרום, מערב וצפון, שלושה שבטים בכל מחנה. בכמה מקומות בפרשה מתארת התורה כי כל אחד מן השבטים הניף דגל ואות מיוחדים לו. "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאהל מועד יחנו". אוהל מועד הוקף, כך מספרת הפרשה, מארבעת צדדיו במעגל של דגלים ואותות, חגיגת צבעים וסמלים המשקפים את השלם המורכב מסך כל חלקיו המגוונים והססגוניים. ברוח דבריה של הפרשה ראוי להציע כי למרות שלכל אחד מאיתנו התייחסות שונה,

משפחתית ופוליטית, לעיר ירושלים, ולמרות שהחברה הישראלית נחלקת למחנות שונים בכל הנוגע לאופייה של העיר ולעתידה של העיר, עלינו לטפח אותה כמרכז משותף לבני העם היהודי כולו על כל זרמיו וקהילותיו, לכל תושביה ולכל אזרחיה של מדינת ישראל. לנוכח כל המתרחש ברחובותיה של העיר בשבועות האחרונים, ראוי להציע כי בחירתה של התורה להדגיש כי כל שבט התייצב סביב לאוהל מועד עם הדגל המיוחד לו, סמל לזהותו ולאופיו, הבחירה הזאת טומנת בחובה את המסר העיקרי לגבי עתידה של ירושלים: רק יכולתה של העיר הזאת להכיל בקרבה את דגלי כל הקהילות הישראליות והיהודיות תבטיח כי אכן תוכל לשמש מרכז לבני העם היהודי ועיר משגשגת לכל תושביה, יהודים כערבים. השר רפי פרץ הזכיר בנאומו את חזונו המרגש של זכריה הנביא, שיבת ציון: "כה אמר ה' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחֹבות ירושלם ואיש משענתו בידו מרֹב ימים. ורחֹבות העיר יִמלאו ילדים וילדות משחקים ברחֹבֹתיה". אשרינו שזכינו כבר להתגשמות הנבואה הזאת בחיינו. התפקיד הגדול שעדיין מונח לפתחנו לנוכח כל מה שמתרחש בעיר הזאת בשבועות האחרונים הוא לממש באופן מלא גם את חלקה הראשון של הנבואה: "ונקראה ירושלם עיר האמת" עיר שאין בה עוול, עיר שאין בה אפליה, עיר שחותרת לשלום. "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחַי ורעָי אדברה נא שלום בך". תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת יבגני סובה.

עד שחבר הכנסת יצחק פינדרוס יעלה, בנימה אישית, אני רוצה לברך את חיילי הכוח שמנעו, סיכלו את הפיגוע בסאלם שבשומרון. מהיכרות אישית שלי עם לוחמת המג"ב, הילדה, לוחמת ש', סמלת שנייה, יש לי היכרות אישית איתה.

אשריך.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ראש העיר ירושלים

סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, ידידיי אלישע,

את מי אני לא רואה? את פלר, אנשי צוות ראש העיר, אנחנו הבוקר, למי שלא הספיק, אולי יש כמה חברי כנסת שלא הספיקו ויצאו מהתפילה ו"קדיש תתקבל" ולא הספיקו להגיד שיר של יום,

בודדים, לא נחשוף את שמם, אמרנו על ירושלים: יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון. יופייה של ירושלים, היא הרי מוזכרת בתהילים אין-ספור פעמים, מעל 100 פעמים, אבל על יופייה של ירושלים אמרנו היום: היא העיר שכולה מימי המלאכים,

נועדו יחדיו,

היא העיר שכולם מסתכלים עליה. כמי שהיה בעבר בעיריית ירושלים, הייתי אומר: אני נמצא בוועדה לתכנון ובנייה שמועצת הביטחון התכנסה עליה הכי הרבה פעמים, לדון על מרפסות שדנו בהן באותה ועדה. העיר שכל העולם מסתכל עליה היא העיר שיש לה קדֻשה מצד מהותה. היא העיר היחידה שהיא לא קדוֹשה, היא לא נתחלקה לשבטים, כי יש לה קדֻשה. היא העיר שאלוקים התאווה לה, היא עיר אלוקים. היא עיר שדרך שם, בגלל הר הבית, מקום המקדש, שאנחנו מחכים בכיליון עיניים לבנייתו, בזכות אותה קדושה ואותו מקום השראת השכינה, ארץ ישראל היא הסובב לה, שהיא קדושה.

מאותו מקום, מאותה אבן שתייה, מאותו מקום שהשכינה שמיים וארץ מתחברים. אז קודם כול צריך להודות, להודות על כל יום שאבותינו ואבות-אבותינו, סבותינו, חלמו, ואך ורק בחלום יכלו לחלום לבוא כל יום לכותל המערבי, להיכנס כל יום לרחובות ירושלים, להתלבט בדיני מעשר שני וכדומה. להיכנס למקום שיש בו קדושה מצד מהותו יכלו לחלום, ואנחנו צריכים להודות על הנס הגדול שהדור שלנו זכה. אבל אנחנו גם צריכים לדעת שבנס הזה צריכים נורא להיזהר. הדבר הכי מסוכן הוא טומאת מקדש וקודשיו. להיכנס להר הבית, למקומות שאסור להיכנס שם, זו הסכנה הכי גדולה. ומכיוון שאנחנו לא יודעים, נאמנים עלינו דברי רבותינו. לא צריך גורם מדיני שיתריע על כך לאחר מעשה. צריכים לדעת, אלה שמסכנים אותנו הם אנשים שנכנסים למקומות שאסור להיכנס מצד קדושתה, לא מצד התגרות. התוצאה נראית כאילו זה התגרות.

אל תפגעו בעם ישראל בכניסה למקום שאסור לדרוך שם. אסור לטמא-מת להיכנס שם, אסור לטמאים להיכנס לשם. אסור להיכנס לשם. אנחנו לא יודעים את הגבולות. זו סכנה שאנחנו רואים: תמיד כשנוגעים שם פורצת אינתיפאדה. תפסיקו לחפש סיבות מדיניות. אנחנו צריכים לחפש בעצמנו וצריכים להיזהר בדבר הזה. לאחר שרחמנא ליצלן, ולצערנו הרב, אנחנו רואים את ההשתוללות הזאת בירושלים, ואנחנו רואים שלא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. עוד לא ראינו את מקום מקדשנו, בוני ירושלים השם, ואחר כך נדחי ישראל יכנס. המשטרה יודעת את זה פעם אחר פעם: כל הכלה של השתוללות, כל הכלה, אפילו הקטנה ביותר, גורמת לכדור אש שמסכנת את כולנו. אמרתי את זה לראש הממשלה בישיבת הסיעה לפני שלושה שבועות, כשהתחילו המשחקים של הסרטונים שפגעו באנשים. אמרתי: זה יגרום, בעוד שבועיים,

נעמוד לפני אינתיפאדה, ואנחנו נמצאים שם היום. רבותיי, צריך לעצור את זה כשזה קטן. ולסיום, אני רוצה לומר: דיברנו על יופייה של ירושלים. אני לא יכול לסיים, כמי שהיה עשור בעיריית ירושלים, בלי לשבח את עבודת ראש העיר וצוותו ואת ההשקעה שהם עושים לייפות את ירושלים. מי מאיתנו לא נתקע בפקח תנועה שלא נותן לו לעבור כי משפצים את הכביש? מי מאיתנו לא ראה את ההבדל בין איך שהעיר הייתה מוחזקת בעבר לאיך שהיא מוחזקת היום, בניקיון, ביופי, בתחזוקה? ולמי שחושב שיש סיבות שתושבים לא מרוצים ולכן יש את האינתיפאדה הזאת, אני מציע לו להסתובב במזרח ירושלים ולשמוע את הערבים שגרים שם, כמה הם מרוצים מהעבודה, ההשקעה, גם בתשתיות, גם בניקיון, גם בחינוך, גם בכל שאר הדברים. אדוני ראש העיר, תמשיך לעשות את העבודה הקדושה הזאת. אתה מחזיק את העיר הקדושה ביותר בעולם. תמשיך לעשות את השליחות הזאת כמו שאתה עושה אותה בהצלחה.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק פינדרוס. יעלה ויבוא חבר הכנסת יבגני סובה, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש העיר, נראה לי שהוא עוזב, גם המשלחת

מטעם עיריית ירושלים, שמענו פה הרבה סיפורים אישיים. אני אומנם לא נולדתי בירושלים כמו חלקכם, אבל מגיל צעיר ידעתי שיבוא יום ואני אגיע לירושלים. את היום הזה אני זוכר עד היום. אני עליתי בסוף אוגוסט 1997. ב-4 בספטמבר 1997 לקחו אותנו לטיול בירושלים. איך אני זוכר את הפרטים? כי אני רשמתי. אז לא היו טלפונים חכמים, היינו רושמים כל דבר במחברת הקטנה. לקחו אותנו לכמה מקומות, ואני רשמתי כל מקום שבו היינו. במסגרת התוכנית מטעם הסוכנות, בדרך חזרה לחדרה,

אנחנו גרנו, שמענו באוטובוס רדיו מדבר, ולא הבנתי מדוע המדריכה התחילה לבכות. המדריכה כבר הבינה עברית, אני הייתי אז שבוע וחצי בארץ, לא הבנתי כלום, ואז היא תרגמה לנו שהיה פיגוע בירושלים. אחר כך היא סיפרה לנו שחודש לפני זה היה פיגוע בשוק מחנה יהודה בירושלים, ביולי 1997. אחר כך,

גילינו, ידענו שחמישה ישראלים נהרגו בפיגוע במדרחוב, בספטמבר 1997, ואחרי שבועיים כבר התלבטו אם להמשיך לטייל בירושלים, כי היה עוד טיול מתוכנן לירושלים. זאת הייתה מציאות שאני זוכר בימים הראשונים שלי כעולה חדש לפני 24 שנים. דרך אגב, ראש הממשלה אז היה בנימין נתניהו. לא חלמתי שיבוא יום ומקום העבודה שלי יהיה בכנסת בירושלים וראש הממשלה עדיין בנימין נתניהו. והמציאות בירושלים עדיין מורכבת. שוב אנחנו שומעים על קבינט, שוב אנחנו שומעים על הסלמה ושוב אנחנו רואים חוסר משילות בעיר הבירה, בירושלים, בעיר בירתנו לנצח נצחים. למה התחלתי בנימה האישית הזאת? כי אני חושב שלכל אדם הזיכרונות האישיים לא רק חשובים, הם גם מעצבים דרך, אם זה חבר כנסת, אם זה שר, אם זה ראש הממשלה. כשאנחנו מדברים על ירושלים אנחנו לא מדברים רק על הנרטיב ההיסטורי. ירושלים זה כמו מראה שמשקפת את המציאות המורכבת שבה אנחנו חיים, העם היהודי. פשוט תסתכלו על ירושלים ואתם תראו את כל המחלוקות, אם זה בעיר העתיקה בנושא מתווה הכותל, אם זה בנושא של זהות יהודית. ירושלים זה כמו ספוג וזה כמו המראה שבה אתה יכול לראות את כל הבעיות של העם היהודי. וזו לא קלישאה כשאומרים שירושלים היא בלב של כל יהודי בעולם. זו לא קלישאה, ככה זה. וזה לא סתם שאנחנו מציינים גם את היום לזכר יוצאי אתיופיה שנספו ולאחר מכן נציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אדוני היושב-ראש, זה לא סתם ששלושה אירועים כל כך חשובים אנחנו מציינים ביום אחד, שלושה אירועים שקרו בהפרש של 20 שנה: ב-1945 הניצחון הגדול על גרמניה הנאצית, ב-1967 הניצחון הגדול ושחרור ירושלים ובשנות השמונים העלייה מאתיופיה, שבדרך לישראל רבים נהרגו ולא זכו לראות את ירושלים במו עיניהם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לרובנו יש פה ילדים, ויש כאלה שיש להם נכדים: אתם חושבים שילדים שמבקרים בגבעת התחמושת יודעים להגיד כמה מחיילינו נהרגו בקרב ירושלים? יש כאלה שישאלו בכלל מה זה גבעת התחמושת, מה זה הקרבות על ירושלים ב-1967. כשאנחנו מדברים על מורשת ירושלים, צריך לדבר על ירושלים ועל הדברים האלה שקרו רק לפני 50 וקצת, קצת פחות מ-60 שנה. 182 חיילים, שרובם מחטיבת הצנחנים ששחררו את ירושלים,

למעלה מ-20 אזרחים שנהרגו רק בכמה ימים האלה שהיה קרב על ירושלים. וכמה חיילים ושוטרים נהרגו על הגנת ירושלים במשך השנים האלה? זאת מורשת ירושלים. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. כשאנחנו מדברים על ירושלים אנחנו צריכים לדבר על הציונות, צריכים לדבר על משילות בירושלים. לפני כמה דקות היה פה השר אקוניס. חבל שהוא הלך, הייתי מרגיע אותו. אולי הוא שומע את השידור. אדוני השר, אני רוצה להרגיע אותך: שום ממשלת ישראל שתקום לא תחלק את ירושלים, משום שירושלים יקרה לנו לא פחות מאשר היא יקרה לך, אדוני השר. ירושלים בלב שלנו בדיוק כמו שהיא בלב שלך, אדוני השר אקוניס. אין לך שום זכות, זכות מוסרית, להגיד שאתה מעביר את ירושלים כפיקדון לנו. ירושלים, כמו שנאמר פה, היא הלב הפועם של כולנו. לא נוותר על ירושלים, לא נחלק את ירושלים ולא ניתן לאויבים שלנו להשתלט על ירושלים. מה שכן נעשה, נחזק את ירושלים, נחזק את הזהות היהודית בירושלים, לא רק במילים ובנאומים אלא במעשים.

וזאת היא הדרך לחזון ירושלים ולמורשת ירושלים. הגיע הזמן למעשים ולא רק לדיבורים. תודה רבה, וחג ירושלים שמח.

חבר הכנסת אבי מעוז, ואחריו, חברת הכנסת שרן מרים השכל. עד חמש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנביא זכריה ניבא "פרזות תשב ירושלַ‍ִם". זכינו, ומאז היציאה מהחומות לפני למעלה מ-150 שנה ירושלים הולכת ומתרחבת וגדלה, ומתקיימים בה דברי הנבואה: "הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשֹׂכי האריכי מיתריך ויתדותיך חזֵּקי". אולם דווקא היום, ביום חגה של ירושלים, באופן מחפיר ומעציב, יש שכונות בירושלים שנמצאות במצור ותחת מתקפות אלימות ונפשעות של מחבלים. בשכונת שמעון הצדיק שורפים רכבים ומתנכלים ליהודים תושבי המקום, שכונת מעלה הזיתים מותקפת על ידי זיקוקים מכוונים וסלעים ונמצאת במצור, כביש העופל, הסמוך לחומת העיר העתיקה, נסגר לתנועה בשל השלכת אבנים וסלעים על ידי הפורעים שבהר הבית, יהודים שתועים בדרכם עוברים לינץ' על ידי המון מוסת ופראי. וברחבי העולם, בצביעות שאין כדוגמתה, תובעים מישראל ריסון ואיפוק. אני מחזק את ראש הממשלה ושר הביטחון במאבקם למיגור הטרור בכל מקום, וקורא לממשלת ישראל ולכוחות הביטחון להסיר מייד את החרפה הזאת מעל בירת ישראל, למגר את הטרור באופן מיידי ולהשיב בדחיפות את המשילות לרחבי ירושלים. אדוני היושב-ראש, "הנזיר הירושלמי", הרב דוד כהן, כותב ביומנו כי משהחלה מלחמת ששת הימים, בבוקרו של כ"ו באייר התשכ"ז, הוא התקשה להבין מהי מהותה של מלחמה זו מבחינת סדרי ההשגחה האלוקית.

משהתפרסם באותו היום שממלכת ירדן הצטרפה למלחמה, למרות האזהרות וההפצרות של ממשלת ישראל, היה נהיר ובהיר לו, עוד טרם החלטת ממשלת ישראל והפקודה לנוע לכיוון העיר העתיקה, כי המלחמה היא על ירושלים. היום, ביום הזה ממש, לפני נ"ד שנים, עם שחרורה של ירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו ומקום המקדש הר בית חיינו, עלה תהליך התחייה של עם ישראל שלב משמעותי. אם 19 שנים קודם לכן, בה' באייר התש"ח, התגשם תהליך התחייה והופיע בגוף הלאומי שנקרא מדינת ישראל, ביום כ"ח באייר התשכ"ז עלינו למדרגת הופעת הנשמה, המגמה, האידיאל של האומה, שמתבטא בירושלים, מקום המקדש והשראת השכינה. הנביא ירמיהו ניבא: "הלֹךְ וקראתָ באזני ירושלַ‍ִם לאמר כה אמר השם זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולֹתָיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". מסביר על כך הרב חיים מוולוז'ין שכינה הכתוב קול ישראל בשם ירושלים, כלומר, ישנה זהות רוחנית וחיבור נשמתי בין עם ישראל לבין ירושלים. וכאן המקום להזכיר את אלפי אחינו מקהילת ביתא ישראל, שבמסירות נפשם לעלות ארצה קיימו כפשוטו את הפסוק: "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ונספו במהלך המסע לארץ ישראל.

זכרם ברוך. גאולת ירושלים, אם כן, היא גאולתו של עם ישראל. לא אל אבנים דוממות ושרידי עבר חזרנו עם שחרור ירושלים והר הבית אלא אל עיר קודשנו ותפארתנו, אל הר בית חיינו, אל אבנים שהן לבבות פועמים שמזרימים לנו חיים. אך לא רק לנו ירושלים היא מקור חיים. במדרש נאמר: "ירושלים אורו של עולם שנאמר 'והלכו גוים לאורך'". מסביר מרן הרב קוק זצ"ל כי אמונת ישראל היא "המקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן, וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם". מאז ימי אברהם אבינו, הקורא בשם השם, מהווה אמונת ישראל השראה ומקור לאמונות והדתות המרכזיות במין האנושי. בה בעת היא הגורם המבקר והנאבק בכל השלילה והרע שבהן, מתוך מגמת תיקון עולם מלכות שדי. שיבתם של ישראל לירושלים היא בשורה גדולה למין האנושי, כי גאולתם של ישראל היא הדרך הבלעדית לגאולת כל העולם, גאולה פיזית וגאולה רוחנית. כפי שלא היה ספק בליבם של ישראל מעולם כי על אף אורך הגלות ועוצמת ייסוריה, ודאי שתתקיימנה הנבואות על שיבת ישראל לארצו ולממלכתו, כך אין בנו שמץ של ספק, נא לסיים.

"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב ויֹרנו מדרכיו ונלכה באֹרְחֹתיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלם. ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב לכו ונלכה באור השם". יום ירושלים שמח. תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. תעלה ותבוא שרן מרים השכל, ואחריה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. שלום, אדוני היושב-ראש. בראשית דבריי אני מבקשת להוקיר את זכרם של אלפים מקרב יהודי אתיופיה אשר נספו בדרכם במסע לירושלים. יהי זכרם ברוך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אוהבת את ירושלים. לא משנה כמה פעמים בשבוע אני מגיעה אליה וכמה זמן אני נמצאת בה, היא מפעימה אותי בכל פעם מחדש. כבר בכניסה לעיר מרגישים את זה: הארכיטקטורה המשתנה, המגוון האנושי, מזג האוויר, משהו בתחושה הכללית. העיר הזאת עוטפת אותי בקדושתה, מחברת אותי לשורשים העמוקים ביותר של זהותי. אני אוהבת את העיר הזאת. אבל היום הזה, שהיה אמור להיות יום חג, נעטף בעננה כבדה וקודרת אשר מעכירה את תחושת החגיגיות ומקשה עליי לשמוח. אין זה סוד שירושלים היא אחת הערים העניות ביותר בישראל. מצב התשתיות בירושלים אינו משביע רצון, בלשון המעטה; יש מצוקת דיור אקוטית וצעירים עוזבים את העיר, יש בירושלים מחסור במקומות עבודה, ועסקים רבים נסגרו בשנה החולפת. ואם לא די בכל זה, אז בימים אלו אנחנו מקבלים תזכורת לכך שירושלים היא גם עיר מסוכסכת, עיר של ריב ומדון, עיר של אש, אבנים ודם. חברות וחברי הכנסת, ברור לכולנו שאת הסדר והביטחון יש להשיב, ומייד. יש לטפל בפורעי חוק, בקיצוניים, ולהיאבק בכל מי שמנסה לערער את מרקם החיים בירושלים ובישראל כולה. זו אפילו לא שאלה לוויכוח. אבל היום, ברשותכם, אני לא רוצה להפנות אצבעות מאשימות. היום אני מבקשת לראות דווקא את הפוטנציאל לתיקון. תוצאות הבחירות האחרונות פתחו חלון הזדמנויות לאיחוי הקרעים בעם ולחיבורה של ירושלים, בין חלקיה השונים ובינה לבין ישראל כולה. יש בבית הזה מי שמייחלים למערכת בחירות נוספת ויעשו כל שביכולתם כדי להדגיש ולהעצים את המפריד. אך מי שרוצה בטובתה של ישראל, ולא משנה מאיזו מפלגה, מי שרוצה בטובתם של אזרחי ישראל, יבחין דווקא בדברים שסביבם אפשר להתאחד. מוטל עלינו, על כולנו, מכל המפלגות, להתכנס סביב ערכים של אהבת הארץ והמדינה ושל רצון אמיתי לפתור את המשברים שמונעים מאיתנו לשגשג. בקואליציה שעל הקמתה אנו שוקדים כעת יכול להתקיים שיתוף פעולה בין חובשי כיפה ושומרי מצוות לבין חילונים גמורים, בין יהודים ללא יהודים, בין אנשי ונשות ימין אידיאולוגי לנשות ואנשי שמאל אידיאולוגי. דווקא בימים אלה של מאבקים פנימיים ופילוג, כשההסתה משתוללת והאלימות מתפשטת, זוהי חובתנו לעשות כל מה שניתן כדי להחזיר את השקט והיציבות, גם אם זה אומר שנצטרך לוותר לרגע על המחלוקות בינינו ולהתמקד במה שמחבר. אני מאמינה שיש היום בקרב הרוב המכריע בעם רצון אמיתי לתיקון. יש רבים בבית הזה שמחזיקים בשאיפה אמיתית לאיחוי ולעבודה משותפת עם מי שתמיד ראינו כעומדים ועומדות מצידה השני של תהום מפרידה. חובה עלינו לנסות ולבנות את הגשר, איש אינו יכול להבטיח שכך יקרה, אך אני מקווה שכן. ואם יש משהו שירושלים אמורה לסמל תמיד, ועל אחת כמה וכמה בימים בוערים אלה, זה בדיוק את זה. יש רבים, גם בבית הזה, שרוממות ירושלים בגרונם אך מעשיהם, איך לומר, לא בדיוק עולים בקנה אחד עם מה שפיהם מדבר. הם מדברים על קדושת המקום, על חשיבותו, על זיקה דתית והיסטורית, על זכויות מדיניות, לאומיות, על הצורך באחדות, אך מעשיהם ופעולותיהם משדרים בדיוק ההפך. לכן, היום, יום ירושלים, אני מאחלת לעיר האהובה הזאת שהאש היחידה שתבער בה תהיה אש של אהבה, של יצירה תרבותית, של להט אמונה, ולא אש של מדון ושנאה. אני מאחלת לירושלים שאבניה ישמשו לבנייתה,

שכיכרות העיר ישמשו מקום להתכנסות ולחגיגה משותפת, לא להסתה ולא לפרובוקציות שנועדו להסב איזה רווח פוליטי לאיש כזה או אחר. אני מאחלת לירושלים שרחובותיה יהיו מקום בטוח לכל אדם, בין אם הוא חובש כיפה או כאפיה, בין אם הוא מתפלל לאלוהים או לאללה, וגם אם הוא או היא אינם מתפללים כלל, שנשים יוכלו ללכת בה בביטחון, שמטיילות ומטיילים יוכלו להלך בסמטאותיה הקסומות ללא חשש, שיתקיימו בה מצעדים ותהלוכות של כל הקהילות המרכיבות את הפסיפס הישראלי.

תודה רבה לך. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו תסכם השרה פנינה תמנו שטה. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אני פשוט רואה שהגיעו לכאן וטרנים לקראת הדיון על יום הניצחון, אז קודם כול אני רוצה לברך אתכם. בעיניי, זה היום הכי חשוב בשנה, ובזכותכם אנחנו כאן. ועכשיו לעניין ירושלים. ירושלים בוערת. העיר הזאת, שהיא פנינה, היא סוג של מוזיאון חי, שהיא אתר מורשת עולמי מכל כך הרבה בחינות, שצריכה להיות אבן שואבת לבני כל הדתות, מפגש תרבותי מדהים, והיא גם עיר יפה, במיוחד החלקים העתיקים, העיר בוערת, ו-54 שנים אחרי מלחמת ששת הימים היא משוסעת ומפולגת. אתה ממש יכול לראות איפה עבר הגבול, אתה יכול להסתובב במה שנקרא קו התפר ולראות איפה החלק המערבי נגמר ואיפה מתחיל החלק המזרחי, פשוט בגלל ההזנחה, הלכלוך, התשתיות הירודות, כאילו אתה מגיע לארץ אחרת. יש מיליון תושבים בירושלים. זאת העיר הכי גדולה במדינה, עיר ענקית. כ-40% מהם במזרח ירושלים, ערבים, תושבים אך לא אזרחים. וכל הדבר הזה מתקיים בתוך גבולות מוניציפליים בלתי אפשריים. זה דבר שקרה לאחר מלחמת ששת הימים במטרה להגדיל כמה שאפשר את השטח הזה של ירושלים, ואחר כך הוא סופח, והעניין הזה עד עצם היום הזה מביא לבעיות קשות ביותר מבחינת מרקם החיים בעיר הזאת. ואפילו אני הולך כאן לשיטתם של אלה שדוגלים באיחוד העיר, שתומכים בסיפוח, בהחלת הריבונות הישראלית, אתם יודעים שהתפיסה המדינית שלנו היא שונה, אבל אפילו אם אני הולך עם אלה שאומרים: איחוד ירושלים ואחדות ירושלים, איזו אחדות ואיזה איחוד? 54 שנה, והפער בין שני החלקים של העיר הוא עצום. בכלל, ירושלים, בכל המכלול שלה,

כמה שמשקיעים בה, כמה שהממשלה שופכת ושופכת, ירושלים היא עיר עם 40% עניים, זו רמת העוני בקרב משפחות בירושלים, לעומת 20% בארץ כולה. ירושלים עיר ענייה. אפילו עכשיו, בתקופת הקורונה, ירושלים נפגעה עוד יותר מערים אחרות. שיעור הירושלמים, ואת זה אנשים לא יודעים, בקרב כלל מקבלי דמי האבטלה בישראל הכפיל את עצמו,

יש עכשיו הרבה יותר מובטלים ועניים חדשים בירושלים בשנים האלה. אם מסתכלים למשל על נושא כמו חינוך, גם במזרח ירושלים חלים החוקים שלנו, החוקים הישראליים, אז איך זה שבמזרח ירושלים חסרות 2,000 כיתות? 2,000 כיתות. יש איזה נתון שראיתי: 23,000 ילדים במזרח ירושלים עד גיל 18 לא רשומים ומעולם לא נרשמו בשום מסגרת חינוכית, למרות שגם שם יש חוק לימוד חובה. 23,000 ילדים, הייתם מעלים על דעתכם דבר כזה בתל אביב או בחיפה? כמובן שלא. מדוע זה קורה? כי כל הסיפור הזה של אחדות ירושלים נשמע יפה בסיסמאות ומדברים בו גבוהה-גבוהה, אבל בפועל ירושלים מחולקת ומפולגת, כי מתחמקים מפתרון הבעיה. ואי-אפשר להדחיק אותה ואי-אפשר להסתיר אותה, היא מתפרצת, והדרך לפתור אותה היא באמצעות כיבוד הזכויות של כל התושבים שגרים בירושלים. כן, במסגרת ההשקפה המדינית שלנו אנחנו חושבים, אני חושב, שירושלים צריכה תמיד להישאר עיר אחת, חומות באמצע עיר וגדרות זה דבר נורא, אבל בירה של שתי מדינות,

גם בירה למדינה הפלסטינית. אבל אני אומר שוב, אדוני היושב-ראש, זה לא המצב היום. אולי רוב חברי הכנסת לא תומכים בדעה הזאת שלנו, אבל אפילו לשיטתכם, לשיטתם של אלה שדוגלים באיחוד ירושלים, אין עיר מאוחדת, יש פה שתי ערים מאוד שונות זו מזו. אתה רואה את זה בעין, הנתונים זועקים. הינה, אני אקרא משפט, ובזה אני אסיים, מתוך דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה על מזרח ירושלים: בשנים שמאז 1967, עשרות שנים, "פיתחה העירייה את שירותי הרווחה במזרח העיר בקצב איטי" ביותר. תושבי מזרח ירושלים הערבים, יש עליהם חובות, יש עליהם זכויות, אבל "האוכלוסייה הזאת חיה בעוני קשה, וקיימים פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין תושבי מערב העיר ושאר המדינה, ובכללם פערים ברמת השירותים החברתיים שהיא מקבלת". כך שאני אומר לסיכום, אדוני היושב-ראש, שבמקום סיסמאות, בוודאי במקום אלימות, במקום הדם הזה שנשפך, העוני, ההזנחה, אפילו אלה שדוגלים באיחוד ירושלים: שפרו את המצב, התייחסו בכבוד לתושבים, כדי שכל תושבי העיר הזאת, יהודים וערבים, יזכו לביטחון ולחיים בכבוד, כמו שמגיע להם.

תסכם את הדיון שציין את יום ירושלים לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל השרה פנינה תמנו שטה, שרת הקליטה והעלייה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אורחים מכובדים, נציגי עיריית ירושלים, סגן ראש העיר, חברי הכנסת, תרשו לי לפתוח בתפילה, תהילים, פרק קכ"ב: "שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ה' נלך. עמדות היו רגלינו בשערייך ירושלם. ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו. ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אהביך. יהי שלום בחילך, שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך." בימים טרופים אלו, לנוכח המאורעות, כולנו מתפללים ומבקשים טוב לירושלים. היום, כ"ח באייר התשפ"א, לצד יום ירושלים, אנו מציינים את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה אשר חירפו את נפשם כדי לראות את ירושלים ומתו בדרכם לישראל. כ-4,000 איש ואישה, ילד וילדה, נשמות טהורות שהלכו מאיתנו ולעד יהיו נצורים בליבנו,

חברים. הרשו לי לחלוק איתכם את הנאום שנאמתי היום בטקס הממלכתי בהר הרצל, שם התכנסו אלפים מבני ובנות הקהילה, משפחות שכולות, יחד אל מול האנדרטה לזכרם של יהודי אתיופיה. הקדוש ברוך הוא אמר על רחל אימנו בספר ירמיהו, פרק ל"א, פסוק י"ד: "קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה". ואנחנו היום התאספנו יחד, בני ובנות הקהילה, בטקס הממלכתי, יחד עם קהל רחב מישראל, ורבים שאני רואה גם כאן בתוך המשכן, חבר הכנסת יוראי הרצנו ועוד רבים אחרים.

אדוני היושב-ראש. היה גם סגנך,

חבר הכנסת מרגי, לבכות את אשר אבד לנו, את אותם קרובינו בעלי האמונה הזכה והטהורה שאספו את כל חייהם וארזו אותם לתוך חלום אחד, ירושלים, ולא זכו לראותה. בהמשך אומר הקדוש ברוך הוא לרחל אימנו: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם". ואכן, שבנו הביתה לאחר גלות ארוכה, בת אלפי שנים, לאחר שהצלחנו לשמור את צביון עם ישראל ותורת ישראל,

חרף הקשיים, המהמורות ומי שחרש רעתנו ורצה גם להעלים את דתנו. אנחנו קהילה ששרדה, בקושי רב אך בגבורה, את הרעות שחלו עלינו ברבות השנים, הרבה בזכות סיפורים על ירושלים שכולה מזהב. היו בצורות, היו מחלות,

מתקפות של חיות רעות, ומיסיון קשה שלא הרפה, עד שהגיעה הגאולה שלנו, ביתא ישראל.

בסוף שנות השבעים והשמונים הקהילה התעוררה, נחושה להגשים חלום אבות. ארזנו את התרבות, ההיסטוריה, הזיכרונות וחיים שלמים והלכנו ולא הפסקנו ללכת. וכפי שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", אימצנו חזק ללב את שהותרנו מאחור, בידיעה אמיתית כי לאתיופיה, שם נולדנו, כבר לא נחזור.

מבוגרים וטף הרגישו על כתפיהם את משקל הדורות הקודמים כמו רוח שעוטפת ודוחפת מכל כיוון להמשיך ללכת. צעדנו יחפים גם כשהיינו עייפים, בלי חשש ומורא, כי הינה יציאת מצרים שלנו הגיעה. צעדנו בתחושה עילאית שאנחנו הדור הנבחר, שכבר לא נהיה כחולמים, אלא מגשימים את שיבת ציון.

הייתי ילדה קטנה מאוד, בת שלוש, במסע הארוך. כך נמנע ממני לזכור לפרטי-פרטים את כל שעברנו. הצלקות שאני נושאת קלות יותר משל רבים, רבים מדי, שפגשתי בטקס היום ופוגשת כל העת. הם חיים בקרבנו ונושאים צלקות שגם הזמן אינו מרפא, נושאים כאב נצור שהשנים לא מטשטשות. איבדנו את היקר מכול, איבדנו את החולמים התמימים, איבדנו את הזכים והטהורים, איבדנו כל כך הרבה חיים. קברנו הורים וילדים, אחים ואחיות, סבים וסבתות, בבכי חרישי, באדמה זרה, כמו שאמרתי אשתקד, אדוני היושב-ראש, בלי קבר או שבעה. רבים הגיעו ארצה יתומים לאימא אדמה ישראל. נזכור היום את כולם. נזכור היום את הנשים ההרות אשר צעדו ללא פחד אל הלא-נודע וכרעו ללדת בלב מדבר שומם ולא שרדו זאת. נזכור היום את הגברים האמיצים שהגנו בגופם על בני משפחתם בעת מפגש עם כנופיה של שודדים. נזכור היום את הזקנים והמבוגרים החולים אשר ידעו בליבם בטרם יצאו למסע כי זו תהיה דרכם האחרונה בניסיון להגשים את חלום ירושלים. נזכור היום את הנשים, הנערות והילדות אשר נחטפו מבני משפחותיהן, נאלצו לעבור אונס, השפלה ועינויים קשים. נזכור היום את הילדים הקטנים והתינוקות שעצמו עיניים כי כוחם לא יכול להם עוד. נזכור ולא נשכח את כל ההורים שלא זכו לגדל את הילדים שלהם ושלא זכו להשלים את המסע. נזכור את כל הרוגי המלכות ואת גבורתם של אסירי ציון, ובהם אדיסו וודג'ה, זכרו לברכה, שהלך בטרם עת לפני כחודשיים ופעל רבות כיושב-ראש ארגון אסירי ציון של יהודי אתיופיה, גם בסודאן וגם באתיופיה. נזכור ולא נפקיר גם את אלה החיים בתוכנו וזקוקים ליד מושטת, לאוזן קשבת, לסיוע נפשי, ובעיקר להיות ראויים לחיים נורמטיביים ככל שניתן בעד ההקרבה שלהם. כשרת העלייה והקליטה, עם כניסתי לתפקיד, בדיוק לפני שנה, התחייבתי לפעול להנצחת יהודי אתיופיה שנפלו ונספו בדרכם לירושלים. אני שמחה לבשר שהשנה, לאחר שבחנתי את התמיכות של משרדי, הובלתי שינוי מהותי בנוהל התמיכות, כך שכל הרשויות המקומיות שמעוניינות בכך יקבלו תקציב לפעולות הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בסודאן ובדרכם לישראל. זוהי זכות גדולה לפעולה אחת בשרשרת פעולות שאני מבצעת כדי לעטוף, לחבק ולשפר את השירות הניתן גם לאסירי ציון. כמו כן, במסגרת הסכם הנורמליזציה עם סודאן פניתי אל נשיא המדינה, אל ראש הממשלה, אל המל"ל ואל עוד גורמים כדי לפעול בצורה אקטיבית עבור הנצחה, איתור קברים והעלאת עצמות של יקירינו. זו החובה שלנו, ולזה ראויים בני המשפחות שכואבים את לכת יקיריהם. ולא רק זאת, יש רבים, עשרות מיהודי אתיופיה, שנעלמו תוך כדי המסע ועד היום אין לנו מידע לגביהם. גם בעניין הזה אנחנו צריכים לפעול ביתר שאת. והיום, לצד העצב, אנחנו גם שמחים בירושלים בירתנו האהובה והקדושה, שאותה חלמנו, שאותה אנחנו מגשימים יום-יום, גם כשיש מורכבות. בה אנחנו זכינו, והיא נחמתנו הגדולה ביותר. אסיים במשפט מתוך קטע התפילה של הקייסים, מנהיגי העדה, שכיבדו אותנו קודם בנוכחותם ונאלצו לעזוב: שאי ציון לבשי עוז זרועותייך, שאי ציון תאספי עמך החוזר. תודה רבה. תודה רבה לשרה פנינה תמנו. עד כאן ציון יום ירושלים וציון זכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. חברות וחברי הכנסת, אנו עוברים לנושא הבא ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית. היושב-ראש, יש אזעקה פה. אזעקה. אז אנחנו עושים הפסקה. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:04 ונתחדשה בשעה 18:35.) חברות וחברי הכנסת, אנחנו מחדשים את הישיבה. אנו עוברים לנושא הבא, ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית. שרי הממשלה, ראשי הנציגויות הזרות, וטרנים יקרים, חברות וחברי הכנסת, את יום הניצחון על גרמניה הנאצית מציינים בעולם פעם בשנה. את יום הניצחון על גרמניה הנאצית אנו מציינים, כמעט מבלי משים, במדינת העם היהודי, כאן, בישראל, בכל יום ויום. כל יום הוא יום של ציון הניצחון. מדינות רבות לחמו בכוחות הגרמניים, בחזית ובעורף, בים וביבשה, במאמץ חובק עולם למנוע מהצורר הנאצי ועוזריו להשליט את תפיסת העולם המסוכנת שלהם. באותן שנים לא הייתה לעם היהודי מדינה משלו, לא היה לו צבא משלו ולא הייתה לו יכולת להגן על עצמו בעצמו, אבל רבים מבני עמנו שולבו במאמץ המלחמתי בצבאות העולם כנגד הרוע שהשתלט על גרמניה. רובנו המוחלט טרם נולדנו בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ובזמן הקמת המדינה, אך יעידו אלה שזכו לחזות בהקמתה כי זהו נס של ממש, נס בזכות ולא בחסד. אנו מציינים היום את יום הניצחון על גרמניה הנאצית ומכירים תודה והערכה גדולה לווטרנים, שחלקם, נציגיהם, נמצאים איתנו כאן. וטרנים יקרים, זכות גדולה לכנסת ישראל לארח אתכם כאן איתנו. אתם הייתם שותפים יחד עם רבים אחרים ללחימה במלחמת העולם השנייה, ובזכות עשייתכם ופועלכם, בזכות אומץ ליבכם, בזכות הקרבתכם, העולם כולו זכה להשתחרר מהצורר הנאצי, ובכלל זה בני עמנו, העם היהודי. זכורים במיוחד הווטרנים והלוחמים הגיבורים מבני עמנו שלקחו חלק בשחרור מחנות ההשמדה ומחנות הריכוז, אשר רבים מהם לחמו בשורות הצבא האדום והיו הראשונים לחזות בזוועות הנוראות, כמו גם לשחרר את אותם ניצולים גיבורים ששרדו את התופת הנוראה. עלינו לדאוג שמה שקרה אז לא יקרה לעולם, עלינו לוודא שמדינת ישראל תהיה חזקה ואיתנה כדי להגן על בני עמנו בכל מקום ובכל זמן, עלינו לוודא שכוחו של העולם החופשי יגבר על כוחם של אלה שמחפשים להרוג, לפגוע, להשמיד. אני מבקש להזמין את השר אופיר אקוניס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הווטרנים, חברי הסגל הדיפלומטי, שגרירים, שגרירות, מלחמת העולם השנייה הייתה האירוע הטרגי ביותר בתולדות האנושות, לא היה טרגי ממנו. משטר אחד, חשוך ואכזרי, דרדר את העולם כולו לאובדן נוראי. 65 מיליון בני אדם, 65 מיליון, זה מספר בלתי נתפס, ומתוכם שישה מיליון יהודים, ובהם 1.5 מיליון ילדים. יסופר הסיפור פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועדיין נשאר בלתי נתפס, בלתי אנושי. אנחנו מציינים היום במליאת הכנסת את כניעתו של שלטון הרודנות המפלצתי של הרייך השלישי. היום הזה, 8 במאי, הוא מהחשובים במאה ה-21, היום שבו נכנעה גרמניה הנאצית, ומלחמת העולם השנייה, שהחלה ב-1 בספטמבר 1939, הסתיימה. אבל כפי שראינו, אדוני היושב-ראש, לפני שעה קלה, המאבק לא הסתיים. התנועה הנאצית חרתה על דגלה את השמדתו של העם היהודי, את חיסולו של העם היהודי, תנועת החמאס, ארגון הפשע הנוראי, הטרוריסטי, אומר, כותב בסעיף הראשון של אמנת החמאס, כפי שהוא קורא לה: המטרה, חיסול הישות הציונית בארץ ישראל.

אנחנו בשיאו של המאבק. הפנים שלו, אדוני היושב-ראש,

המטרה זהה. המלחמה הסתיימה ב-1945, ואנחנו במאבק ב-2021. לשלוש מדינות חייב העולם החופשי חוב על התרומה לניצחון: בריטניה בהנהגתו של וינסטון צ'רצ'יל, ארצות הברית וברית המועצות. חברות וחברי הכנסת, 1.5 מיליון יהודים לחמו בצבאות השונים וביחידות שאינן מאורגנות, הפרטיזנים במלחמת העולם, חצי מיליון מהם בשורות הצבא האדום. אחת מהן, אחת מן הלוחמות, ברוניה לוסטיג, זכרה לברכה, סבתי האהובה והנערצת, יש לומר, הייתה גאה עד יומה האחרון עלי אדמות על שלחמה ביחידת הצבא האדום, באחת מיחידות הנ"מ, בחלקיה המזרחיים של אירופה. ברית המועצות הצילה אותנו, אמרה, בעוד משפחתה

חברות וחברי הכנסת, אשרינו שזכינו לחוקק בכנסת העשרים את חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה. אנחנו מציינים אותו ב-9 במאי, כפי שנהוג לציין בברית המועצות לשעבר, במדינות ברית המועצות לשעבר. וטרנים יקרים, אנחנו מצדיעים לכם היום על תרומתכם, על עוז ליבכם ואומץ הנפש, בשם כל אזרחי ישראל. תמיד ננצור את חלקכם בסילוק המשטר הנאצי, יימח שמו, וגם את המחיר הכבד ששילמתם עד עלייתכם לישראל ובניית ביתכם כאן, זהו בוודאי הניצחון הגדול ביותר. תודה רבה לשר אופיר אקוניס, ואני מזמין את חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

מכובדיי כולם, והכי חשוב, הווטרנים היקרים, אני גאה לעמוד כאן במליאת הכנסת ולציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית, אשר הוכר לפני ארבע שנים כיום רשמי במדינת ישראל. 76 שנים חלפו מאז הוכרעה גרמניה הנאצית על ידי הצבא האדום וצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. 57 מדינות מהעולם השתתפו באופן ישיר או עקיף במלחמה הגדולה בהיסטוריה האנושית, שכללה גיוס של מאות מיליוני חיילים מכל העולם.

נלחמו בצורר הנאצי, מעל לחצי מיליון בשורות הצבא האדום. לוחמים יהודים גילו גבורה יוצאת דופן והקרבה עילאית. כ-200,000 מהם קיפחו את חייהם במערכה

ואיתם גם הסבא-רבא שלי, יצחק בן שלמה פדרניקוב, שהתגייס לחזית ולעולם לא חזר הביתה.

סבתא-רבתא שלי, ברכה, ברוניה כפי שהשר אקוניס ציין, גם סבתא שלו שמה ברוניה, לא מצאה אותו וחיפשה את עקבותיו עד סוף חייה. סבתא שלי פרידה, עד 120, מספרת לי על אותה תקופה ממבטה של ילדה בת עשר ששרדה רעב אין-סופי ואיבדה את אביה ללא שום ודאות לגבי גורלו.

לפני כמה שנים, הצלחתי למצוא מידע ארכיוני על סבא-רבא יצחק: הוא נפל באוקטובר 1943, ביומו האחרון של הקרב שנמשך 13 ימים תחת אש כבדה ובלתי פוסקת של האויב הנאצי. סבא-רבא יצחק זכה לאות גבורה לאחר מותו. מקום קבורתו אינו ידוע. יהי זכרו ברוך. כ-200,000 לוחמים יהודים בכל דרגי הפיקוד זכו באותות הצטיינות, 107 מתוכם זכו באות הגבורה הגבוה ביותר שניתן בצבא האדום, גיבור ברית המועצות. שישה מבעלי העיטור הכי גבוה, גיבור ברית המועצות, עלו לישראל. הכרתי באופן אישי את אחד מהם, האחרון שנשאר בחיים אז, יעקב פורזון. התרשמתי מצניעותו כשהוא סיפר לי עבור מה הוא קיבל את אות הגבורה שלו. הוא היה רק בן 19 כשנטל יוזמה ותקף את צוותי הטנקים הגרמניים עם רימוני יד, כל זה תוך פציעה קשה בגופו. פעולתו האמיצה של יעקב בלמה את המתקפה של הנאצים עד להגעת התגבורת מהגדוד שלו. יעקב הלך לעולמו בגיל 91, לפני שש שנים.

גם במסע האחרון. שמו הונצח באחת השדרות באור עקיבא, איפה שהוא התגורר. לצערי הרב, הלוחמים הוותיקים שלנו עוזבים אותנו מדי שנה. חייבים אנחנו להוקיר ולתמוך באלה החיים עדיין כאן, במדינת ישראל. בזכות ההקרבה שלהם אנחנו חיים, בזכותם שוחררו בני עמנו ממחנות המוות הנוראיים והוקמה מדינה יהודית. חשוב כל כך לזכור ולהוקיר את זכרם של אלה שנפלו למען קיומנו וילדינו, למען העם היהודי. ביום חשוב זה אני קורא למשרד החינוך לדאוג להנצחת זכרם של אלה שלחמו למען העתיד שלנו. הילדים והנכדים שלנו חייבים ללמוד על ההיסטוריה האמיתית של המלחמה, על גבורתם של החיילים היהודים, על תרומתו של הצבא האדום בבלימת המפלצת הנאצית, בשחרור היהודים ממחנות הריכוז ובניצחון המוחלט והמכריע במלחמה. על כך נאמר: מי שלא זוכר את העבר שלו,

אנחנו עדים לאחרונה לתופעות של שכתוב ההיסטוריה. אסור לנו כעם היהודי לתת יד לעיוות ההיסטוריה, ועלינו לעמוד איתן נגד כל ניסיון שכזה, גם לגבי השואה וגם לגבי מלחמת העולם השנייה. האמת צריכה להיאמר. אני ניצב כאן היום כדי להוקיר לכם, וטרנים יקרים, תודה ענקית. אני מאוד נרגש לברך אתכם מבימת הכנסת. תהיו ברוכים, חזקים ובריאים. אני מבטיח שלא נשכח את אלה שהקריבו את חייהם למען החופש, למען ארצנו ולמען עתידנו. (אומר מילה ברוסית.) תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת ניר אורבך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יום הניצחון על גרמניה הנאצית הוא יום של אמירת תודה, של הכרת תודה. הוא יום שמלמד אותנו מהו חסד. בשנת 1933, עם עלייתו של היטלר לשלטון, עם ישראל היה מפוזר.

לא ידעו או לא רצו קשר ליהדותם, חלק חיו כיהודים עם כיסופים לארץ ישראל אך כמעט ללא פעולה ממשית שתממש את אותם הכיסופים, וחלק האמינו בכל ליבם באזרחות המוגנת לכאורה בארצם, גרמניה, הונגריה, פולין ועוד. החלק הזה האמין שזוהי ארץ מולדתם והיא תגן עליהם. הימים שבאו אחר כך היו ימים של גילוי עצמי, של גילוי ההיסטוריה שלי, של גילוי העבר שלי, של ההתחברות אליו, לפעמים בעל-כורחי. אלו היו ימים של שנאה לא מוסברת, ימים של שנאת האחר. אבל דווקא באותם ימים, דווקא בתוך המחנות, ביערות, במרתפים, דווקא שם התגלו החסדים, דווקא שם, בחשכה הגדולה, התגלה האור הגדול. היו חסדים גדולים שנראו קטנים, לא להלשין על האחר, לשמור פיסת לחם קטנה, לחלוק שמיכה עם האחר, היו חסדים גדולים שבזמן אמת ראו מייד שהם גדולים, סיכון חייך על מנת להציל את חיי.

היציאה למלחמה הייתה גם כדי להגן על ברית המועצות מפני גרמניה, אבל אין זה מוריד ולו במקצת מהחסד,

של חיילים, לגור ולהתחבא ביערות, לשתף פעולה, להגן ולהציל יהודים כדי שהם יוכלו להמשיך ולחיות, חסד של חיילים שראו גופה מוטלת על הקרקע ומפאת כבודה הזיזו אותה כדי לא לדרוס אותה עם הטנק. אחר כך התברר כי זו אינה גופה אלא אדם חי שהתעלף בבריחה מצעדות המוות. הם אספו אותו אליהם והעבירו אותו לבית חולים, חסד של תושבים שהבריחו, הסתירו והעבירו מעט אוכל ושתייה רק כדי שהאדם שהם לפעמים לא הכירו בכלל יוכל להמשיך לחיות, יוכל להמשיך לשרוד. את החסד הזה עשו איתנו אנשי ברית המועצות, יהודים ולא יהודים, שראו את ערך חיי אדם כערך עליון ולחמו כדי להשיב לנו אותו, גם אם זה עלה להם בחייהם שלהם. חשוב לציין שלפי ההערכות ברית המועצות איבדה במלחמה מעל 20 מיליון אזרחים וחיילים, ואין ספק שהניצחון הזה הוא בזכות האומץ, העמידה האיתנה וההקרבה העצמית של האזרחים והחיילים, כפי שציינו, ראיית ערך חיי האדם. השנה יום החסד של הווטרנים וחיילי ברית המועצות מתערבב בשמחת יום ירושלים, יום הניצחון על גרמניה הנאצית נחגג יחד עם יום שחרור ירושלים.

אי-אפשר לנצור את הזיכרון הראשון בלי הזיכרון השני, הם שלובים וקשורים זה בזה. יום שחרור ירושלים הוא אחד הימים שמנכיחים את השינוי הגדול שעבר עם ישראל מאז אותו יום ניצחון על גרמניה הנאצית. יום שחרור ירושלים הוא יום שהתאפשר, ואנחנו בהחלט חוגגים אותו בגאווה ובגאון, גם בזכות החסד שעשו איתנו הווטרנים. אנחנו חייבים להודות להם על זה יום-יום. היום הזה הוא יום שבו בני ובנות הנוער שלנו צועדים בראש מורם עם דגלי ישראל, שרים, רוקדים ושמחים בבניין ירושלים. הנס הגדול שקרה לנו משמיים קרה בזכות אותם אנשים שאמרו "הינני" גם אז, בימי החשכה הגדולה של הנאצים, וגם בימים גדולי ההוד של שחרור ירושלים על ידי חיילנו. כאן המקום להזכיר שחיילים יהודים רבים לחמו בצבאות הברית. רובם עלו בהמשך לישראל, זכו להגיע לירושלים, לחונן את עפרה ולרצות את אבניה, הקימו כאן בתים ומשפחות, והיום הדור הרביעי שלהם משרת בכבוד בצבא ההגנה לישראל. ישנה חשיבות גדולה בהכרת הטוב, בהכרת החסד שנעשה איתך, לברך את אותו אדם ולהכיר לו טובה, להכיר בהתנהגות, שלפעמים עולה על ההתנהגות המצופה מאדם במצב הישרדותי, לקחת לעצמנו רגע למחשבה ולהבנת גודל המעשה. בברית המועצות, ביום הזיכרון לניצחון על גרמניה הנאצית, נוהגים לעמוד דקת דומייה לזכר הנופלים. אני הייתי מבקש שכל אחד היום ייחד דקה של מחשבה לעילוי נשמת ולזכר הנופלים הנלחמים, המצילים, מעלימי העין, המסתירים, ורבים רבים וטובים שעשו עימנו את החסד הזה. ראוי לנו ללמוד מאותם לוחמים שעשו את החסד הזה איתנו,

שהוא לא העם שלהם, שלא תמיד דובר את אותה שפה, כיצד מושיטים ידיים עבור הטוב. בימים אלו, ואני מצטער, כי זה לא היה מתוכנן, כשהטרור מרים ראש, כשיש התפרעויות, ירי רקטות, פיגועים שחוזרים ונשנים,

ביום ירושלים, בבירת ישראל אנחנו רואים את ההתפרעויות הללו, אנחנו חייבים לשלב ידיים מול העומדים עלינו לכלותנו. גם זה חסד, חסד עם העם שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית, לא קשור לממשלה כזאת או אחרת: אף ממשלה ואף אחד לא יכול ולא צריך להכיל את מה שקורה כאן עכשיו בירושלים ובשאר חלקי הארץ. לאלימות הזאת צריך מדיניות של אפס סובלנות ואפס הכלה. אני אסיים בדבריו של המשורר נתן זך: "כולנו זקוקים לחסד,

בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל".

תודה רבה לחבר הכנסת ניר אורבך. אני מזמין את חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עמר בר לב. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, וטרנים מכובדים, אורחים מכובדים, היום אנחנו מציינים את הניצחון, אולי אחד מהניצחונות החשובים ביותר בהיסטוריה האנושית, ואכן ניצחון של האנושיות על השטניות, של האנושיות על המפלצתיות, ניצחון גדול שהוביל הצבא האדום, שנלחם באומץ רב, אנחנו כולנו מכירים את הקרב בסטלינגרד, את הקרבות בסטלינגרד, שהם אות ומופת למלחמה, למאמץ עליון כנגד המפלצת הנאצית, יחד עם בעלות הברית, כמובן. אני גאה להיות חבר המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחד"ש, שמציינים באופן קבוע בכל שבת שקרובה ל-8 במאי, אנחנו מציינים ביער על שם הצבא האדום, ליד נווה אילן, את הניצחון הגדול על הנאצים, וכך עשינו גם שלשום. אפרים קישון, ניצול שואה בעצמו ומחזאי ידוע, הייתה איתו תוכנית "חיים שכאלה" לפני הרבה מאוד שנים,

למרות שהייתי ילד קטן, אני חושב שהיו שם כמה דברים שאני זוכר עד היום מפאת עוצמתם. אחד מהדברים שהוא אמר זה שהנאציזם איננו המשרפות ותאי הגזים, הנאציזם, אמר קישון, הוא אותו שכן שפותח את הדלת כשבאים לקחת אותך וסוגר אותה בחזרה בלי להגיד מילה, אמר אפרים קישון. ההשמדה השיטתית, התעשייתית, הפשע הנתעב שקשה למצוא בהיסטוריה דומה לו, אותו פשע של רצח עם ורצח שיטתי של כל מי שלא נשא חן בעיני הנאצים, יימח שמם, ההשמדה הזאת, רצח העם הנורא הזה, אלה נערכו על רקע של השנאה והסתה במערכת החינוך, דה-הומניזציה ודמוניזציה של היהודים בתקשורת, כלומר שנים של הכשרת לבבות לפשע הנתעב מכול. כולנו יודעים שהנאצים היו בשלטון מ-1933 עד 1945. ההשמדה השיטתית התחילה בסוף 1941, שמונה שנים עבדו הנאצים על הכשרת לבבות שתאפשר את אותה שתיקה שמדבר עליה קישון, שתאפשר את אותה שתיקה כאשר הטבח יחל. גם בחקיקה הכשירו את הלבבות, ואני אציין כמה חוקים שהעבירו באותה תקופה: יהודים לא יוכלו להיות אזרחים, מעמדם הפך להיות מעמד של זרים, יהודים לא יוכלו לשרת במשרות ציבור, יש למנוע מהיהודים הגירה לגרמניה, החלת החוק להחזרת הפקידות המקצועית על כנה, איזה שם מכובס, חוק שהסמיך את פיטורי הפקידים הלא-ארים, סדרת חוקים שמטרתם הייתה מניעת היהודים מעיסוק במקצועות כמו עורכי דין ויועצי מס, פיטורים של השכירים הלא-ארים, רופאים ורופאי שיניים יהודים, או לא ארים בכלל, נאסר עליהם להיות ברשימת המוסדות לרפואה חברתית. ב-22 בספטמבר 1933 התקבל חוק שהקים את לשכת התרבות של הרייך, שקבע סילוק של הלא-ארים מארגונים ומפעלים הקשורים בספריות, בעיתונות, בשידור, בתיאטרון, במוזיקה, באומנות, חוק נגד גרימת צפיפות יתר בבתי הספר הגרמניים ובמוסדות להשכלה גבוהה ב-7 באפריל 1933,

איזה שם מכובס כדי להגביל את מספר התלמידים הלא-ארים, בראש ובראשונה היהודים. ב-15 בספטמבר 1935 התקבלו אותם חוקים ארורים, חוקי נירנברג הידועים לשמצה, שבהם, בין השאר, היה חוק האזרחות של הרייך, שעל פיו נשללו מהיהודים כל זכויות הבחירה שלהם, פוטרו יהודים עובדי שירות המדינה שעוד נשארו,

החוק השני באותו יום היה חוק הגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני, שאסר נישואים בין יהודים לאזרחים מדם גרמני או קרוביהם. כמובן, תפיסת נכסים בבעלות יהודים ועיקולם לטובת ארים, תהליך שנקרא אריזציה, שאף נהפך לביזה חוקית מטעם המדינה. המשורר הקומוניסט ברטולד ברכט היטיב לתאר את השתיקה אל מול הטבח, השתיקה שהוכנה משך שנים, ואשר היא, לדברי קישון, המאפיין המחריד ביותר של הנאציזם. וכך כתב ברכט בשירו "כשהרשע בא כמו גשם נופל": "כאחד המביא מכתב חשוב לאשנב לאחר שעות / הקבלה: האשנב כבר נעול. / כאחד הרוצה להזהיר את העיר מפני שיטפון: / אבל הוא מדבר לשון אחרת. אין מבינים את דבריו. / כקבצן, הדופק בפעם החמישית באותה דלת, שבה כבר / קיבל ארבע פעמים: הוא רעב בפעם החמישית. / כאחד שדמו זורם מתוך פצע והוא מחכה לרופא: / דמו ממשיך לשתות. / כך באים אנחנו ומספרים שעשו לנו מעשים / שלא ייעשו. / כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה / קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו מאה. אבל / כאשר נשחטו אלף ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה / השתיקה. / כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד: / עצור! / כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. / כשהסבל נעשה ללא נשוא, אין שומעים / עוד את הצעקות. / גם הצעקות נופלות כגשם קיץ." הניצחון הגדול על הנאציזם אינו רק במישור הצבאי אלא גם הפוליטי והתודעתי. על כולנו לעשות הכול כדי למנוע דמוניזציה של עמים או של קבוצות אחרות, להיאבק בכל צורות הגזענות, הדיכוי והיחס הבלתי-אנושי.

תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת עמר בר לב, ואחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פרטיזנים, לוחמים, וטרנים נכבדים, יום הניצחון הוא יום שבו כולנו מצדיעים לכם, לכם שם, הווטרנים, ולמיליוני הלוחמים שנעמדו כחומה בצורה אל מול הרוע, האנטישמיות והפשיזם שניסו להשתלט על העולם כולו ולהשמיד את עמנו. זה היה מאבק קשה, עקוב מדם וקורבנות, ולבסוף ניצח הטוב. ב-8 במאי 1945, יום כניעתה של גרמניה הנאצית, העולם עדיין לא ידע, ובוודאי לא עיכל את נוראותיה של אותה מלחמה, לא לאנושות כולה ובוודאי לא לעם היהודי. גם היום, במלאת 76 שנים ליום ההוא, קשה לנו באמת לעכל את גודל הזוועה ואת השואה שעמנו חווה. אך לצד הפרק הנורא בתולדות עמנו והמחיר הנורא ששילמנו, יום הניצחון על גרמניה הנאצית מסמל לא רק את סופה של מלחמת העולם השנייה, כי אם יותר מכול את ניצחונם של בני אור על בני חושך, ובכך מסמל תקווה וצדק. מיליון וחצי לוחמים יהודים לחמו נגד הצורר הנאצי, חצי מיליון מתוכם לחמו בנאצים בשורות הצבא האדום, כ-250,000 מהם נהרגו בקרבות הקשים, אלה מספרים שאנחנו לא יכולים בכלל לעכל היום, והיתר לחמו בשורותיהן של בנות הברית כפרטיזנים ובמסגרת הבריגדה היהודית בצבא הבריטי. כיום נותרו בינינו בישראל רק אלפים בודדים של וטרנים ווטרניות, ותיקי מלחמת העולם השנייה, שלחמו בנאצים בחזיתות השונות, ומהווים חלק מתקומתה של מדינת ישראל.

ביציע הכנסת, נציגיהם של לוחמים הנועזים ובעלי התושייה שלחמו בעוז להגן גם על לאומיותם, אך לא פחות מכך כדי לשמר את כבוד העם היהודי, אתם מהווים עד היום אות ומופת לכל יהודי באשר הוא. המאבק שלכם, הווטרנים, במפלצת הנאצית הוא אשר סייע במאבק על תקומתו של העם היהודי בארץ ישראל, מאבק של גבורה ועוצמה, צדק ושוויון, ומעל לכול, השאיפה לשלום. אך המאבק לא תם, והאחריות להשלים אותו היא עלינו, חברי הכנסת, דווקא בתקופה הקשה הזאת. לפני כמה שעות שבנו מהר הרצל, מטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, טקס לציון מסעם הארוך ורב-הייסורים ורב-הקורבנות בדרכם לציון. אך לצערי המסע שלהם, גם לאחר הגעתם לציון, עדיין לא תם.

המאבק שלהם ושלנו, של כולנו, בגזענות, באפליה, בהדרת השונה, מאבק שכולו למען צדק, שוויון וקבלת האחר, המאבק הזה עדיין לא תם. היום אנחנו חוגגים את יום ירושלים, המציין ומסמל את איחודה של בירת ישראל. וכפי שאנחנו חווים בימים אלה, וממש בשעות האחרונות, גם המאבק הזה עדיין לא תם. אך למרות כל הקשיים הנוכחיים אל לנו לשכוח במאבקנו זה את מאבקו של העם היהודי רק לפני כמה עשרות שנים, מאבק שנמשך מאות בשנים, מאבק של מיעוט יהודי על חופש האמונה, על חופש הפולחן, מאבק לשוויון וצדק. כיום, ביושבנו בבטחה בארצנו, אל לנו לשכוח את הגר ואת השונה. אנחנו מציינים היום את יום הניצחון הזה כדי לזכור ולא לשכוח את הניצחון, ולא פחות, אתכם, לוחמים יהודים, המהווים עבורנו סמל של גבורה יהודית. אני מצדיע לכם, ותיקי המלחמה, ומודה לכם על ההקרבה, הגבורה והערכים שהנחלתם לנו.

תודה רבה. חבר הכנסת אלכס קושניר, ואחריו, חבר הכנסת אייכלר, אם יהיה נוכח.

גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, וטרנים, פרטיזנים, ניצולי מצור לנינגרד, ברוכים הבאים. אני באמת מאוד מאוד שמח לראות אתכם כאן. כל שנה שעוברת לוקחת איתה עוד ועוד וטרנים, עוד ועוד אנשים שראו בעיניים את מכונת ההשמדה הנאצית. מול המפלצת הגזענית ששמה לעצמה למטרה לחסל את העם היהודי כולו,

להעלים אותו מההיסטוריה של האנושות, נעמדו יחד עם אומות העולם 1.5 מיליון לוחמים ולוחמות יהודים, מתוכם, כחצי מיליון לחמו בשורות הצבא האדום ובשורות הפרטיזנים. חצי מיליון לוחמים ולוחמות יהודים, זה כמעט כמו צה"ל על כל מערך המילואים והסדיר שלו. כל מי שהיה יכול להילחם הלך להילחם, כמו סבא שלי, כמו הסבים והסבתות של כמעט כל העולים מברית המועצות לשעבר. בזכותם אנחנו כאן, חיים במדינה יהודית. בזכותם אנחנו קיימים. היטלר פלש לברית המועצות בתאריך 22 ביוני 1941 במסגרת מבצע ברברוסה. מעבר לתוכנית הכיבוש הייתה לו גם תוכנית סדורה לחיסול של יהודי ברית המועצות. ארבע יחידות מיוחדות,

החלו בהשמדה המונית של יהודים. פשוט הוציאו אותם ליערות, הכריחו אותם לחפור בורות, הכריחו אותם להתפשט וירו בהם, בנשים, בילדים, בקשישים. כך חוסלה כל המשפחה של סבא שלי בזמן שהוא לחם בחזית,

ההורים, האחים והאחיות. כך חוסלו כ-2.5 מיליון יהודי ברית המועצות. עבורנו, העולים דוברי הרוסית, 9 במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית,

שבו השמחה מהולה בעצב, יום של גאווה גדולה שמהולה בכאב עמוק. זה יום של הוקרה ותודה, תודה אין-סופית על הניצחון ההוא,

שבלעדיו פשוט לא היינו שורדים, לא היינו יכולים להקים מדינה,

שבלעדיו פשוט לא היינו קיימים. ביום הזה אני גאה במיוחד להיות שייך ליהדות דוברת הרוסית. אני גאה בסבא שלי ובסבים והסבתות של עולים כמוני, שנכנסו לתופת ויצאו ממנה עם הרבה אבדות, המון כאב,

ניצחון שלא היה כמותו בהיסטוריה של האנושות כולה. עלינו לזכור ולהעביר את הזיכרון הזה

בשנת 2017 חברי לסיעה עודד פורר העביר יחד עם חברי כנסת מישראל ביתנו חוק אשר מגדיר את 9 במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, כחג רשמי במדינת ישראל. זהו הישג חשוב וצעד ענק לשימור הזיכרון והעברתו לדורות הבאים, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, בעיקר בעיקר במערכת החינוך. לצערי הרב, משרד החינוך לא שם מספיק דגש על הנחלת המורשת של הגבורה והניצחון במלחמת העולם השנייה. זוהי המורשת שעליה צריכים לגדל את הדורות הבאים. זהו האתגר שלנו. זוהי החובה שלנו. וטרנים יקרים, היום קיבלנו עוד דוגמה למה אנחנו צריכים להסתכל עליכם, להתפעל ולראות בכם מופת. הייתה כאן אזעקה בכנסת,

החליט שהוא יכול לירות על סמל הריבונות של מדינת ישראל, המדינה היהודית,

יצאתם בשלווה, ישבתם שם במסדרון, מלאי גאווה, ביטחון עצמי, שלווה. הסתכלנו עליכם והתמלאנו בגאווה. יש לנו ממי לקחת דוגמה.

ניצחתם אז,

ננצח היום. חג יום הניצחון שמח. (אומר דברים ברוסית.) תודה לחבר הכנסת אלכס קושניר. לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת. חבר הכנסת זאב אלקין, מאחר שחבר הכנסת אייכלר לא נמצא. אחריו תסכם השרה פנינה תמנו שטה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, האורחים שנמצאים ביציע, נציגי הווטרנים, נציגי הסגל הדיפלומטי, זה מאוד מאוד סמלי השנה, אדוני היושב-ראש, ששני הדיונים האלה למעשה נפלו על יום אחד. זה לא קורה כל שנה, למרות שמדי פעם הקרבה הזאת מתבצעת, שגם יום הניצחון על גרמניה הנאצית וגם יום ירושלים, הניצחון הגדול למעשה של מדינת ישראל במלחמת ששת הימים, מצוינים בכנסת באותו יום במסגרת שני דיונים ברצף. בשבילי, כמו ללא מעט אזרחים ישראלים, האירוע הזה, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הוא לא רק

כנכד לשני סבים שעברו את כל מלחמת העולם השנייה בחזית ונפצעו, נפצעו כמה פעמים, ובנס שרדו, כל אחד בחזית שלו ובקרבות שלו, זה תמיד היה יום במשפחה שהייתה לו משמעות מיוחדת. אבל זה לא רק יום מיוחד במשפחה. כפי שאמרתי, זה יום מיוחד גם בהיסטוריה העולמית אבל גם בהיסטוריה של עמנו, כי ללא ספק, ללא הניצחון הזה גורלו של העם שלנו היה אחר לחלוטין. לכן אין אולי מקום סמלי יותר מלציין את היום הזה של הניצחון על גרמניה הנאצית מאשר כאן, במדינת ישראל, מדינת היהודים. יש פה למעשה אמירה מאוד מאוד גדולה מול אלה שרצו למחוק את עמנו ולהפסיק את קיומו לאחר אלפי שנות קיום. אנחנו עומדים כאן ואומרים:

ולכן האנשים שהביאו לנו את הניצחון הזה, אותם לוחמי מלחמת העולם השנייה בכל החזיתות, גם בצבא הסובייטי, גם בצבא בעלות הברית, כולל גם אנשים מהיישוב עצמו שהתנדבו לצבא הבריטי הם אלה שבזכותם לא רק התאפשר הקיום של העם שלנו, הם אלה שבזכותם גם בסופו של דבר התאפשרה הקמתה של מדינת ישראל ושל הבניין שאנחנו כאן כולנו יושבים בו, ונושאים באחריות עצומה להמשך של השרשרת הזאת והמשך קיומה של המדינה. הם גם אלה שבלי הניצחון שלהם לא היו הניצחונות הגדולים של מדינת ישראל במלחמות לדורותיהן, כולל במלחמת ששת הימים, שאת הניצחון הזה ציינו היום במסגרת יום ירושלים. ולכן אני חושב שמאוד נכון עשתה מדינת ישראל שבשורת חוקים קבעה שהיום הזה, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, יהיה יום מיוחד בלוח השנה הישראלי, יהיה יום מיוחד שיצוין במצעד, שהיה אתמול בירושלים, במסגרת חוק מיוחד שהתקבל בבית הזה בזמנו; יהיה יום מיוחד בדיון שכנסת ישראל מקיימת כבר במשך שנים רבות, ואני בטוח שהמסורת הזאת תימשך. עלינו גם לעשות הכול כדי להעביר את המסורת הזאת ואת המשמעות הזאת לדורות הבאים. דיבר כאן חבר הכנסת קושניר לפניי, והוא צודק לחלוטין. יש עוד לא מעט עשייה במסגרת מערכת החינוך שלנו כדי שגם הדור הבא של אזרחי מדינת ישראל ידע מה בדיוק קרה במלחמת העולם השנייה. יש גם את סוגיית המוזיאון בלטרון. בוודאי. אגב, בסוגיית המוזיאון, שמוקם בסיוע ממשלתי גדול, נפל בחלקי הכבוד, כשעוד הייתי שר המורשת, לגייס את כל התקציב החסר להשלמת הקמתו, גם את הממשלתי וגם את התקציב הפרטי, כשמשפחת הרצוג הצטרפה למפעל הזה. אני מצפה בקוצר רוח לכך שגם הפרויקט הזה יושלם והמוזיאון יפתח את שעריו ויהווה למעשה כלי נוסף להנחלה לדורות הבאים של המסורת של הניצחון הזה. לצערי, כל שנה יש פחות ופחות וטרנים שמגיעים לבית הזה או יוצאים למצעד. גם אני חוויתי את החוויה הזאת. להרבה מאוד מצעדים כאן בירושלים הלכתי יד ביד עם סבא שלי, אחד מהשניים, שהיה בחיים וזכה לעלות לארץ ישראל, וכבר למעשה שש שנים שאני הולך וצועד לבד עם התמונה שלו. ויותר ויותר אנשים צועדים במצעד הזה עם התמונות של ההורים שלהם, של הסבים, ופחות ופחות וטרנים נמצאים כאן איתנו. אבל זה רק מגביר את החובה של המדינה מצד אחד לעשות הכול כדי לעזור כלכלית לאותם אלה שנשארו, שאנחנו חייבים להם את המשך הקיום של העם שלנו, וגם לעשות הכול כדי ללמוד מהם כל מה שעוד לא למדנו, את המורשת, ולשמר אותה ולהעביר לדורות הבאים. נקודה אחרונה, ובזה אני רוצה לסיים,

כך רצה הגורל, וביום הזה שאנחנו קיימנו את הדיון, בעיצומו של הדיון, קיבלנו תזכורת קשה מאוד לכך שהרצון למחוק את העם שלנו לא נעלם מן העולם. כפי שהוא היה קיים אז, הוא קיים גם היום. ויש כוחות בעולם, כוחות חזקים,

ששולחים את הזרועות שלהם גם קרוב אלינו, לגבולותינו, ורוצים לפגוע בנו, לפעול נגדנו. בסופו של דבר הם גם לא מתביישים להגיד שהם רואים את תפקידם במחיקת הישות הציונית, למחוק את המדינה הזאת מעל המפה של המזרח התיכון. אבל יש שינוי אחד גדול, וזה הלקח שלמדנו ממלחמת העולם השנייה, דווקא מהווטרנים, שעם הנשק בידיים הלכו והגנו על העולם כולו. לנו היום יש נשק, לנו היום יש צה"ל, וצה"ל יודע לתת מכת תגובה מוחצת על כל ניסיון לפגוע בעם שלנו. זה הלקח שלמדנו. זה השיעור שלמדנו מהווטרנים ולוחמי מלחמת העולם השנייה. כמובן אנחנו בבית הזה, אין לי שום ספק, ולא משנה מה המחלוקות הפוליטיות בינינו, ולא משנים המבנים והקונסטרוקציות הממשלתיות השונות שכרגע נמצאות באוויר, אנחנו ניתן גיבוי מקיר לקיר לצבא ההגנה לישראל, למפקדיו וכמובן לממשלה על תגובה מוחצת, שתיקח את הגבורה שלמדנו מלוחמי מלחמת העולם השנייה, תיישם אותה בשטח ותבהיר לאויבינו שוב שלא כדאי להתעסק עם מדינת ישראל. יום ניצחון שמח לכולנו. (אומר דברים ברוסית.) תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת זאב אלקין. תסכם את הדיון השרה פנינה תמנו שטה. אני מודיע שלאחר סיכום הדיון המליאה תצא להפסקה לכבוד סעודת האפטאר של חברינו המוסלמים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי כנסת יקרים, קהל נכבד, אורחים נכבדים, וטרנים יקרים, (אומרת דברים ברוסית.) לפני כחצי שעה נאלצנו לעצור את שגרת המליאה לקול צלילי האזעקות והירי לעבר ירושלים ביום חגה של בירתנו. מדינת ישראל לא תסבול תוקפנות וירי לעבר הבירה, ובוודאי לכל מקום אחר. לכן אני רוצה לחזק את כוחות הביטחון, את אזרחי הדרום

את תושבי ירושלים. יש לי את הזכות לנאום כאן מעל בימת הכנסת פעמיים ביום הזה: פעם אחת לציון יום ירושלים וזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרך ארצה, ועכשיו לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית וההצדעה לכם, וטרנים יקרים ובוגרי מלחמת העולם השנייה. כמו אירועי נספי סודאן, שאולי נראים רחוקים מאיתנו, כך גם הניצחון על גרמניה הנאצית. בסופו של דבר זה היה רק לפני כמה עשרות שנים בודדות. גם הקרב נגד הצורר הנאצי והרצון להשמיד את עמנו לא היו כל כך רחוקים. מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה על החיים של העם היהודי,

אבל בוודאי על החיים של העם היהודי, ועל האנושות כולה. כוחות הברית, ובהם ארצות הברית, בריטניה וברית המועצות, ידעו לשים את כל המחלוקות בצד ולהתאחד למען מטרה משותפת: מניעת ועצירת מכונות השמד והמוות. הכוחות חברו למקשה אחת של תקווה ופעלו בתיאום כדי לבלום ולהכניע ולהביס את האופל והחשכה. עננה של שבר והרס כיסתה את העולם, ומולה ניצבו מיליוני חיילים אמיצים מצבא ברית המועצות, שלחמו בעוז ובגבורה ועשו כל שנדרש כדי לבלום את התפשטות הרשע ולהביא להכרעה כוללת בצד המזרחי ובעולם כולו, מיליוני חיילים בחזית ובעורף, וביניהם כמיליון וחצי חיילים יהודים ובתוכם כחצי מיליון חיילים יהודים בצבא ברית המועצות, הצבא האדום. חשוב שנזכור שהיהודים לא היו רק כצאן לטבח, כי יש כאלה שעדיין מנסים לתאר את זה כך. הרבה מאוד יהודים נלחמו בגבורה, כשהם מותירים מאחור משפחות. האויב שמולו לחמו הווטרנים פעל מתוך רוע בלתי יתואר, ניסה להשמיד באופן מפלצתי ושיטתי את העם היהודי ועמים נוספים ובכלל להעיב על כל האנושות כולה. רבות סופר על אומץ ליבם של הלוחמים, הווטרנים, ועל המחיר שאותו שילמו הלוחמים וגם הלוחמות כדי שיוכלו להגן על הערכים שכולנו מאמינים בהם.

הייתה לי זכות, כי בשנה שעברה בעצם לא יכולנו בגלל הקורונה, לקיים את המצעד כהלכתו. הייתה לי זכות אתמול לקיים את הצעדה עם הגיבורים והגיבורות, ולאחר מכן לקיים טקס מכובד, שבו השתתפו רבים מחברי הכנסת, שחלקם גם יושבים כאן, ושר הביטחון, באופן סמלי מאוד, צעד עם כל עיטורי הגבורה של האנשים. ואכן, כפי שציין חבר הכנסת זאב אלקין, אנחנו רואים שאט-אט אנחנו נפרדים מרבים מהווטרנים. הניצחון ההיסטורי הגיע בזכות הלחימה המאומצת ורבת-השנים, ואם לא הלחימה העיקשת של הווטרנים, אינני יודעת אם היינו יכולים להתכנס כאן בכנסת ישראל או לגדל את ילדינו במדינה יהודית. דבר הוביל לדבר. אם לא הניצחון שלהם, החיים כפי שאנו מכירים אותם היו עלולים להיראות אחרת לחלוטין. אך גם היום יש החותרים, לצערנו, תחת החיים ופועלים להפצת הרוע בעולם, ואף להשמדת עמים ורעיונות שונים, ואנחנו עדים לכך שהאנטישמיות מרימה ראש, הטרור מרים ראש, וגם היום אנחנו מקבלים עדות לכך שיש גורמים שלא בוחלים באמצעים. ממשלת ישראל עושה הכול כדי שההיסטוריה לא תחזור על עצמה, בין באמצעות מאמצים דיפלומטיים ובין באמצעות זרועות הביטחון. וכמו אז, גם היום, כאשר ישנו שיתוף פעולה בין מדינות למען מטרה טובה, כאשר מדינות בעלות אג'נדה משותפת חוברות אחת לשנייה,

ימשיך לנצח. לנו יש הזכות ללמוד מן העבר אך גם החובה ליישם בהווה. לשמחתי, יש לנו את הזכות גם לחיות במחיצתם של גיבורים וגיבורות, שחלקם איתנו כאן היום, למעלה מ־3,000 וטרנים שחיים בישראל, עשרות אלפים לאחר המלחמה ועם קום מדינת ישראל הגיעו ארצה בגלים, תקעו יתד, בנו בית, ואין דבר יותר מרגש מלראות שהילדים שלהם מתגייסים לצבא ההגנה לישראל. גם בשנת 2020 עלו וטרנים, אומנם רק שלושה, בגיל מופלג, אבל כל אחד הוא עולם ומלואו. לא בכדי מדינת ישראל, ובפרט משרד העלייה והקליטה שבראשותי, מכירים תודה ללוחמים ופועלים למען הווטרנים ולמען רווחתם באמצעות מענקים ותגמולים בחוקים שעברו כאן, בכנסת ישראל. אנחנו מעניקים סיוע רפואי וכמובן פתרונות דיור, ומאוד משתדלים ללוותם לאורך השנה. על המדינה החובה לפעול בעבור הווטרנים ולאפשר להם להתקיים בכבוד, ואני כשרת העלייה והקליטה אמשיך לעשות הכול כדי שזה יקרה.

אני רוצה לברך את החיילים יוצאי הצבא האדום, את הווטרנים הגיבורים ואת המשפחות שלהם על כך שלחמו ללא לאות בימים שחשכה אפפה את העולם, בלילות קשים מאוד, כדי שכולנו נוכל לקום לעולם טוב יותר. וכשמגיעים אליי, כמו שאמרתי, סיפורים על ילדים או על נכדים, אתמול במצעד הגיעה שיירה של אופנוענים, בנים ונכדים לווטרנים. זה היה מאוד מאוד מרגש לראות את הדורות כאן שממשיכים את החיים בארצנו. ואנחנו נעשה כל שביכולתנו, פתחתי ואמרתי שציינו את היום לזכרם של יהודי אתיופיה, אנחנו עכשיו מציינים את גבורתם של הווטרנים, ואנחנו מדברים על ירושלים. הכול מתחבר, אחד עם השני. זה לזה.

תודה לשרת הקליטה פנינה תמנו שטה. תודה רבה לאורחים, ליוצאי הצבא, לחברי הכנסת, לכל מי שהשתתף בדיון הזה. אני מכריז על הפסקה. הישיבה תתחדש בשעה 20:15 בדיוק.

חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הצעות חוק לדיון מוקדם, שקיבלו פטור מחובת הנחה על ידי הוועדה המסדרת. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חברי הכנסת אורית סטרוק, זאב אלקין, בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לנמק את הצעת החוק,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברשותכם, אני מבקש לפתוח בפרק תהילים ובתפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. "שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי. עזרי מעם ה' עֹשה שמים וארץ. אל יתן לַמּוֹט רגלך אל ינום שֹׁמרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' שֹׁמרך ה' צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יַכֶּכָּה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע ישמֹר את נפשך. ה' ישמָר צאתך ובואך מעתה ועד עולם." מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו, מהלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן ה' את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב: כי ה' אלוהיכם ההולך עימכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן.

מכאן מחבקים ומחזקים את מפקדי צה"ל, לוחמיו, את חברי הממשלה והקבינט, ומזכירים לכולנו: "וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנֹּתן לך כֹּחַ לעשות חיל". הצעת החוק שהכנסת, בעזרת השם, תזכה להצביע ולהעביר, ולהתחיל לקדם עכשיו, לא רק זו, הצעת החוק הראשונה לכנסת העשרים-וארבע. הראשונה, הצעת החוק הראשונה בכנסת העשרים. ובהזדמנות הזאת, תודה לך, העשרים-וארבע.

די, כבר לא זוכרים פה. זו הצעת החוק הראשונה בכנסת העשרים-וארבע, ותודה לך, אדוני היושב-ראש, על הליווי, הגיבוי והתמיכה לאורך כל הדרך וגם על קביעת סדר-היום ואישורו בנשיאות היום. זו הצעת חוק שמשלבת, כמו הרבה דברים במדינת ישראל ב-70 ומשהו שנותינו, יסודות ציוניים, לאומיים והתיישבותיים עם יסודות אנושיים, מוסריים וחברתיים. אנחנו הרי באמת מאמינים שמדינת ישראל, כמו המפעל הציוני כולו, היא המפעל הצודק והמוסרי ביותר, בפרספקטיבה היסטורית ובין-לאומית, שהתרחש בעולם במאות השנים האחרונות. אין מפעל צודק ומוסרי יותר, ולכן העובדה שערכים של התיישבות, של ציונות, הולכים יחד עם ערכים של מוסר ואחריות אזרחית שלנו כמדינה לאזרחינו, הדבר הזה הוא בעינינו פשוט, אנחנו רגילים לזה. הסוגיה מוכרת: ההתיישבות הצעירה. אלפי, האמת היא, עשרות אלפי מתיישבים חלוצים, אזרחים שווי חובות, מלח הארץ, משרתים בצבא ובמילואים, משלמים מיסים, אוהבי המדינה והארץ והעם, נשלחו ליישובים הללו על ידי ממשלות ישראל השונות. אגב, על הנקודה הזאת כבר דיברנו כאן הרבה מאוד. הדוכן הזה שמע את העובדות הללו. זה מכנה משותף גם לדוח ששון וגם לדוח השופט לוי, זכרו לברכה, להבדיל בין החיים למתים. אין ויכוח בתשתית העובדתית: ממשלות ישראל לדורותיהן, על זרועותיהן השונות, הקימו, בנו,

מימנו ושלחו את המתיישבים לגור במקומות האלה.

לא הסדירו. אגב, גם זה לא דבר חדש, נכון, אדוני היושב-ראש? בראשית קיומה של המדינה, בהמון המון מקרים בהתיישבות הכפרית, הליכי ההתיישבות בפועל השיגו את הביורוקרטיה, בין כי הביורוקרטיה במדינת ישראל, כפי שכולנו יודעים, מסובכת הרבה מעל ומעבר, ובין כי זה טבע העולם. ביהודה ושומרון עוד נוספים על השיקולים הכלליים שיש שיקולים מדיניים מורכבים. לפעמים אומרת הממשלה: אני רוצה לפתח את ההתיישבות מסיבות ציוניות,

ביטחוניות, אולי אפילו כקלף מיקוח, זה לא חשוב עכשיו, ואני לא עושה את זה עם תרועות חצוצרה כדי לא להרגיז כל מיני גורמים שלא צריך להרגיז. אני כמובן לא מלמד על זה זכות. אני מאלה שדוגלים בזה שמדינת ישראל, את זכויותיה במדינת ישראל, בארץ ישראל על כל מרחביה, תממש בגאווה גדולה ובגאון ולא בהיחבא, אבל יש גם שיקולים כאלה לפעמים, וגם זה לגיטימי. עשרות אלפי מתיישבים, נשים וילדים גרים במשך למעלה מ-20 שנה ביישובים הללו, וכפי שאמרתי הם שווי חובות, אבל לא שווי זכויות. אין להם חשמל נורמלי. עברנו חורף שבו צריך לעשות תורנות מי מדליק מזגן, מי מדליק בוילר, מי ומתי מכבס את הכביסה. עכשיו קיץ. עכשיו קיץ, אין מזגן, דברים שהיום כבר התרגלנו אליהם. אין כבישים. אין בתי ספר וגני ילדים, כי אין תב"ע בתוקף, אז משרד החינוך לא מסוגל לתקצב. אז קצינים ומפקדים בצבא הקבע, שמוסרים את נפשם, אולי עכשיו הם כבר בדרכם דרומה, חוזרים הביתה בלילה ואין חשמל. ואנשים עובדים, שמתפרנסים ובשמחה גדולה משלמים מיסים, והם חלק מבניינה של האומה שלנו כאן, בארץ ישראל, מגיעים הביתה ואין מים מסודרים, ואין כביש נורמלי. ומתחיל הגשם, 20 שנה לא הצלחתם והיום אתם רוצים לעשות מחטף?

אתה יודע מצוין שהגשתי את הצעת החוק הזאת בכנסת, אני כבר מתבלבל, בכנסת העשרים, והיא אפילו עברה בקריאה טרומית, ולצערי הכנסת התפזרה ולא הספקנו לקדם אותה.

ואנחנו, אגב, רצינו מאוד לקדם אותה, נכון? אפילו הייתה הסכמה בממשלה החולפת, ולצערי הרב שר הביטחון, שעכשיו כולנו מחזקים את ידיו במבצע הזה, טרפד את זה ברגע האחרון.

הייתה הסכמה של השר לעניינים אזרחיים,

הוא ישב וכתב הצעת מחליטים,

לא אנחנו, אנשי הימין בכנסת, שמסדירה את היישובים הללו מתוך הבנה, וכפי שאמרתי, זה ערך ציוני. אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו רוצים לחזק את האחיזה שלנו ביהודה ושומרון כמו בכל מקום אחר,

ברמת הגולן, בירושלים, שכבר היום שום דבר הוא לא מובן מאליו כאן. אין דבר טבעי ומתבקש יותר. ואני אומר פה, אה, לא. השר צחי, מחילה. תן לי לומר פה. ישמעו אותי יותר טוב מאשר אותך:

הוביל את זה השר הנגבי בתפקידו כשר ההתיישבות.

אני מתנצל, אבל אני צודק שזה היה יחד עם השר ביטון. זאת אומרת, זה לא היה אירוע של ימין שמאל. גם השר ביטון הבין את האירוע, הבין שזאת מציאות בלתי נסבלת. אף אחד לא מדבר עכשיו על הקמת יישובים חדשים, להסדיר מציאות קיימת במשך הרבה שנים.

זה נכון ציונית-לאומית-התיישבותית ונכון כמובן ברמת האחריות שלנו כמדינה לאזרחיה. ואני רוצה לומר פה, בבית הזה, עזבו רגע ימין שמאל, נראה לי שכולנו צריכים להתאחד סביב המטרה החשובה והנכונה הזאת. ובכל זאת, יש לי כמעט שלוש דקות, אי-אפשר בלי להתייחס לענייני דיומא.

אנחנו, בלמעלה מ-100 שנות ציונות, מתמודדים עם אתגר, אתגר מורכב. אני חושב שלרובנו אמורים להיות האמונה והביטחון בצדקת הדרך. זו ארצנו, שבנו אליה אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות, אחרי שגורשנו ממנה בכוח הזרוע. אמרתי קודם: אין מפעל צודק ומוסרי יותר בפרספקטיבה היסטורית ובין-לאומית במאות השנים האחרונות. אנחנו יודעים לקרוא לזה גם בשמות האמיתיים: הקדוש ברוך הוא מחזיר את שכינתו לציון, מקבץ את בניו אל ביתו. אנחנו עומדים ביום ירושלים, התחלנו ביום העצמאות, קומת הבניין הפיזית, ואנו מתקדמים אל ירושלים, הקומה הרוחנית,

הפנימיות, הייעוד והשליחות של מדינת ישראל כתהליך נהדר של גאולה,

ובעזרת השם כבר הרבה יותר מראשית, צמיחת גאולתנו. ואנחנו מתמודדים עם אויב שעדיין לא מסוגל להשלים עם שיבתנו הביתה. הוא מנסה לעכב את החזרת השכינה ואת החזרה שלנו הביתה. האויב הזה יושב בעזה, ביהודה ושומרון, ולצערי בירושלים, וכן,

חס וחלילה, אבל חלקו גם בעכו וברמלה וביפו. הם מדברים, רק צריך להקשיב להם, לא לטמון את הראש בחול כמו איזו בת יענה, לא לשמוע ולא לראות. אפשר לקרוא לזה קיר הברזל של ז'בוטינסקי, אפשר לקרוא לזה שלוש האיגרות שיהושע שלח, כפי שמופיע בגמרא, הרמב"ם פוסק להלכה. הדרך היחידה לגדוע את הטרור ולהשיב את הביטחון לאזרחי ישראל זה לגדוע את התקווה של האויב לנצח אותנו בכוח הזרוע. לגדוע את התקווה. כשאנחנו מדברים, וכביכול לא נדבר על משאים ומתנים נוראיים ואיומים בהקשרים מדיניים, לא יודע, של כל מיני המצאות כאלה של מדינה פלסטינית, כשאנחנו לוקחים את האויב הזה ואומרים לו: בוא, אתה תהיה לשון המאזניים, אתה תכריע, אתה תמליך מלכים,

חברי הכנסת: מותר לנו,

אנחנו בדמוקרטיה מתווכחים,

כולם כולם אוהבים את המדינה, רוצים בטובתה.

יוראי, לך ולי יש מטרה משותפת: לקדם את מדינת ישראל כמדינה יהודית. להם אין מטרה כזאת, יש להם מטרה הפוכה, יש להם מטרה דתית, תיאולוגית,

אני לא אתן לך עכשיו הרצאה על תולדות האסלאם, להשמיד אותנו ולהקים חליפות אסלאמית אחת גדולה. יש להם ג'יהאד צבאי, אזרחי, לובש צורה, פושט צורה. בואו נקשיב להם. כן, נקשיב גם למנסור עבאס. נקשיב גם למנסור עבאס,

הדברים מכוונים לכולם. עזוב רגע מי התחיל, בגן ילדים זה "מי התחיל". אני אומר את הדברים לליכוד,

למיקי זוהר, אני אומר אותם לכם, אני אומר אותם לכולם.

כל מי שיש להם מכנה משותף של מדינה יהודית ודמוקרטית, יכולים וצריכים להיות חלק מהמשחק,

אנחנו יודעים להכריע. אנחנו בני עם אחד. אנחנו חלוקים בדעות, חלילה לא בלבבות. אי-אפשר להכניס אל המגרש הזה אנשים שהמטרה שלהם הפוכה בתכלית ולהפוך את המדינה לבת ערובה ולתלויה בהם.

תראו איך רע"מ השעו את המשא ומתן,

מזמן לא הופתענו ככה. חבר הכנסת סמוטריץ', משפט אחרון.

הם מזדהים עם תנועת האחות שלהם, החמאס בעזה. אני מקווה שכולנו נצביע עכשיו בעד הצעת החוק הזאת, נקדם אותה לא רק בטרומית, ובעזרת השם נעשה כאן ציונות וצדק.

תודה. להצעת החוק מוצמדות שתי הצעות חוק נוספות. הראשונה שבהן, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת מיקי זוהר. אני מזמין אותך להציג את הצעת החוק, בבקשה. מכלוף מיקי זוהר (הליכוד): חברי וחברות הכנסת, אדוני היושב-ראש, לפני שאני אדבר על החוקים שנצביע עליהם היום, אני רוצה בעצם להתייחס לאירועים שקרו היום, ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל וגם ההתפרעויות ברחובות ירושלים. אני חייב לומר לכם בצורה ברורה: ישראל חייבת, אבל חייבת, להכות בחמאס בעוצמה. אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב שאין לאזרחים שלנו את הביטחון הדרוש, ובחמאס צריכים להבין שהמשוואה השתנתה. על כל רקטה שנורית לעבר ישראל אנחנו צריכים להגיב בעוצמה. מדיניות ההכלה לא רלוונטית יותר, היא לא מתאימה למצב הקיים. מה השתנה, אני גם חושב שהאירועים הללו צריכים להיות קריאת השכמה לנפתלי בנט ולגדעון סער. אתמול ירו עליי טיל. מה השתנה בין אתמול, שירו טיל על הבית, להיום? אני חושב שנפתלי בנט וגדעון סער יודעים היטב מה המשמעות של ממשלה שתהיה בתוכה,

למה אתה עושה פוליטיקה?

מפלגת העבודה, מה אתה עושה פוליטיקה מהמצב הביטחוני? תתבייש לך. ושגם הרשימה המשותפת תצטרך להימנע בהצבעה הזאת. תתבייש לך. זו ממשלה שתסכן את ביטחון אזרחי ישראל.

לא נעים לי להגיד לך, אבל הביטחון שלי, אני שואל את נפתלי בנט ואת גדעון סער: את מי אתם רוצים לידכם בשולחן הממשלה?

את ניצן הורוביץ, זו פוליטיקה זולה. שרוצה לחקור את חיילי צה"ל בהאג?

20 שנה לא דיברת על הביטחון שלי. ממשלה כזאת באמת תוכל להגן על חיילינו?

כן. ממשלה כזאת תוכל להתמודד עם האתגרים הביטחוניים שלפנינו? ואני אומר לכם, גדעון סער ונפתלי בנט, שימו בצד את העניינים האישיים,

עוד היום. מחובתנו, במאמץ גדול, להקים ממשלה לאומית, שתשקף את הרוב המוחלט שיש לימין בכנסת, לא לשמאל. תקים, נו.

ביטחון אזרחי ישראל, בריאות אזרחי ישראל, חשובים יותר מכל השיקולים האישיים. היה לך מנדט 28 יום. ואני יודע שאתם בשמאל חוגגים את ניצחונכם לקראת ממשלה אחרי 21 שנה בכפור.

גברת זנדברג, 21 שנה בכפור של האופוזיציה. נו, נו, נו.

אתם מתחילים להריח את האפשרות להקים ממשלה. אבל אתם יודעים דבר אחד, שאתם לא מתכוונים לעשות את העבודה, כפי שהימין עשה, לביטחון אזרחי ישראל ולטובת עתיד מדינת ישראל.

אז אני אדבר גם על הצעות החוק.

בזבזת את

אני רק רוצה לומר שהצעות החוק הללו מוכיחות,

הצעות החוק הללו מוכיחות לכולנו שממשלת ימין היא דבר אפשרי, ולא רק אפשרי אלא הכרחי. כל החוקים שיעלו כאן היום, ובעזרת השם גם יימצא רוב בכנסת להעברתם, הם חוקים שמראים שהימין צריך להיות בהנהגת המדינה.

חבר הכנסת זוהר, תודה רבה. לא שום דבר אחר. אני מסיים במשפט אחרון, אדוני היושב-ראש.

המשפט האחרון כבר היה. האחרון והאחרון חביב.

עוד לא מאוחר, חברים. אפשר להציל את המצב. בואו נקים יחד באופן מיידי ממשלת ימין.

רבותיי, אנחנו עוברים להצעת החוק המוצמדת הבאה, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי את הצעקות על קודמי,

ואני לא מצליח להבין. מביאים פה הצעת חוק הכי הומנית והכי פשוטה. רצינו להצביע בעד,

יש מעל 400,000 מתיישבים שיושבים ביהודה ושומרון בביורוקרטיה מטורפת, לחלקם אין חשמל, לחלקם אין מים, לחלקם אין כבישים, לחלקם אי-אפשר לשים מגלשה כי עוד לא גמרו את ההליכים הביורוקרטיים. מנסים להסדיר את הדבר הזה, ואתם צועקים.

בואו, תוכיחו את עצמכם היום ותצביעו בעד. ומכיוון שאני יודע שלא תצביעו בעד, אז זו באמת קריאה אמיתית,

גם לנפתלי בנט וגם לגדעון סער: תראו מה יקרה אם לא תחזרו הביתה, עם כל הבעיות האישיות שיש לכם. תראו מה יכול לקרות, כמה אנשים יכולים לסבול וכמה ארץ ישראל, שיכולה להיבנות, אנשים שיכולים לקבל שירותים מינימליים, יוכלו לקבל את השירותים המינימליים. עכשיו המבחן של כל השותפים החדשים שלכם, גדעון ונפתלי. המבחן הוא לראות אם יש להם טיפת אנושיות מול גבעת אסף, מול חוות גלעד, אנשים שנמצאים שם שנים בלי מזגן,

בלי מכונת כביסה. תודה רבה. למה לא הסדרת את זה כל כך הרבה שנים?

ישיב בשם הממשלה במשולב על כל שלוש הצעות החוק השר צחי הנגבי. בבקשה.

ביום האחרון? 20 שנה.

ביום האחרון הקודם העליתי. רבותיי, נא לשמור על השקט. תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, אם אני מזהה נכון על פי גבך, אנא, עם הפנים אלינו ולא עם הגב. משיב השר הנגבי בשם ראש הממשלה, כפי שאני מבין.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותיי חברי הכנסת, זה סמלי מאוד שהכנסת זוכה לדון בהצעות החשובות האלה דווקא ביום שבו ישראל מציינת יום חג של ממש. אחד מרגעי השיא בהיסטוריה הארוכה של עמנו ובהיסטוריה הקצרה של מדינתנו, אחד מן הרגעים שבהם אין מחלוקת בין שמאל לבין ימין, בין קואליציה לבין אופוזיציה, הוא יום שחרורה ואיחודה של ירושלים הבירה. יש אופוזיציה. ולא פחות סמלי הוא שביום הזה, שבו המחבלים הארורים בעזה מטווחים את בירתנו, מתכנסת הכנסת, משכן הריבונות העברית המתחדשת, לחזק הערב את ההתיישבות החלוצית שלנו ביהודה ובשומרון, ליבה הפועם של ארץ ישראל, ולא סתם לחזק את ההתיישבות, אלא את הכוח החלוץ של הציונות העכשווית: המתיישבים הצעירים, שבמהלך העשורים האחרונים הם הנחשונים שהולכים לפני המחנה, והם שהכוחות השוטמים את ההתיישבות מתנכלים להם ללא עילה, ללא היגיון, אדוני היושב-ראש, גם ללא לב. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, וגם לקואליציה וגם לוועדה המסדרת, שהשכלתם להציב את הנושא הזה על סדר-יומה של הכנסת דווקא היום. יפה דרשת, חבר הכנסת סמוטריץ', שכאשר הממשלה, רק לפני כמה חודשים, קמה לעשות מעשה ולהביא הצעת חוק שתסדיר את ההתיישבות הצעירה, אנחנו האמנו, אולי בתום לב, שמדובר באחד הנושאים הבודדים שבהם לא צפויה מחלוקת בינינו לבין גוש כחול לבן. הרי מי כשר הביטחון, ששירת שנים כה רבות ביהודה ושומרון, היה מפקד האוגדה, כמדומני, ואלוף הפיקוד ביהודה ושומרון, זה שמופקד למעשה על הטיפול במינהל האזרחי ביהודה ושומרון ועוסק יום-יום בבעיות של המתיישבים, מי כמוהו אמור להיות מודע למצוקה של המתיישבים, לעובדה שנדרשת סוף-סוף הסדרה של סוגיות מרקם חיים בסיסיות: ביוב, חשמל, תקשורת, מרכיבי מיגון ואבטחה. אבל לצערנו, הצעת ההחלטה שאני הבאתי בפני הממשלה בשעתו, בעצה אחת עם השר לעניינים אזרחיים מיכאל ביטון, ההצעה הזאת סוכלה על ידי הצד השני. והערב זו אחריות הכנסת להשלים את מה שהממשלה לא הצליחה לקדם,

בשם הממשלה וראש הממשלה, מבקש מן הכנסת לתמוך בהצעות החוק שהונחו על שולחננו. ואכן, אי-אפשר בלא התייחסות, אדוני היושב-ראש, גם לנושא שנוגע למציאות של השעות האחרונות. זה לא סוד שלאורך הימים האחרונים נתקלנו בניסיונות להסלים את המצב בירושלים, כי אויבינו יודעים היטב שככל שירושלים יוצאת משליטה כך ניתן יהיה להפגין יותר עוינות ושנאה והסתה כלפי מדינת ישראל, גם בתוך מדינת ישראל גופה, מקרב אזרחי ישראל הערבים, וגם לנסות ולצבור בציבוריות העולמית, במדינות ערב, בקהילה הבין-לאומית, עוד ועוד נקודות ביקורת כלפי ישראל. אנחנו עשינו מאמץ גדול ולא קל לצנן את האווירה ואת הרוחות. ממשלת ישראל פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, ביקשה ממנו לפנות לבית המשפט העליון ולדחות את הדיון המתוח שהיה צפוי להיות השבוע בבית המשפט העליון בנושא שכונת שמעון הצדיק. כמו שאתם יודעים, זה הליך משפטי שמתנהל לאורך הרבה שנים, כמדומני עשור שלם. אפשר היה לקבל החלטה ואפשר היה לטעון שמן הדין ומן הצדק לסיים את ההליכים המשפטיים, שעיכבו ועיכבו ועיכבו את מתן הזכויות לתושבים היהודים, אבל רצינו לנסות וליצור תהליך של דה-אסקלציה, של הנמכת הלהבות והפחתת העילות למתח.

בית המשפט העליון נענה לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה,

בקשה מנומקת, ודחה את הדיון ב-30 ימים. נדמה לי שההחלטה הזאת מבורכת. החלטה נוספת שקיבלה הנהגת המדינה הייתה שלא יעלו היום יהודים על הר הבית, לכאורה, סוג של אפליה בלתי מוצדקת, איפה ואיפה. כל יום עולים יהודים להר הבית, מאז שברוך השם הגורל זימן לי את הזכות, כשר לביטחון הפנים, בשנת 2003,

לקבל החלטה לפתוח מחדש את הר הבית לביקורי יהודים ונוצרים. ידידי הטוב מיקי לוי, אומנם הוא מעברו השני של המתרס הפוליטי, אבל אז זכינו להיות יחד במשרד לביטחון הפנים. ניצב לוי היה אז מפקד מחוז ירושלים, השתתף בדיונים הרבים שקיימנו לקראת ההחלטה הגורלית ההיא. אני יכול לומר שהיו דעות רבות לכאן ולכאן, אבל תמיד חבר הכנסת דהיום לוי ואז ניצב לוי היה בעמדה שלא נבהלה מהאזהרות, מהאיומים ומההבטחות שהמזרח התיכון כולו יעלה בלהבות ומיליוני מוסלמים ינהרו כנהרות של אדם כדי לקעקע את האחיזה היהודית בהר הבית. ואכן, פתחנו את הר הבית בשעתו. עברו מאז המון המון שנים, כבר י"ח שנים מאז 2003, והחיים מתנהלים במסלולם ועולם כמנהגו נוהג. למעלה ממיליון יהודים ואולי מיליונים רבים של נוצרים מבקרים בהר הבית כדבר שבשגרה, ואיש איננו מוצא בדבר הזה איזשהו טעם לפגם. ובכל זאת, הינה, ממשלת ישראל, בניגוד לטבע הקלאסי שלה, קיבלה החלטה שאנחנו היום הזה תורמים את התרומה שלנו להפחתת המתח. לכן יהודים לא היו היום בהר הבית, דבר לא שגרתי, וכמובן גם לא רצוי. החלטה נוספת שקיבלנו היום,

קיבלו אותה מפקד המחוז של המשטרה וגם מפכ"ל המשטרה, הייתה בעניין הנתיב של צעדת הדגלים הקסומה, היפהפייה, שמדי שנה בשנה מתנהלת ומעלה את ירושלים על ראש שמחתה, שיש לה באמת קסם מיוחד ביום ירושלים. אז היום עשינו שינוי מסוים בנתיב כדי להוכיח שלא ידנו היא שמעלה את המתח. לכן, ידידיי, אני מבקש מכם, בשם הממשלה, לתמוך בהצעות החוק שהוצגו בפנינו והונחו על שולחננו כדי לקדם את האחיזה שלנו בארצנו ולחזק את המתיישבים הצעירים, שמגיעות להם כל הברכה וכל האהבה והתמיכה. תודה, אדוני. תודה רבה. להצעת החוק הראשונה, של חבר הכנסת סמוטריץ', מבקש להתנגד חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. מוצמדות כבר היו, ותשובת השר כבר הייתה. אנחנו עובדים מהר. עכשיו אנחנו כבר בהתנגדות. התייעלנו, חברת הכנסת זנדברג, אבל אם את רוצה להתנגד, את יכולה. בבקשה, שלוש דקות, חבר הכנסת סעדי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בושה וחרפה שהצעת החוק הראשונה שדנה בה הכנסת העשרים-וארבע היא להכשיר מאחזים בלתי חוקיים. אין שם אחר. לא שומעים. אם אפשר להגביר טיפה את המיקרופון של חבר הכנסת סעדי. תודה. אני חוזר ואומר, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שבושה וחרפה לכנסת העשרים-וארבע שהצעת החוק הראשונה שמגיעה למליאה היא להכשיר מאחזים בלתי חוקיים. אנחנו חושבים וטוענים שכל ההתנחלויות הן לא חוקיות וזה פשע בין-לאומי, אבל קל וחומר כשאתם רוצים להכשיר עכשיו מאחזים בלתי חוקיים, ואתם בוכים עכשיו, "הומני".

שמעתי את פינדרוס,

אומר: זה חוק הומני, אנחנו רוצים לתת לאנשים האלה חשמל ומים.

יש עשרות אלפים, יש יותר מ-100,000 בפזורה הבדואית, וחברי סעיד אלחרומי מחתים עכשיו על הצעת חוק להכיר בכפרים האלה. אני לא ראיתי שאתם מזילים דמעה על אזרחים. אבל כאשר מדובר במתנחלים קיצוניים, שמבעירים את השטח, שמציתים את השטח, מה עושים? אלה נערי הגבעות, נערי הגבעות. אתם הולכים להכשיר את זה, ובסוף אתם באים ובוכים למה פונים לבית המשפט הבין-לאומי בהאג? בטח שיפנו ברשות הפלסטינית לבית המשפט הבין-לאומי בהאג, כי זה פשע בין-לאומי. ואתם, תקווה חדשה, לא תקווה ולא חדשה. נפתלי בנט, מביכים אתכם עם הצעות החוק האלה, ואתם זורמים עם הצעות החוק האלה. מה קרה? סמוטריץ' עשה לכם בית ספר. כל הכבוד, אבל לנו יש עמדה ברורה. אנחנו מתנגדים, מתנגדים לכל מפעל ההתיישבות, והפתרון הוא שתי מדינות, מדינת פלסטין בשטחים שנכבשו בשנת 1967, לרבות ירושלים המזרחית, בירתה של מדינת פלסטין. היום אתם מציינים, חוגגים את יום ירושלים. זה פיקציה, זה שקר. אין אחדות. ירושלים המזרחית היא שטח כבוש. לסוריה, לסוריה. תודה.

מבקשת להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת זוהר חברת הכנסת אורית סטרוק. אני רק מדגיש, חברת הכנסת סטרוק, שאת צריכה לדבר נגד החוק, לא אאפשר לך לדבר בעדו, בהתאם לתקנון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתם כולכם יודעים שאין כמוני, אין כמוני בעד ההתיישבות הצעירה, ואין כמוני מי שמעריצה את המתיישבים שעלו לגבעות למען כולנו, בשליחות ממשלות ישראל כולן, וקיבלו אלף ואחת הבטחות שיסדירו אותם, ואין כמוני שבטוחה שמגיע להם שיסדירו אותם. ובכל זאת עליתי לדבר נגד הצעת החוק של ידידי חבר הכנסת מיקי זוהר, פשוט בגלל איסור תורה. יש איסור תורה שנקרא "לא תונו איש את עמיתו" אונאת דברים. אסור להונות את המתיישבים האלה, שיושבים שם במסירות נפש עצומה, ואנחנו עושים עליהם רושם כאילו אנחנו הולכים להסדיר אותם עכשיו בהצעת חוק, בזמן שרגע אחרי שהצעת החוק הזאת תוצבע, והיא תוצבע ברוב גדול, היא תגיע לוועדה המסדרת, ושם קארין אלהרר, החברה, השותפה של הידידים הטובים שלי, של אילת שקד, של נפתלי בנט, של זאב אלקין, של גדעון סער, של עידית סילמן ושל שרן השכל,

קארין אלהרר הרי תקבור אותה שם. הרי זה כבר קרה לנו בכנסת הקודמת. הצעת החוק הזאת עברה ברוב של 60 40, פח זבל. ואיתן גינזבורג, שגם הוא הולך להיות שותף שלכם, קבר אותה בוועדת הכנסת. ואני חושבת שיש גבול כמה אפשר לעשות צחוק מאנשים שלמען כולנו הלכו ליישב את ארץ ישראל. כמה אפשר לצחוק עליהם? וכשאני קוראת בתקשורת,

אני לא יודעת מה קורה בחדרי המשא ומתן, אבל בתקשורת אני קוראת, למה בוועדה

אפשר לקבור אותה עכשיו. שמה שמסכמים בממשלה עם השמאל, אפשר לקבור אותה עכשיו, למה בוועדה המסדרת?

זה שהיישובים לא ייעקרו אבל גם לא ייבנו. לא ייעקרו אבל גם לא ייבנו. נפתלי, מנכ"ל מועצת יש"ע, שנלחם נגד ההקפאה, זה מה שאתה הולך לסכם עם השותפים שלך משמאל? אני לא יודעת, אני שואלת, נפתלי: אתה הולך לסכם עם השותפים שלך משמאל שהיישובים לא ייעקרו אבל גם לא ייבנו? כן, תבוא לדבר אחריי, אני אשמח שתבהיר את זה.

הצבעה כשכל חברי הכנסת יושבים במליאה במקומם. רק שכל אחד יוודא שהוא אכן יושב במקומו הנכון. אנחנו נעבור לסדרת הצבעות. אם כן, אנחנו מצביעים תחילה על הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חברי הכנסת סטרוק, אלקין, סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה הטרומית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה,

אם יש תקלה אנחנו תכף נוסיף. אני מבין שהשרים הנגבי ואמסלם מבקשים להצביע בעד הצעת החוק. אם כך, יש לנו 45 בעד, בתוספת הקולות של השרים הנגבי ואמסלם,

אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חברי הכנסת סטרוק,

סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת, התקבלה בקריאה הטרומית. מאחר שאין לנו כרגע ועדת חוקה, חוק ומשפט, ההצעה מועברת לדיון בוועדה המסדרת. אנחנו עוברים מכאן להצעת החוק השנייה, הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת מיקי זוהר.

ההצעה להעביר את הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, לוועדה המסדרת נתקבלה. אני מוסיף את קולותיהם של השר הנגבי והשר אמסלם, אני מבין שזה עדיין לא עובד, בעד. לפיכך, יש לנו 45 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת מיקי זוהר, התקבלה בקריאה הטרומית,

גם היא תעבור לוועדה המסדרת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

ההצעה להעביר את הצעת חוק

אני שוב מוסיף את קולותיהם של השרים הנגבי ואמסלם,

ולפיכך אנחנו עם 45 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, התקבלה בקריאה הטרומית, ותועבר להמשך דיון בוועדה המסדרת. עד כאן בנושא הזה. מכאן אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת מיקי זוהר. גם להצעה הזאת ישנה הצעת חוק מוצמדת, שתידון ביחד איתה בדיון משולב. אני מזמין את חבר הכנסת זוהר, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל שוב את ההזדמנות ולחזור על מה שאמרתי פה קודם: נפתלי בנט, אילת שקד, גדעון סער, זאב אלקין, חבריי לימין, זה עוד לא מאוחר. למה אתה עושה פוליטיקה? תתעשתו. למה אתה עושה פוליטיקה זולה? מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה שמרצ ומפלגת העבודה הן חלק ממנה.

מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה שמוותרת על ביטחון אזרחי ישראל כדי לשרוד בשלטון. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה ממשלה שאיימן עודה, אחמד טיבי, עופר כסיף ובל"ד יצטרכו להימנע בהצבעה כדי שהיא תקום. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לעשות דבר כזה. אתם אנשי ימין. אתם אידיאולוגים. אתה עושה, אנחנו לא נימנע. עוד לא מאוחר לתקן. ממשלה הרסנית שכזאת תהיה מסוכנת לאזרחי ישראל. הוא אומר לך שהם יצביעו נגד. אנחנו יודעים דבר אחד, חבר הכנסת שחאדה: אתם חוגגים. לא, אני אומר, זה הזמן שלכם. יותר מסוכן, הכול נשען על המשותפת. אני מבין את זה. בזה אתם יצירתיים, בסכנה.

אני מבין את החגיגות, אבל דע לך דבר אחד,

עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. בסוף הנפש היהודית תשכנע גם את נפתלי בנט וגם את גדעון סער שלא לסכן את אזרחי ישראל ולא לסכן את ביטחונם, כי כשהם נשענים עליך, חבר הכנסת שחאדה, הם מסכנים את ביטחון כל אזרחי ישראל.

ולכן אני קורא לכם שוב: תתעשתו, זה לא מאוחר. שימו את העניינים האישיים בצד. תסתכלו אך ורק על טובת אזרחי ישראל ותעשו את המעשה הנכון, תקימו ממשלה ימנית לאומית חזקה מול הטרור, מול האויבים שלנו, ויש רבים, לצערנו הרב. אני אומר לכם, חבריי מהשמאל, אני מבין שאתם כבר רואים או-טו-טו את הממשלה שלכם קמה, ואני מבין שאתם מרגישים שאתם מאוד קרובים לכניסה למשרדי הממשלה. וכמו שאמרתי קודם, חברת הכנסת זנדברג, ברור שזה אירוע היסטורי. אחרי 21 שנה באופוזיציה יכול להיות שתהיו בפעם הראשונה בקואליציה. אחרי 21 שנה. אבל הנזק שתגרמו למדינת ישראל, נעשה יותר טוב מכם. הגישה שאת בסופו של דבר, את הנזק אתם גרמתם,

תובילי במשרד הממשלתי שתהיי אמונה עליו, אני מפחד מהעיקרון, מהרעיון הזה.

זה מטריד אותי. נחזיק לך

וזה צריך לגרום חשש לכל איש ימין באשר הוא. כל מי שמאמין באידיאולוגיה הימנית צריך לחשוש מזה. החמאה נוטפת לך מהראש, מיקי. החמאה נוטפת. הצעות החוק שעולות כאן היום, ובעזרת השם ימשיכו לעבור כאן היום, בזכות הרוב הימני שקיים פה בכנסת, מוכיחות לכולנו שממשלת ימין היא דבר אפשרי והיא דבר הכרחי. הסדרת ההתיישבות הצעירה, פסקת ההתגברות, ביטול ההתנתקות, ההצעות הללו יכולות להיות הסנונית הראשונה בדרך להקמת ממשלת ימין היסטורית. אגב, זו ממשלת ימין היסטורית שלא הייתה פה מעולם, לא הייתה לנו ההזדמנות, לא היה לנו אף פעם הסיכוי להקים ממשלה כזאת,

אפילו שהתקדמו במשאים ומתנים, אפילו שהשמאל כבר מרגיש: כן, אנחנו חוזרים להנהגת המדינה, אפשר לשנות את זה. נפתלי בנט וגדעון סער מגיעים מערכים שאני מכיר. לא יכול להיות שהם ייתנו יד לדבר הזה. לא יכול להיות. אני בטוח שאפשר להסכים בקלות על כל קווי היסוד הנדרשים. אפשר לשמור ביחד על הביטחון הלאומי והאישי של כל אזרחי ישראל תוך מאבק נחרץ ונחוש נגד הטרור. הממשלה יכולה לחזק את הכנסת מול מערכת המשפט, הממשלה יכולה לפעול לריפוי מערכת המשפט, אבל זו חייבת להיות ממשלת ימין, כי בממשלה עם השמאל אתם יודעים שזה לא יקרה. הממשלה יכולה להוביל לתוכנית ליציאה מהמשבר הכלכלי עקב הקורונה. הממשלה יכולה לפרוס רשת ביטחון כלכלית וחברתית בעבור כלל אזרחי ישראל. הממשלה הזאת יכולה לפעול לקידום החלת הריבונות ביהודה ושומרון. את כל זה אנחנו יכולים לעשות יחד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להחליט שזה מה שאתם רוצים שיקרה, וזה יקרה. לא עשיתם את זה,

הממשלה הזאת יכולה לפעול לשמור על הצביון הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל, ולא לוותר על המורשת שלנו. סנטימטר לא סיפחתם. לסיכום דבריי אני אומר, ואני אומר את זה בכנות רבה,

אפשר להקים ממשלת ימין.

אנחנו רואים, אגב,

הלב שלי נשבר, אני לא מסתיר את זה. הלב שלי כואב ודואב מהמצב שאליו הגענו,

בסופו של דבר לא יישאר בשלטון. תקום פה ממשלה שמורכבת רובה ככולה מהשמאל, בהישענות על המשותפת. אתה, עיסאווי, תחליט מה יקרה בממשלה הזאת, אבתיסאם מראענה תחליט מה יקרה בממשלה הזאת. לא יהיה לב שבור אחד. לא יהיה לב שבור אחד. תמר זנדברג תחליט מה יקרה בממשלה הזאת. יש לי שאלה: למה ציינת דווקא את עיסאווי ואת אבתיסאם,

לא, אמרתי: גם תמר זנדברג. ניצן הורוביץ יחליט מה יהיה בממשלה הזאת. פשוט זה היה לפי סדר הישיבה, אז אל תתרגשי. אל תתרגשי, חברת הכנסת זנדברג. לפי סדר האל"ף-בי"ת, העיקר שציינת גם אותי.

בלעדייך מה היינו עושים פה, תגידי. יותר טוב מנאשם בפלילים. איך השמאל היה מתפקד בלי תמר זנדברג? בדיוק.

האמת שאת סמל, סמל לכל מה שאני לא מעריך מבחינת האידיאולוגיה. לכבוד הוא לי. מה שאתה לא

את סמל לא טוב למה שאזרחי ישראל צריכים בהנהגת המדינה. אזרחי ישראל, ואת הולכת להיות חלק מההנהגה הזאת. איזה שיח, ואני מצר על כך. זה יום עצוב בשבילי. למה, ומי מכשיר אותך? איפה מיקי, מי מכשיר אותך להיות בהנהגת המדינה? מיקי, יורים, אנשי הימין.

אנשים עם אידיאולוגיה כמו שלי, מה זה הפלגנות הזאת? לא כמו שלך. יורים על אנשים וזה מה שאתה אומר? יש אזרחים שיורים עליהם עכשיו,

מי מכשיר אותך, תמר זנדברג, להיות בהנהגת המדינה, אם לא אנשי ימין? האזרחים. יורים עכשיו על אזרחים וזה מה שאתה עושה?

אתם רוצים להגיד לי שרוב האזרחים רוצים בממשלה הזאת? כן, אנשים במקלטים, נו, באמת. מיליון ו-900,000 מצביעי ימין לא רוצים בממשלה הזאת.

שני שלישים ממצביעי ימינה לא רוצים בממשלה הזאת, ואני לא ראיתי סקר על מצביעי תקווה חדשה, אם הם גם רוצים בממשלה הזאת.

יורים עכשיו על אנשים טילים ואתה עושה פוליטיקה.

ועדיין לא מאוחר. תתבייש לך. עדיין לא מאוחר. עדיין אפשר לשנות. מה אתה מפלג עכשיו את עם ישראל? עדיין אפשר להשאיר אתכם באופוזיציה לעוד שנים ארוכות.

ואני מקווה שכך יחליטו אנשי

ומה אתה עושה עכשיו? שהאידיאולוגיה שלהם, תתבייש לך. חייבת להיות במקום הראשון, לפני כל השיקולים האישיים. זה חלק מתפקידי לומר את זה פה במליאה. לפלג ולהסית.

דיברת עכשיו על השמאל, חלילה. יוראי להב הרצנו (יש עתיד): ועל תמר, זה אפילו לא קרוב. ועל עיסאווי.

אני לא בהכרח מתרשם, אבל לפלג ולהסית? אני לא יכול לומר את דעתי פה על הדוכן, שממשלת שמאל פשוט תפגע

אני רוצה ממשלה עם הימין. בשעה שיורים, אני גאה בעמדה הזאת. בשעה שיורים טילים על ישראל, אני גאה בעמדה הזאת. אל תעסוק בפוליטיקה. אבל זו בדיוק הנקודה. אל תעסוק בפוליטיקה. בגלל שרואים את הכאוס הפוליטי, בגלל שרואים שעומדת לקום פה ממשלת שמאל, אויבינו מרימים את ראשם ואומרים: זה הזמן להכות בישראל. אבל הם עושים את זה,

ממשלה רופסת, ממשלה שתפנה את הלחי השנייה. זו הסיבה שהם מרימים ראש.

זו הסיבה שהם מרימים ראש. תתמודדו עם זה. הקו שאתם,

הוביל במשך שנים, הקו הרופס הזה, הקו המתחשב והמתחסד הזה,

מביא עלינו את הטרור פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, אתה בשלטון והם יורים עכשיו, והגיע הזמן שתפנימו את זה. מה קרה למיקי, ואני לא אתנצל בפניכם על זה, כי זו האמת, ואתם צריכים להתמודד איתה.

יותר מתמיד, נפתלי בנט צריך להתמודד איתה וגדעון סער צריך להתמודד איתה, כשאו-טו-טו תשבו יחד עם אנשי השמאל, שלא מעניין אותם ביטחון ישראל. די לפלג,

ובלבד שהם יהיו בהנהגת המדינה ובלבד שהם יראו כמה הם מתחסדים ומתחשבים וכמה הם מבינים ומכילים. מיקי, אנשי השמאל בוגדים, נכון? כשירו אתמול על העוטף, זה עניין אותך?

אנשי השמאל בוגדים, נכון?

שיהיה לך באמת בהצלחה בממשלה הבאה, אבל אני עדיין מקווה שבדקה ה-99.9 יתעוררו חברינו לימין וימנעו את הממשלה הגרועה הזאת.

תודה. להצעת החוק מוצמדת הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת קרעי, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו צופים בטלוויזיה, רואים את הקולות ולא מאמינים. איך ייתכן שיהודים לא יכולים לצעוד בבטחה ברחובות ירושלים בירת ישראל, ועוד ביום חגנו, יום שחרור ירושלים? אויבינו מרימים ראש כאן, בירושלים,

ומריעים לקול הדי הנפץ של הטילים מהדרום על ערי הדרום, על עוטף עזה ועל ירושלים. על אף ההשלכות החמורות שעלולות להיות, אדוני היושב-ראש, צריך לשים לזה סוף. הבלגה במקרים כאלה של התרסה, של אולטימטום מחוצף, איננה תגובה ראויה. הבלגה גוררת הסלמה ומצג של חולשה. אנחנו צריכים להראות לאויבים הערבים בדיוק את ההפך, מתוך נחישות ועוצמה.

המטרה שלהם היא להוכיח לעולם שאין לנו ריבונות בירושלים, והמטרה שלנו צריכה להיות העצמת ריבונותנו באמצעות קביעת עובדות בשטח, בעיר העתיקה ובהר הבית, בדיוק כמו לפני 54 שנים. אורי צבי גרינברג טבע בזמנו מטבע לשון: השולט בהר שולט בירושלים ובכל ארץ ישראל. היום קראנו בשיר של יום, של יום שני, על ירושלים: "יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון, כי הנה המלכים נועדו, נבהלו נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה". היום לצערנו קורה בדיוק ההפך: במקום שהם ייבהלו וירעדו מפנינו, הם משתוללים ברחובות, הורסים, בוזזים ופוצעים אותנו ביום חגנו. תינוקת בת שבעה חודשים נפצעה היום. אין גבול לחיות הטרף האלה. עכשיו כבר כולם מבינים: הטרור הזה, כאן בירושלים ואצלנו בדרום הארץ, לא מגיע יש מאין. כמו חיות טורפות המריחות את חולשת הטרף האויבים הערבים מריחים את הפחד, מזהים את הרפיסות ומבינים שממשלת השמאל הקיצונית שתכף תקום תזדקק לאישור הנציגים שלהם בכנסת על כל צעד ושעל. והנציגים שלהם לא מאכזבים אותם.

חבר הכנסת אלחרומי אומר בלי להתבייש: זו התקפה ברברית, זה פשע מזוויע, אבל של מי? של הכיבוש. וכמוהו עוד רבים ורעים. כנראה לא הקשבת, האויבים מבחוץ תוקפים אותנו, והאויבים מבית, גם כאלה שיושבים כאן, תומכים בהם. בושה וחרפה. לחשוב שכאן בתוכנו, בכנסת ישראל, יש חברי כנסת שתומכים בטרור הזה, מקומם בכלא. הכיבוש הוא הטרור. הכיבוש הוא הטרור. מי שתומך בכיבוש צריך להתבייש.

בכירים ברע"מ ובתנועה האסלאמית: לא נוכל להצטרף לשום ממשלה שתכריז או תגבה מלחמה נגד עזה. תקשיבו, חברי ימינה וחברי תקווה חדשה, פותחים לכם את העיניים עם מלקחיים. מה אתם חושבים לעצמכם? כנגד הטרור הזה ותומכיו יש לפעול ביד קשה: בעזה, חיסולים ממוקדים, בירושלים, לשבור את העצמות לפורעים הטרוריסטים. אני רוצה לאחל לירושלים בירתנו הנצחית, שהיום קצת הועם הזוהר של החג, של יום ירושלים, את חזון ישעיה: "עורי עורי לבשי עֻזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקֹּדש כי לא יוסיף יבֹא בך עוד ערל וטמא".

אזרחי ישראל, אני רוצה לאחל שבימיכם ובימינו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, ובא לציון גואל,

אני מזמין את השר דוד אמסלם להשיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום קיבלנו תזכורת איפה אנחנו חיים ואיך אנחנו חיים במדינת ישראל.

גם עוד 12 שנה, איזה פחד, אנחנו יכולים לדבר? 12 שנה החמאס ידע שבנט יהיה ראש ממשלה. אתם מרשים לנו לדבר? 12 שנה. איפה היית? כמה מלחמות וכמה טילים? עכשיו חזרת, תן לנו לדבר כמה דקות. היום קיבלנו תזכורת על מה ולמה. בחורים יהודים צעירים, כמדי שנה,

אני זוכר גם את עצמי כילד בגיל 13,

צועד במצעד הדגלים. היינו צועדים עד הכותל המערבי. באו ילדים צעירים, חבר'ה צעירים, יהודים, פטריוטים, מבקשים לעשות בעצם את ריקוד הדגלים במדינת ישראל ולהגיע לכותל המערבי. מחליטים הערבים: הם לא נכנסים לשער שכם היום.

היום היהודים לא יתפללו בכותל.

ככה בא לנו. הרי אתם יודעים לבד שמעולם כוחות הביטחון הישראליים לא הפריעו ולא יפריעו לאף אחד להתפלל ולקיים את חופש הפולחן. אתם יודעים את האמת,

אבל אם אפשר לחמם ולהדליק ולהבעיר את מדינת ישראל,

חוצפה. ביום ירושלים, יום חגה של ירושלים, יהודים לא יכולים לצעוד בבירת ישראל.

בגלל שהחלטתם ככה. זה לא ייאמן.

חבל שהימין לא בשלטון. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד איזו מילה לחברת הכנסת אורית סטרוק: על זו הדרך,

לא נוכל אף פעם

אז לכן, זה לא טיעון בכלל. אבל אני רוצה לומר משהו, אני רוצה להתקדם. קודם כול, ברוך הבא. כל מה שאתה אומר זה אתם החלטתם. אני אומר את זה לעצמנו. מה זה לכנסת? זה אתם החלטתם. אני אומר את זה היום, אתה מדבר כאן, אני אסביר,

עמר, אני אסביר הכול. תראו, היום בעצם הייתה אמורה להיות פגישה בין מנסור עבאס לנפתלי בנט ולפיד, אבל עבאס ביטל את הפגישה. למה הוא ביטל את הפגישה? לא היה לו נעים היום זה לא יום טוב. בוודאי שהם, לפיד ובנט, באמת התכוננו לפגישה, לבשו את מיטב מחלצותיהם, אבל עבאס החליט שאין פגישה.

החליט שאין פגישה. אתם רוצים להקים מפלגה שנשענת על ערבים? על כולם ביחד, זה לא חשוב.

לי אין בעיה עם הערבים ברמה האישית.

ברמה הפרטית. אבל אני טוען: כל עוד הנושא הלאומי לא נפתר, אף ממשלה במדינת ישראל לא יכולה להישען עליכם. אז למה ביבי דיבר איתם? אף אחד. אני שומע,

תן לי רק לדבר. אני שומע את איימן עודה, מה הוא אומר? אתה ערבי, איימן עודה אומר, אתה ערבי, דרך אגב. איימן עודה אומר, אני שומע אותו אומר שנפתלי בנט הוא יותר ימני מראש הממשלה. אלא מאי? הוא לא כל כך מוכשר. נתניהו כל כך מוכשר, שהוא עושה נזק גדול לערבים. בגלל זה, דרך אגב, אנחנו נתמוך בנפתלי בנט, בגלל שהוא לא מוכשר. למה אתה מתבייש שאתה ערבי?

ברשותכם, לפני שאני מתייחס להצעת החוק, אני רוצה לומר כמה מילים על מה שקורה לנו בחודש האחרון. תראו, אתם, אנשי השמאל, בנויים, אתם תעשיית שקרים שיטתית שנים על גבי שנים. מהנדסי התודעה.

אתם גנבי דעת מקצועיים. אני אסביר גם מדוע. היום החלטתם, אני שומע את לפיד אומר: אנחנו צריכים ממשלת איחוי, ריפוי. אני צובט את עצמי להאמין, אדוני היושב-ראש. שנה שלמה אני שומע, כל שבוע, אני יושב כאן, ישבתי: כל אחד באופוזיציה, בנט, לפי הסדר, לפיד, ליברמן, סופרים לראש הממשלה את המתים, מאשימים אותו שהוא הורג את עם ישראל בקורונה. כל שבוע. יא חצופים, מעולם לא הייתה עלילת דם כזאת. כל שבוע, 200, 300, 400. אני אומר לעצמי: אתם טנקר של דלק, של רעל. זה מה שאתם עושים. אבל היום יש לכם איזה צ'אנס קטן, אולי נקים ממשלה, אז בואו נספר: אנחנו רוצים איחוי, אנחנו רוצים ריפוי. אתם פצעתם את כל עם ישראל ארבע שנים. אתם הובלתם שנאת חרדים, אתם הובלתם שנאה במדינה נגד כל דבר שיכולתם, והיום אתם באים, כרגיל,

אנחנו רוצים ריפוי. אני שומע את נפתלי בנט לפני כמה ימים בטלוויזיה, אדוני היושב-ראש, אומר: ראש הממשלה, אני רציתי להיות? אני ביקשתי רוטציה? אני ביקשתי ממשלה. נפתלי בנט, אתה הולכת אותנו שולל בכחש ובכזב חודש. אתה לא תכננת לרגע לבוא איתנו. למה? בגלל שאתה רוצה להיות ראש ממשלה. אתה רוצה להיות ראש ממשלה, דרך אגב, עם שישה מנדטים. אני אמרתי ליושב-ראש: היות שאין לכם חדר סיעה, יכול להיות שאני אעמיד את הרכב שלי לרשותכם, שתעשו ישיבת סיעה. שישה אנשים. איך החוצפה שלך בכלל לבקש להיות ראש ממשלה? הרי אתה שובר את כל המשטר במדינת ישראל, גם אתה וגם גדעון סער. הרי על מה אתם עובדים? אתם עובדים היום על הסחיטה. אתם סוחטים הלכה למעשה את כל המערכת הפוליטית, הכול.

לא בגלל שאתם באמת חושבים שתתפקד פה ממשלה. הרי את האמת אתם יודעים, כולנו יודעים, גם אתם יודעים. השנאה שלכם לנתניהו פשוט חצתה כל גבול, ואתה, נפתלי בנט, רוצה להיות ראש ממשלה, יש לך הזדמנות. אתה גורר את אילת שקד ואת כל החברים שלך לתהום. זה לא חשוב לך.

אתה רוצה להיות ראש ממשלה, לא משנה, חצי שנה, שבעה חודשים, וכו' וכו'. אני רוצה לומר למר לפיד, דרך אגב, קראתם לעצמכם ממשלת אחדות. אני יושב בבית, מת מצחוק. אני שואל את עצמי: על איזה אחדות אתם מדברים? בסוף הגעתי למסקנה: יש באמת אחדות בין חמישה אופורטוניסטים נרקיסיסטים שדואגים לעצמם. זו האחדות שיש לכם: מר ליברמן,

מר בנט, מר סער ועוד מרצ ומפלגת העבודה, זה מה שיש לכם.

אין לכם דיבור ביום-יום ביניכם לבין עצמכם כמעט בשום נושא. הייתם פה כמה שנים, ראיתי אתכם. הרי לא היה לכם מכנה משותף כמעט בשום נושא,

חוץ מלהחליף את נתניהו. אבל הם לא רוצים שררה, דודי. הם לא רוצים שררה. אני ראיתי את מר לפיד עולה לכאן ומדבר על הממשלה הקודמת.

ממשלה מנופחת, אפילו ראש ממשלה חליפי הביאו. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, גם בממשלה הקודמת, הרי אתם מטשטשים תמיד את העובדות,

אתם חיים בעולם של שקר וזורעים שקר וגנבת דעת: הליכוד, המחנה הלאומי, 54 מנדטים, 17 שרים. דרך אגב, זה מפתח של 3.17 לח"כ, אבל אצל גנץ כל ח"כ שר, רכב לכל פועל. וראש הממשלה החלופי, בא לכאן, עלה כאן לפיד ואמר: רבותיי,

ראש ממשלה חלופי? עכשיו, מה אני קורא? הוא רוצה להיות ראש ממשלה חלופי. למה לא? הרי כבר קנינו את האאודי 8, ואם אפשר להביא עוד 30 שומרים עליך, למה לא? כשאתה יושב בקפה בתל אביב עם החבר'ה,

שישבו סביב בית הקפה עוד 40 חבר'ה. איך הוא אומר, מיקי לוי? זה עולה מיליונים. אבל לא חשובים להם המיליונים היום. כלום לא חשוב להם. חוצפנים, עזי מצח, רמאים. בגלל שאתם תמיד טוענים בדיוק את ההפך. גם בקורונה. דודי, התקציב, התקציב, שעכשיו הם רוצים לבטל את התקציב. השר אמסלם, משפט אחרון, בבקשה. עכשיו סיום. שנייה, דקה, לא, אין שנייה.

השר אמסלם, משפט אחרון. תבחר את הטוב ביותר. בקיצור, רבותיי, תודו שהתגעגעתם. היושב-ראש, אתה צודק. רבותיי, בואו, אני רוצה לספר לכם. יש פה את השוד הכי גדול שקרה בפוליטיקה הישראלית

מר בנט, עלק ימני, גדעון סער, ימני דגול, הולך, מתחבר, עם מי? במי הוא תומך? בניצן הורוביץ, שרוצה להעמיד את חיילי צה"ל לדין בהאג,

ובלפיד, ובכל השמאל. הם עלה התאנה של השמאל.

הרי השמאל,

השר אמסלם. פוגע בכלל ביסודות של מסורת ישראל. כולכם. זה מה שאתם מעלים, שבת, חמץ, הכול. השר אמסלם, תודה רבה. וזה, בנט עם סער. תודה רבה. תודה רבה. רבותיי, להצעת החוק הראשונה ביקש להתנגד חבר הכנסת נפתלי בנט. חבר הכנסת בנט, איפה הוא?

חבר הכנסת בנט, ביקשת להתנגד להצעת החוק הראשונה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שמעתי בקשב רב את המילים המאוד-יפות של חברת הכנסת אורית סטרוק על ההונאה, על ההונאה הגדולה, אז בואו, אני אספר לכם משהו, שווה לספר, כי אני יודע, באמת בוער בכם ובכולנו להסדיר את ההתיישבות הצעירה ולהעביר את פסקת ההתגברות. בואו, אני אספר לכם. זה לא סוד שהפכנו והפכנו עולמות כדי להקים ממשלת ימין. במסגרת המשא ומתן שקר, שקר וכזב.

נא לא להפריע. נא לא להפריע. רבותיי, נא לא להפריע. תודה רבה. נא לא להפריע. חבר הכנסת סמוטריץ', תודה. נא לא להפריע. רבותיי, נא לא להפריע. בואו, תחכימו, תשמעו. היו לנו המון דרישות. רוטציה?

שר הביטחון?

קיבלת, מה שאתה רוצה. היו רק שתי דרישות,

שעליהן ראש הממשלה אמר: זה,

1. הסדרת ההתיישבות הצעירה,

2. פסקת ההתגברות.

שקרן. שקרן. רבותיי, מספיק. ביקש להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת קרעי וקבוצת חברי הכנסת חבר הכנסת שמחה רוטמן. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, ואני מצטער שאני אנצל את הזמן לדבר על הצעת החוק, אני יודע שזה לא כל כך מקובל. אני בכל זאת מקווה שתרשו לי. הצעת החוק הזאת לא הייתה צריכה לבוא לעולם אלמלא מעשה רמייה וגנבה שנעשה לפני אי אלו שנים, בשנת 1995. בית המשפט העליון, שמעולם לא קיבל לידיו את הסמכות לבטל חוקים של הכנסת, עשה זאת בלי כל הסמכה, ועכשיו, בעצם הצעת החוק הזאת היא גרועה מאוד, אבל היא הרע במיעוטו. היא גרועה מאוד בגלל שהיא בעצם אומרת שבית המשפט העליון,

אולי, במידה מסוימת, לראשונה, יקבל סמכות לבטל חוקים. היא מגבילה אותו. היא אומרת: רק 15 שופטים פה אחד.

גם 15 שופטים פה אחד לא יכולים לבטל חוק שחוקקה הכנסת. זה לא צריך להיות ככה. בית המחוקקים של מדינת ישראל זה כנסת ישראל, והיחידים שיש להם סמכות וזכות להתעסק בספר החוקים זה האנשים שיושבים פה. אבל למרות שהדבר הזה, עוד מעט לא תהיו בשלטון, את בית המשפט. אל תדאג, עוד מעט אנחנו מגלים שגם אם עוד מעט לא נהיה בשלטון, אולי ייתנו לך את השלטון, אולי נפתלי בנט ייתן לך איזה תפקיד שאתה רוצה לזהות בו תהליכים, אז גם כאשר, גם כאשר לא נהיה בשלטון אנחנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון לא ייתן לנו סעד. אתה יודע למה? זה בגלל החוק הבא.

מתבלבל. אתה מתבלבל, יאיר. אני באתי לדבר, אני באתי לדבר, אתה מתבלבל בחוקים. אני באתי לדבר על העניין של פסקת ההתגברות. החוק הבא שיעלה זה עניין ההתנתקות.

זו דוגמה שבה הימין לא קיבל סעד מבית המשפט למרות הפרה אדירה של זכויות אדם, אבל אתה מקדים את המאוחר,

תחזיר את 12 המיליארד ונחזור לעזה.

תחזיר את הכסף. אוה, האמת, נקודה מצוינת. ההתנתקות היא דוגמה מצוינת למה קורה כאשר איש ימין, איש ימין, הינה, הינה, אתה צודק, ניצן. אתה צודק. ההתנתקות היא דוגמה מצוינת מה קורה כאשר איש ימין מפר את כל הבטחות הבחירות שלו, לא יודע למה נזכרתי בזה הרגע, והולך ומקים ממשלה בתמיכה, חיצונית, פנימית, עם אנשי שמאל.

ואז נשאלת השאלה: האם בית המשפט ייתן סעד לאותם אנשים שגנבו להם את הקול שנייה לפני שגנבו לכם את הבית?

נפתלי בנט, שנייה לפני שתגנוב, העברנו את חוק ההתיישבות הצעירה. אני מקווה שהממשלה שאתה מתכנן להקים לא תהרוס את ההתיישבות הצעירה. משפט אחרון, חבר הכנסת רוטמן. אז האם בית משפט ייתן להם סעד? התשובה היא לא. החוק הזה נותן לבית המשפט את האפשרות ברוב של 15 שופטים, פה אחד, לבטל חוק. זה דבר גרוע, אבל בהתחשב במצב הנוכחי, תודה רבה.

ולכן אני קורא לכולם לתמוך בו. רוטמן. תודה רבה.

נכון מאוד, אני מסכים. יש לנו לקונה, חבר הכנסת קריב, אני אומר לך את האמת: יש לנו לקונה בתקנון שמאפשרת לעשות בדיוק את התרגיל הזה. בעיניי זה לא ראוי. אני אומר לך את האמת, בעיניי זה לא ראוי. הוא צריך להצביע נגד, אבל. אני חושב שכדאי יהיה לתקן את התקנון בהיבט הזה ולהסדיר את הסוגיה הזאת, כי אני חושב שמי שרוצה לדבר נגד חוק צריך באמת להתנגד לחוק, ולא לסיים את הנאום בקריאה לתמוך בו. אני בעניין הזה מסכים לחלוטין. אם כן, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעות. נא לשבת. יש לפנינו שתי הצבעות נפרדות, על כל אחת משתי הצעות החוק. אנחנו מצביעים תחילה על הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת מיקי זוהר. הצבעה.

אם כן,

39. האם העמדות שלכם, השרים הנגבי ואמסלם, עובדות או עדיין לא? אז אתם מבקשים להוסיף את קולכם? לא מבקשים? מבקשים להוסיף את הקול בעד, השר אמסלם? העמדות לא עבדו. אם כן, בעד, 41, נגד, 30, אין נמנעים. לא, אני שואל. אם לא שמת לב אז אני לא אוסיף. אני מוסיף את קולו, הצבעתי אבל לא, אה, והעמדה לא עובדת, הבנתי. אז יש לנו,

גם אצל השר הנגבי אותו הדבר, כפי שהיה קודם. אז אם כך, יש לנו 41 בעד, 30 נגד, אין נמנעים, אני קובע שהצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת מיקי זוהר התקבלה בקריאה הטרומית.

מאחר שאין לנו עדיין ועדת חוקה,

היא תעבור להמשך דיון בוועדה המסדרת. מכאן אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה)

אם כן, בצירוף קולותיהם של השרים הנגבי ואמסלם, 41 בעד, אני רואה שהמסך נמחק, נדמה לי שהיו 30 נגד,

כי המסך נמחק משום מה, אבל לפי זיכרוני, 41 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. לפיכך, אם לא תתקן אותי המזכירה ביחס לתוצאה, אני קובע שגם הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת התקבלה בקריאה הטרומית, ואף היא תועבר להמשך דיון בוועדה המסדרת. אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, פסקת התגברות), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני הבטחתי לקצר וכך אעשה. הצעת חוק זו נועדה לחזק את בית המחוקקים על מנת שבית המשפט יבצע את רצון נציגי העם, חברי הכנסת. אבקש את תמיכתכם.

תודה רבה. בשם הממשלה ישיב להצעת החוק, מי? השר אמסלם, השר אמסלם, אתה משיב בשם הממשלה? אתה מוותר על התשובה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו יכולים לעבור,

להצבעה על הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, פסקת התגברות), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חברי הכנסת עבאס ושיקלי, חברי הכנסת עבאס ושיקלי,

רק לשבת, כי אנחנו, חבר הכנסת שיקלי, חבר הכנסת, נא לשבת, כי אנחנו פשוט עוברים להצבעה. אנא, לשבת, חברת הכנסת שקד. נא לשבת, חברת הכנסת שקד, נא לשבת, כדי שנוכל לעבור להצבעה. חבר הכנסת הנדל, בבקשה לשבת. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, פסקת התגברות), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון,

אני שוב מוסיף את קולותיהם של השרים הנגבי ואמסלם בעד. לפיכך, 40 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, פסקת התגברות), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, התקבלה בקריאה הטרומית. שוב, בהיעדר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ההצעה תעבור לדיון בוועדה המסדרת. מכאן אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה להיום, הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת מיקי זוהר. בבקשה.

אותן. ברוך השם, היום אנחנו מצליחים לקדם שלוש הצעות חוק. העברנו את החוק החשוב להסדרת ההתיישבות הצעירה, העברנו את הצעת החוק

לפסקת ההתגברות כדי לשמור על כוחה של הכנסת, ועכשיו אנחנו דנים בהצעת חוק חשובה לא פחות, שאני קורא לה "החוק לביטול ההתנתקות". ראשית כול, אני מודה לחברי ורעי יוסי דגן, שיחד איתו ניסחנו את הצעת החוק הזאת, משום שיוסי דגן, אני רוצה להזכיר,

אותו פינוי היה אחד מהזוועות הגדולות שישראל הייתה צריכה לחוות. מספר לי כל הזמן יוסי דגן על המראה שגוררים אותו אל מחוץ לביתו. אנחנו גם זוכרים את החגיגות עם דגלי אש"ף והחיזבאללה כשהם שרים ורוקדים לרגל הפינוי הארור הזה, וכאן אנחנו כדי לתקן. צה"ל נמצא שם כי מבחינה ביטחונית אי-אפשר לוותר על השטח, אבל דבר מדהים אפשר לראות, ואני ביקרתי שם לא מעט פעמים: אפשר לראות את המדרכות עדיין צבועות בכחול-לבן, גם באדום-לבן. המראה הזה הוא מראה בלתי נתפס. אפשר לראות את הפרחים עדיין פורחים בגינות השונות. לצערנו הרב, רק דבר אחד לא קיים שם יותר, הבתים, כי אותם דאגו להרוס באטימות לב, בחוסר אכפתיות, אולי גם בחוסר הבנה למה נכון למדינת ישראל ומה נכון לארץ ישראל.

טעויות אנחנו צריכים לתקן. את הטעות הזאת, באמצעות החקיקה הזאת, אפשר לתקן. בזמן שיורים על מדינת ישראל טילים, אנחנו כאן בכנסת עושים תיקון היסטורי, בתשובה הולמת לכל אויבינו, שעם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה.

תודה. חבר הכנסת סמוטריץ' ביקש להתנגד, חבר הכנסת גולן, ויש אפשרות רק למתנגד אחד. בנסיבות האלה נאפשר לחבר הכנסת גולן להתנגד. נדמה לי שהסיבות מובנות לכולם. מהסיבות האלה אני לא, כן, הסיבות מובנות לכולם. חבר הכנסת גולן, בבקשה, ואני מודה לך על ההבנה. ההתנתקות, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה הביאה שלום, אין ספק. הביאה ביטחון, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתה צודק,

ההתנתקות

אתה צודק.

חבר הכנסת גולן, צודק חבר הכנסת רז.

צריכה להיות תשובת ממשלה, אם כי הבנתי שאין. אתם רוצים להשיב? יש תשובת ממשלה? כי הבנתי שאין.

נאפשר לכם, אז אנחנו ניתן לך לאחר מכן לחזור.

חבר הכנסת רז, אני רושם בפניי את הדאגה שלך לממשלה ושהיא תוכל להשיב.

כל הכבוד. אני רוצה להעיר שתי הערות לפני שאני אקריא לכם כמה אמרי שפר. מר בנט אמר אחרי הבחירות, או תוך כדי מהלך הבחירות: לא עבודה, לא מעניין. הוא צודק. לא פרנסה.

הוא מסדר עבודה לעצמו, לאילת שקד, למתן כהנא, לגדעון סער. אנחנו מסדרים לחבר'ה עבודה, חייבים, זה מה שמעניין. דרך אגב, אני רוצה לומר ללפיד עוד משהו: הרי הצדיק, זה שדאג לקופת מדינת ישראל, אמר שהוא יתעקש על 18 שרים. 18 שרים. המפתח של השרים, לפחות זה שאני קורא בעיתון היום, זה כמעט שר לשניים וחצי ח"כים. החוצפה שלכם. גם כשהיינו 65 היינו 23 שרים. לא מדבר על מה שעשו כחול לבן, אנשים באמת,

הצדיק גנץ, 17 ח"כים, 17 שרים וראש ממשלה חליפי.

מה שנקרא, מר לפיד, טול קורה מבין עיניך. אתה אחד הצבועים הגדולים ביותר שאני מכיר, דרך אגב, בדיוק כמו שעשית עם השכר בזמנו. סיפרנו, ויתרתם כולכם על השכר, כאילו על התוספת בשנה הראשונה, פרסמו אתכם בעיתון. שנה שנייה אחרי זה נעלמתם, לא האמנתם שמישהו יעשה follow up ויראה שנעלמתם. מה סיפרתם? אנחנו תורמים בסתר לבד. זו השיטה שלכם. אתם כל היום משקרים ומשקרים ומשקרים לציבור. מיקי לוי, בדרך כלל אתה גם מדבר וקורא. תגיד מה אתה חושב. אני לא מגיב. היית סגן שר האוצר. תמיד אומר כאן, ארבע שנים: מיליונים אתם מבזבזים, אני לא מגיב על שטויות. עכשיו, מה אכפת לך לבזבז? אתה תהיה אולי שר, אולי סגן שר, גם תקבל את העוזרים. אחלה. עכשיו, ברשותך,

אני רוצה להקריא כמה אמרי שפר חשובים מאוד, שלדעתי, כל עוד תעשה את זה בשמונה דקות, אפשר.

שנכנסים לפנתיאון של מדינת ישראל. אילת שקד על הדוכן: "אני רוצה להגיד לך משהו: אנחנו פוליטיקאים ישרים, לא מבלפים. ככה זה אנחנו בימינה" רק בימינה ישרים, כולם שקרנים. אנחנו בימינה ישרים סרגל, כמו כביש הסרגל. בנט במסע הבחירות: אני מתחייב בפניכם שבכל מצב לא אשב ולא אתן יד לזה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. אילת שקד מתייחסת לשאלות בתקופת הבחירות אם ישבו תחת לפיד: "ספין שקרי של נתניהו". דרך אגב, שימו לב, כל מה שראש הממשלה אומר, קורה. כשהוא אומר שגדעון סער חותר תחתיו, חותר. הוא גם אמר:

כל דבר אני בהתחלה הייתי חושב, אתה יודע: מאיפה באות לו המחשבות. כל מה שאמר, קרה.

ראש ממשלה, "ספין שקרי של נתניהו, אמרנו כבר המון פעמים שלא נשב תחת לפיד. למרות זאת הוא משתמש בכספי ציבור כדי להאדיר את הספין, ואני מקווה מאוד שלא תקנו את זה" כמובן, נפתלי בנט, עוד פעם על הספין של נתניהו. "לפיד השמאלני יקים ממשלה עם המשותפת". אגב, מבחינת רצונות זה נכון, הוא באמת רוצה, אבל אין לו. וגדעון סער ובנט ילכו איתו? זה שקר. אני לא אהיה שותף לממשלה בהנהגת השמאל, לממשלה בראשותו של השמאל, ובטח לא לפיד. דרך אגב, אותו לפיד שאתם מתגאים בו, ששירת בעיתון במחנה, איך אמרתי לכם פעם? הגדר היחידה שהוא ראה זו הגדר של הקריה. הוא היה יוצא בבוקר ב-10:00, אימא שלו הייתה אומרת לו ב-11:00: יאיר, אל תשכח לחזור מוקדם, אני מטגנת לך את השניצלים. בן אדם, איך אומר הגשש? נטול השכלה בכלל,

והוא רוצה להיות ראש ממשלה. הבן שלי מסתכל, אומר לי: אבא, רק שנייה, לא הבנתי, אנחנו צריכים להיות ראשי ממשלה, להתנהג כמו לפיד, ללכת לעיתון במחנה, אבא שלו סידר לו ג'וב, תפקיד, במקום שהוא ישלם לצבא, הצבא עוד שילם לו משכורת. זה רוצה להיות ראש ממשלה. דרך אגב, אני הייתי מתבייש, הזה להיות חבר כנסת. זה יותר מראש ממשלה שנאשם בפלילים. יותר טוב, מה לעשות?

זה רוצה להיות ראש ממשלה, וכולכם סוגדים לו. כפיים.

אם אתה אומר מילה אתה בחוץ. אתה תדבר מילה, אתה בחוץ, כולכם. זו השיטה, דרך אגב, והיו דברים מעולם. כשעפר שלח רק העז להמרות את פיו קצת, הוא נמצא בחוץ. אילת שקד, על הגיבוי שנתן ניצן הורוביץ לפסיקת בית המשפט בהאג, הורוביץ, אתה כוכב, אתה כוכב בממשלה, אתה והגב' זנדברג. היא תהיה שרת הדתות ואתה תהיה שר הפנים. פוליטיקאי בישראל לא צריך להגיד את זה. בעיניי זו חרפה. אומרת את זה אילת שקד, שכנראה תשב לידך ביחד ותטכסו עצה מה אתם עושים בברית הזוגיות. הוא במובן מסוים הצדיק את מה שאמר בית הדין בהאג. בית הדין בהאג הוא אנטישמי,

ואיש שמדבר כך, אנחנו לא נשב איתו בשום קואליציה. דרך אגב, הייתי בטוח שהיא לא תשב לידך בשום שולחן,

אבל היא לא תשב איתך בקואליציה. אתה מבין את זה? מר ניצן הורוביץ, גברת שקד לא תשב איתך. חפש לך שותפה אחרת, בגלל שאתה צריך, שקד לא תשב איתך, אני מאמין לה. היא הרי אישה ישרה.

"אנחנו בימינה ישרים"; כל הכנסת שקרנים חוץ מאיתנו בימינה. אנחנו ישרים. אנחנו ותקווה חדשה ישרים כמו סרגל. הרי אמרנו שאנחנו לא נשב עם השמאל. כנראה שהליכוד זה השמאל ולכן הם לא ישבו עם השמאל. הם לא ישבו עם הליכוד, הם לא ישבו עם החרדים, הם לא ישבו עם מסורת ישראל. הם ידאגו לשבת עם לפיד, איש הימין, איש המסורת, שידאג כנראה לחוק החמץ, שיכניסו חמץ לכל מקום, וייסע עם ליברמן כנראה לאשדוד ביום שבת לטיב טעם, לקנות איזשהו בשר חזיר, ולהזמין גם את הטלוויזיות לצלם את זה.

זה מה שתעשו, כל החבורה הזאת. אתם הרי נבנים לעקור את מסורת ישראל, זה מה שאתם עושים. שנאת חינם יותר גרועה מבשר פיגולים. עכשיו, כשאתה אומר "שנאת חינם", זה מה שאני אוהב. אני אסביר לך למה, בגלל שהסברתי לכם, שתדבר על שנאת חינם. אתם הטנקר עם הדלק. אתם דוד בוילר של דלק. אתם מתדלקים את הבעירה מבוקר עד לילה, זה מה שאתם עושים. זה מה שעשית, דבר על הצעת החוק. דבר על הצעת החוק במקום להפיץ שנאת חינם, להסית

חבר הכנסת קריב, אני אסביר לך, אני מספר את האמת.

ישבתי כאן כמה שנים, ואני שומע אתכם כל יום עולים, כל החבורה הזאת, כל הפרצופים, אחד אחרי השני, ואני רק פשוט מספר לכם מה אמרתם פה והרעלתם את עם ישראל. ולכם אתם קוראים "ממשלת הריפוי".

תודה רבה לשר אמסלם. ועכשיו, באישורו של חבר הכנסת רז, אני מזמין את חבר הכנסת יאיר גולן להתנגד. בבקשה. למה אתה לא מדבר על החוק? כי משרד רציני אין לך,

יש תפקיד, שנאת חינם, המשרד לשנאת חינם. זה המשרד שלו, השר לענייני שנאת חינם בממשלת ישראל. אדוני היושב-ראש, רבותיי, נא לשמור על השקט ולאפשר לחבר הכנסת גולן להציג את ההתנגדות לחוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לראש הממשלה המנוח אריאל שרון היו עליות ומורדות בקריירה, היו צדדים אפלים וצדדים חיוביים. כאיש צבא לשעבר אני לא יכול לשכוח שהוא הוביל את צה"ל בקרב אום כתף ב-67' ואת קרב צליחת התעלה ב-73', המהלכים המבריקים ביותר בהיסטוריה הצבאית של המאה ה-20. אבל כשכל כובד משא היסטוריית העם היהודי היה מונח על כתפיו, כשהוא הבין שגורלה של מדינת ישראל מונח על כתפיו והוא הבין זאת כשהוא נשא בתפקיד ראש ממשלת ישראל, גם הוא הבין, הוא, אריאל שרון, איש ארץ ישראל, חבר הכנסת זוהר, חבר הכנסת זוהר, חבר הכנסת זוהר,

נא לשבת. חברת הכנסת סטרוק, חברת הכנסת סילמן, נא לשבת. חבר הכנסת אביר קארה, נא לשבת.

חייבים להפסיק את קרבות הימין האלה.

איזה? ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, כשכל כובד האחריות למדינת ישראל, לעם היהודי, היה מונח על כתפיו, גם הוא הבין שהבחירה החשובה ביותר של כל ראש ממשלה בישראל היא בין סיפוח לבין היפרדות, והוא בחר נכון, בהיפרדות. זה מה שיש, חבר הכנסת קרעי, נא לשבת. אותה היפרדות שהובילה את בן-גוריון לקבל את תוכנית החלוקה ב-1947, אותה היפרדות, חבר הכנסת בן גביר, לשבת.

אותה ההיפרדות שהגיע אליה ראש הממשלה המנוח יצחק רבין,

שהוא הבין אחרי היותו שר הביטחון, בראשית האינתיפאדה הראשונה, שאין ברירה והפלסטינים חייבים להיפרד. אותה היפרדות, גם שרון הבין שאין ברירה, חייבים להיפרד, כי גורלנו פה, בארץ ישראל, אם אנחנו רוצים במדינה חופשית ודמוקרטית, ביתו הלאומי של העם היהודי, אין מנוס, חייבים להיפרד. ולכן אנחנו מתנגדים נחרצות לחוק שמנסה לבטל את ההתנתקות. תודה רבה. תספר את זה היום לילדים שלי בממ"ד.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת.

לשבת. נתניהו הרים יד להיפרדות, תודה רבה. נא לשבת. תספר את זה היום לילדים שלי בממ"ד. נא לשבת, מכובדיי. שיעור ההיסטוריה הסתיים, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו להצבעה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת מיקי זוהר. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א 2021, לוועדה המסדרת

אני מוסיף את קולותיהם של השרים אמסלם והנגבי בעד, ולפיכך קובע ש-42 הצביעו בעד, 29 נגד, אין נמנעים. לפיכך הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון, ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה הטרומית,

חוק ומשפט תועבר לדיון בוועדה

אני חייב לומר לכם שכשהתחיל היום אף אחד לא חשב שנהיה במציאות הזאת, אבל להערכתי אנחנו הולכים לכמה ימים של קרבות, ובהם נצטרך להסביר לאלה שמחפשים את רעתנו שדמם בראשם. בנושא התקנות, תקנות הקורונה, אמירה פשוטה, אני לא חוזר על כל מה שכל פעם אני אומר, שאין לנו ועדות ואנחנו צריכים להביא את הדברים למליאה. הנושא הרלוונטי כרגע הוא תקנות שקובעות איסור יציאה מהארץ לאוקראינה,

דרום אפריקה,

מקסיקו וטורקיה. איסור זה אינו חל על מי שאינו אזרח או תושב ועל מי שיוצא מהארץ למקום מגורים קבוע, והוחרגו מהאיסור כמה צרכים הומניטריים או חריגים אחרים. בחלק מהמקרים שהוחרגו יידרש אישור ועדת חריגים. למעשה, המטרה של התקנות האלה למנוע יבוא תחלואה חדשה לישראל, ובפרט מניעת וריאנטים של הנגיף. אבקש מהכנסת לאשר את התקנות האלה. תודה. תודה רבה לסגן השר קיש. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשון שבהם, חבר הכנסת משה אבוטבול,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחרי האסון האדיר, הכבד והנורא חייבים כולנו להירתם לסייע למשפחות ההרוגים, לאלמנות, ליתומים שנותרו בשבר הגדול בל"ג בעומר. שומה עלינו כמנהיגי הציבור למצוא כל דרך לסייע להם כלכלית, הן על ידי חקיקה, ועל כך יבורך חברי הטוב חבר הכנסת יעקב אשר, שפועל בעניין על ידי הצעת חוק שזכיתי להיות בין החתומים עליה לסיוע לנפגעי האסון הלאומי בהר מירון בל"ג בעומר תשפ"א, הן על ידי חברות הביטוח והן על ידי העזרה האזרחית והערבות ההדדית. וכבר חז"ל ציינו שעם ישראל מצטיינים כרחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. שלחו לי מכתב מרגש מאחת היתומות, שכותבת: אני רוצה לספר לכם שאני מאוד מתגעגעת לאבא שלי. עברו רק כמה ימים מהפעם האחרונה שאבא הרים אותי על הידיים, ואני רוצה רק עוד פעם אחת לחבק אותו ולהרגיש אותו. אבא שלי לא חזר הביתה, אבא שלי עלה לשמיים יחד עם עוד הרבה יהודים שנסעו לרבי שמעון ולא חזרו. בלילה אני שומעת את אימא שלי בוכה. אימא שלי חושבת שאני לא שומעת אותה. תדעו שגם לי קשה להירדם. היא ממשיכה בעוד דברים, אבל מסיימת באמירה: אני מבקשת מכם שתעזרו לי לעשות את אימא שלי מאושרת. אני מבטיחה להתנהג ממש יפה בבית ולשמור על האח הקטן שלי, שהוא רק בן תשעה חודשים. דוד המלך אומר בתהילים, פרק פ"ב: "מזמור לאסף, אלהים ניצב בעדת אל, בקרב אלהים ישפט. עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו. פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. לא ידעו ולא יבינו, בחשכה יתהלכו. ימוטו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם. אכן, כאדם תמותון, וכאחד השרים תפלו. קומה אלהים, שפטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגוים". בואו כולנו נירתם למענם, וה' הטוב יעזרנו לעבור את הכאב והשבר הכבד שעבר על כל עם ישראל ואיחד את כל עם ישראל, ושלא נדע עוד צער ויגון חלילה,

אנצל את הבמה להזכיר שמחר, ערב ראש חודש סיוון, נהגו בקהילות ישראל לקרוא את תפילת האבות על הבנים של השל"ה הקדוש, הטמון בטבריה, ויש הפוקדים את ציונו שם לומר את התפילה שם. בדור יתום כמו שלנו חייבים להתפלל ולהתאמץ מאוד בחינוך הילדים היקרים, ונראה שללא תפילות, דמעות ותחנונים לא בטוח שניתן לראות בהצלחת הבנים וחינוכם. וכבר אנו אומרים בהגדה של פסח, מפרשים את הפסוק "ואת עמלנו, אלו הבנים", העמל האמיתי בחיים זה לעבוד ולחנך את הילדים ברוח התורה, היהדות. מעבר לעמל, זה מחייב גם תפילות. משפט אחרון, חבר הכנסת אבוטבול. גם בערב שבת, בברכת האבות,

שיזכו להיות כאפרים וכמנשה, שהם צוינו בברכת יעקב אבינו. חזקו ואמצו.

חברת הכנסת קרן ברק, איננה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני מתנצל בפני הכנסת שאני צריך להעלות את זה כאן, כי בימים כתיקונם זה היה צריך לעלות בוועדת כלכלה, כמו שתקנות עולות, ולדון עליהן. בצל האירועים הפוליטיים אנחנו לפעמים נופלים בין הכיסאות בצרכים של אזרחים. כשמדברים על כניסה ויציאה לארץ, צריכים לזכור שאנחנו כבר, וזה לנציגי הממשלה, סגן שר הבריאות: מי שעשה עלייה לארץ ואחד מבני המשפחה עדיין לא סיים את תהליכי העלייה, הוא לא יכול לעלות היום על מטוס ולהגיע לישראל, הוא לא יכול לצאת, כי הוא לא יכול לחזור. כשאתם מטפלים בנושא כניסה ויציאה לארץ, אתם חייבים לתת את הדעת על תושבים ארעיים, על תושבי קבע, על מי שנמצא בהליכי עלייה או שעשה עלייה והאישה או הבן לא עשו עלייה והם נתקעים. אין ועדת כלכלה, ואני מצטער שאני צריך להעלות את זה כאן, במליאה, אבל זה דבר שדורש תיקון מיידי. צריך לטפל בדבר הזה, כי אנשים סובלים.

יש ועדת חריגים.

עזוב, זה לא עובד.

צריך לפתור את הדבר הזה. ועדת חריגים לא עובדת.

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת משה ארבל,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת יוסף טייב, איננו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. תודה, כבוד יושב-ראש

חברי הנכבד, האמת היא שאני עדיין המומה. אני ירוקה בכנסת, ואולי בגלל זה אני המומה, אבל אני המומה מהתעוזה והחוצפה של השכנים שלנו מדרום, ובהתאם, מחוסר התגובה הראויה שלנו. אי-אפשר להמשיך ולהתמגן כל הזמן, זה לא הפתרון. משהו חייב להשתנות, ועכשיו, ושנפסיק לפחד. מגיע לאזרחי ישראל הרבה יותר. יחד עם זאת, ועל מנת שלא לתת לאויבים שלנו את התענוג לשבש לנו את סדר-היום, אני אמשיך בדברים שרציתי לומר מלכתחילה. היום החלו אלפי פסיכולוגים חינוכיים ברשויות המקומיות בעיצומים במחאה על מחסור בתקינה ועומסי עבודה רבים שנוצרו בעקבות התיקון בחוק החינוך המיוחד. התקינה היום היא של פסיכולוג אחד על 1,000 תלמידים, שזה מעט מדי,

ישנו פסיכולוג אחד על 3,000 תלמידים. זה פשוט לא ייאמן. למרבה האירוניה, משרד החינוך הוסיף לאחרונה 100 תקנים. זאת ועוד, אם לא די במחסור האמור, הרפורמה בחינוך המיוחד העלתה את עומסי העבודה של הפסיכולוגים החינוכיים, והם נדרשים כעת לשבת בוועדות נוספות,

ארוכות יותר, ובדיונים על מספר גדול יותר של תלמידים, ובוודאי להתכונן לאותן ישיבות. כל אלה דורשים זמן נוסף,

מנתונים שהגיעו לידי, עומס העבודה שנוגע לוועדות מתוקף החוק הוכפל בעקבות התיקון. למרות זאת, התגמול עבור אותם עומסים לא תוקצב, ולכן בפועל לא ניתן לפסיכולוגים כל תגמול בגין כך. גם בימי שגרה קיים עומס והפסיכולוגים עובדים בתנאים בלתי אפשריים, נוסיף לזה את העומס שנוצר כתוצאה ממשבר הקורונה והצורך במענים מיידיים לילדים, להורים ולצוותים החינוכיים. הפסיכולוגים החינוכיים בחודשים האחרונים עוסקים בטיפול בערמות של ביורוקרטיה במקום טיפול במצוקות הנפשיות של הילדים שלנו, בבני הנוער במערכת החינוך. כנסת נכבדה, הנפגעים הישירים אלו הילדים של כולנו, חוסנם הנפשי. מדובר בעשרות אלפי תלמידים הסובלים ממצוקות נפשיות ואינם מקבלים טיפול. המחסור החמור בפסיכולוגים ועומסי העבודה הלא-הגיוניים גורמים למערכת לקרטע ולגבות מחיר שהוא כבד מדי, יותר מדי כבד. "שימו לב אל הנשמה" כתב את הפיוט רבי שמעון קוסון, "לשם, שבו ואחלמה, ואורה כאור החמה, שבעתיים כאור בוקר".

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת אלי אבידר,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

אם כך, אדוני סגן השר, אתה מבקש לסכם? אז אנחנו יכולים לעבור להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות לנגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א 2021, נתקבלו.

כן, בעד, חמישה, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שתקנות סמכויות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א 2021, אושרו על ידי מליאת הכנסת.

(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 21),

כבוד היושב-ראש, השר איתן גינזבורג, חברות וחברי הכנסת, האמת היא שפתאום נזכרתי שהיינו שנינו ב"פגוש את העיתונות" והיה לנו דיון, אבל שאלתי שאלה ולא נתת לי תשובה, אז אולי עכשיו תסכים לתת לי תשובה. השאלה שלי הייתה כזאת: אתם בכחול לבן אמרתם שאחד הדברים הכי קריטיים למדינת ישראל זה תקציב ואיך יכול להיות שאנחנו לא מעבירים תקציב, והדבר הזה גרם בסופו של דבר,

לפירוק הממשלה.

החוק הראשון שאני מבין שאתם הולכים להעביר זה שנתיים תקציב, ואם הוא לא עובר, אז לא קורה שום דבר. אתה שמעת על החוק הזה, היושב-ראש? אני לא שומע, אני רק רואה חוקים שמונחים. אז אני שואל את עצמי איפה כל האג'נדה של החשיבות,

זה מתחבר למספרי השרים, מתחבר לראש ממשלה חליפי, שזה באמת לא אתם,

אתם בעניין הזה הייתם חלק מהממשלה כל הזמן.

איך יכול להיות שממצב של "אין תקציב וזה חורבן הבית" דרך אגב,

זה שיש תקציב למדינת ישראל זה מאוד חשוב, יש בזה הרבה דברים חשובים, ודרך אגב, בתקופת קורונה דווקא הגמישות הזאת אולי חשובה, וטוב שהייתה לנו אפשרות לעבוד עם קופסאות. להעז לשנות פה חקיקת-יסוד שמטרתה להגן על הכנסת ולקבוע שאם התקציב לא עובר הכנסת לא מתפזרת? אני קטונתי, אבל אולי תסביר לי אחר כך. אם תרצה להשיב או לענות, אז בבקשה.

יש לך את הפריבילגיה. בדיוק. לא נעים לי מהיושב-ראש, הוא נמצא פה כבר, לי אין שום בעיה שתשיב. הקושי שלי הוא לא בזמן שאני יושב אלא באיפוק שנדרש ממני נוכח הרבה מאוד דברים שהייתי, שעלו פה היום. אני חושב שאני יכול לתרום לדיון, אבל, אני מסכים. מילה אחרונה: היו פה הרבה דברים קשים כלפי נפתלי בנט ואילת שקד וגדעון סער. אני חושב שהדברים הקשים הם בעיקר ההרגשה שהם עוזבים את הדרך וכל מחנה הימין הולך לשלם את המחיר על זה,

לא לחינם הדברים הקשים נאמרו. אבל חשוב לי לומר דבר נוסף: זה עוד לא מאוחר מדי. אנחנו היום באירוע שיצדיק, אני חושב שיחייב אפילו, מחשבה נוספת ותיקון של הדרך, להגיד: אנחנו נשארים במחנה האידיאולוגי. אידיאולוגיית הימין ושלום ארץ ישראל ושלום עם ישראל יותר חשובים מאידיאולוגית "רק לא ביבי". ואני בטוח שיימצא פתרון, אבל צריך לבוא ולומר את הדבר הזה על השולחן, להגיד: אנחנו לא נהיה שותפים לממשלה מסוכנת. אז אנחנו נצליח להקים ממשלה. מפה לתקנות. מדובר בתיקון מס' לצו. בפעם שעברה אני קראתי לזה תקנות ואתה תיקנת אותי. השתווינו.

מכיוון שאנחנו בצו בידוד בית, זה אכן אישור צו בריאות העם, תיקון מס' 21 לצו. הוא בעצם מסדיר את המקרים של הבידוד. גם פה אנחנו הגענו למליאה בעקבות זה שאין ועדות. אנחנו מדברים על בידוד, שבעצם במדינות אוקראינה,

דרום אפריקה,

מקסיקו וטורקיה יהיו חייבים בבידוד גם אנשים מחוסנים ומחלימים, עקב החשש לווריאנטים שיכולים לתקוף גם אותם. יש פה כל מיני סייגים: רק שהייה של מעל 12 שעות מחייבת. בעצם מדובר במדינות שכיום אנחנו מאמינים שיש בהן סיכון גבוה במיוחד ליבוא תחלואה, תחלואה עם וריאנט מסוכן. זו עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות. כפי שציינתי, התיקון נערך גם בקרב חוזרים מחו"ל מחוסנים ומחלימים. בהתאם למנגנון הקבוע בפקודה, צו בידוד בית מועבר לאישור הכנסת, ומכיוון שאין לנו ועדה רלוונטית, אז אנחנו מביאים את זה למליאה, כפי שקורה,

רבות בתקופה האחרונה.

תודה רבה. אני עובר לרשימת הדוברים,

חבר הכנסת משה אבוטבול.

בימים האחרונים אנו רואים את המאמצים הגדולים והכבירים שנעשים מצד ראשי המפלגות הפוליטיות המתנגדות לדרכו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. הם עושים מאמץ עליון לחבר את הפאזל המוזר, המורכב מכל מיני חלקי תמונות שונות ומשונות, ולהביא לחיבורם לתמונה אחת שהקשר בין חלקי התמונה אפילו לא מקרי, שלא נדבר על המלחמות והקרבות על כל תיק ועל כל ועדה. הכול כל כך שונה, כל כך הזוי לראות איך אנשים כנפתלי בנט, שחוץ מלהישבע, עשה את הכול,

חתם שלא ימליך את לפיד בשום צורה ועניין, לא רוטציה ולא מוטציה. איזה "מחמאות" הוא חלק לליברמן ועל דעותיו, ולא חסך את שבט לשונו מגדעון סער, וכן הפוך. כל אחד מהמרכיבים את הקואליציה של השינוי, רק לא לפני הרבה זמן, טינף את פיו על חברו לקואליציה על כך שהוא שמאלני, נטול השכלה ומה לא. כך גם אילת שקד, שבדמעות בעיניים הודיעה,

שכנעה, התחייבה לא למצמץ ללפיד, כי "אנו נאמנים לדרכנו". עוד מאות סרטונים עפים כיום בתקשורת וברשת שאתה לא מאמין למי שאמר את הדברים ולדברים שהבטיח ברורות. במשפט אחד: אין ערך למילה הנאמרת, הנכתבת. איך אומרים בישראל? הכול חרטא. כל כך מובן למה בסקרי דעת קהל הציבור בז לאותם פוליטיקאים שעושים סלטה ואקרובטיקה וחוזרים בהם ממה שאמרו והבטיחו לציבור בוחריהם אך רק לפני כמה שבועות, בבחירות האחרונות, והינה כיום, לשפשף את העיניים, כולם ממש כשרים לבוא בקהל. לא שמחבר אותם משהו אידיאולוגי, אין כאן אפילו אידיאולוגיה מחברת כלשהי. הדבק היחידי המחבר אותם: רק שביבי יעוף,

ייפרד מבלפור. בשביל זה הם מוכנים לעשות הכול, אבל הכול, כדי שהוא רק ילך משם. לא משנה להם מה יהיה ביום שאחרי במדינה, איך ינהלו את היצירה המוזרה שיצרו, מרובת הרגליים, שבה כל רגל בעצם נעה לכיוון אחר לגמרי. לאן יגיעו? איך יצעדו? הרי צריך הלאה גם לנהל את המדינה. גם אם ביבי הלך, כבר אמרו חז"ל: השנאה מקלקלת את השורה. לסיום, מי ינהל את האוצר? אומרים איווט ליברמן, שלאחרונה ממעט מאוד להתראיין. הוא כבר סגר את מה שהוא רצה, את תיק האוצר. הוא כבר יודע ורמז מה לעשות באוצר: כמובן,

לבני המיעוטים,

גם לאחיכם שם ברע"ם ובמאוחדת והמשותפת, המצטרפים החדשים לחגיגה. ואני לא אוסיף הרבה על טנא המחמאות שכבר כתבו עליו הפרשנים הכלכליים, על האפשרות הזאת שהוא ישמש שר האוצר, להיות צמוד לקופת המזומנים של המדינה. אחד מהם הוא הפרשן הכלכלי הוותיק סבר פלוצקר, שהגדיר לאחרונה את איווט ליברמן, המיועד לשר האוצר: ראש מפלגת נישה קטנה, עסקן פוליטי בלתי נלאה, חסר מעמד ציבורי ונטול השכלה כלכלית גבוהה, שנכשל כמעט בכל תיק שהופקד בידיו, ומציין שמדובר בתקופה לא קלה, אנא, משפט אחרון. שבה נתמודד עם הגירעון התקציבי של הקורונה, החוב הציבורי התופח, האבטלה האמיתית והמלאכותית שנוצרה, מחירי הדיור, מערכת הבריאות והתחבורה. כל אלה משימות שיגיעו לקוטן קומתו ואישיותו של המועמד, ומטילות סימן שאלה כבד על כל רוקמי הממשלה העתידית. יש עוד ציטוטים, נסתפק בזה הפעם. אני רק מבקש: תחשבו שוב לפני שאתם עושים את הטעות המרה הזאת.

על זה נאמר: יש עוד ציטוטים ותהיינה עוד הזדמנויות. כן, תהיינה עוד הזדמנויות, אני לא מודאג. חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת משה ארבל,

חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברי כנסת אבי מעוז, איננו, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. מה אתם חושבים שאני עושה כשקשה לי להירדם? בישיבה, מקריא את רשימות

כשאנחנו נלחמים, וגם ביום המכובד הזה, כשהצביעו כאן מעל בימת הכנסת על זכותה הבסיסית של מדינת ישראל, הסדרת ההתיישבות הצעירה, ועל ביטול הנושא שהיה לנו, שהוא הכתם החזק ביותר שהיה בשנים האחרונות, של התנתקות שהייתה. אולי אלו דברים שיצילו אותנו, איך אומרים, מהרוע וממי שרוצה להכחיד את קיומנו ולומר להם: אנחנו כאן לעוד הרבה שנים כמדינה יהודית, עם כל הכוחות, ושום דבר לא ירתיע אותנו.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת מאזן גנאים,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

אדוני סגן השר, אתה רוצה לסכם? אדוני השר רוצה לסכם? אז אני מזמין את השר איתן גינזבורג להעמיד אותי במבחן האיפוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אחרי כל הצעות החוק שעברו פה ואתה לא נטלת חלק בדיון הזה, צל"ש אתה צריך לקבל. אני באמת יודע כמה כל אחת ואחת מההצעות פה נוגעת לך באופן אישי בכל נימי דמך. אין ספק, אין ספק.

אבל אני שוב פה טוחן צעירוּת, הפעם זה מבחירה. אבל לא הייתי עולה, אני ויתרתי, ראית לאורך כל היום,

זה נכון.

הצבעת או לא הצבעת על הצעות חוק? כמובן שהצבעתי, אדוני.

הצבעתי על פי עמדת הממשלה. חבל שאתה לא, סגן השר קיש, אני לא ראיתי, אני שאלתי. אם הייתי רואה לא הייתי אומר.

סגן השר קיש, אני רוצה לומר לך דבר אחד: אתה יודע, אנחנו בתקופה עם המון חוסר יציבות, וזה היה באמת מחמם את הלב לראות שלפחות בדבר אחד היציבות קיימת, גם היום הממשלה הצביעה מחולקת: ראית כפתור אדום,

כפתור ירוק.

אז זה היה בסדר גמור. זה נמשך כמו שזה היה כל הזמן. בעניין הזה לא היה שום שיבוש. לא הפרענו, אבל לא הפרענו. בואו נסכם שהייתה פריטטיות בהצבעת הממשלה.

כן, כפי שהיה תמיד. אבל הוא אמר דבר יפה: לא הפרענו, הפעם, הפעם. כן. ויתרתי על זכות הדיבור, הגם שיכולתי.

אני לא יודע אם יש את הצעת החוק הזאת, אם במצב שבו לא עובר תקציב, הכנסת ממשיכה לכהן. בוא נגיד, שנדע כולנו: זאת הצעת חוק יחסית חדשה, כלומר, השיטה הזאת שכשלא עובר תקציב הכנסת מתפזרת זאת שיטה יחסית חדשה במשטר הישראלי. 20 שנה.

לעומת 70% זה חדש. טוב. צריך לזכור את זה, צריך לזכור את זה.

לנוכח המצב המוטרף שמפלגתך הכניסה את המערכת הפוליטית, והכול בשם הרצון להישאר בשלטון, לפעמים צריך לחשוב על דברים שצריך לשנות. רצון הבוחר, כן, באמת רצון הבוחר, חבר הכנסת כץ. איך באתם ו-29 יום אחרי שהתכנסנו כאן בכנסת העשרים-ואחת פיזרתם אותה לדעת כי לא הצלחתם להקים ממשלה? לא נתתם צ'אנס לגוש השני. רצון הבוחר. היה רוב גדול בכנסת. תראה איך השתדלתי שלא להפריע לך, אדוני סגן השר. באמת אז שברתם כל מוסכמות במשחק הדמוקרטי, כל מושכלות היסוד בשיטה. אז פיזרתם את הכנסת ככה, בשנייה. רצון הבוחר ממש לא היה נגד עיניכם.

אני חושב שלא היה אדם במדינה שלא עמד בהשתאות אל מול מה שקרה כאן: כנסת מפוזרת 29 יום אחרי בחירות.

אני מבקש ממך, אדוני סגן השר, סגן השר קיש, בבקשה. גם השעה מאוחרת וגם אנחנו לא ב"פגוש את העיתונות". אני מנסה להבין אם הוא מציע שגם אם הח"כים רוצים לפזר לא יפזרו. אני לא מציע כלום. אני רוצה להזכיר לך כל מיני דברים שאתה כנראה שכחת.

בשם ההישרדות הפוליטית, אדוני, סירבתם להעביר תקציב דו-שנתי למרות שהתחייבתם, גם במחיר בחירות בעת משבר בריאותי, כשאתה נמצא במשרד שעליו אתה ממונה, ומשבר כלכלי שהרבה שנים לא ידענו, ולעזאזל הכול. והיום, מה מטריד אותך? מטריד אותך שחושבים, מי שחושב, שאם לא יעבור תקציב,

איך לא היית מוטרד אז? זה לא הטריד אותך? אמות הסיפים לא רעדו כשהתפזרה הכנסת אחרי 29 יום? העובדים פה לא ידעו את נפשם. האזרחים פשוט חשבו שהם מגיעים ממדינה אחרת. לא צעקת אז חמס. לא התנגדת להתנהלות הזאת גם בתוך סיעתך. לנוכח המצב המוטרף, כמו שאמרתי בהתחלה, שהכנסתם את המערכת הפוליטית אליו, לפעמים צריך לחשוב על שינוי בשיטה. איך הכנסת נשארת הריבון, אדוני חבר הכנסת כץ?

תראה את האבסורד: הממשלה לא מתפקדת בינה לבין עצמה. בוא, מספיק עם הפריטטיות הזאת.

אל תחזרו על הטעות של הפריטטיות, היא מפזרת את הכנסת, היא נשארת בכהונה, הרי חווינו ממשלת מעבר ברציפות שלטונית במשך שנה. הכנסת התחלפה, העם אמר את רצונו פעם אחר פעם,

הממשלה, שלא זכתה לאמון הכנסת, הממשלה, גם הממשלה הזאת, למה אתה מפחד מבחירות ישירות? שלא זכתה לאמון הכנסת, נשארת על כנה בשם היציבות השלטונית, בשם הרציפות השלטונית, אתם מפחדים מבחירות ישירות.

בוא לא נפזר את הכנסת, יהיו בחירות רק לראשות ממשלה.

העם הוא שנשלח כל פעם לקלפי מחדש לומר את דברו, ודברו כל פעם כנראה נאמר די אותו דבר, מנדט לפה מנדט לשם, תלוי אם השמיים פתוחים ונוסעים לחו"ל או לא,

תלוי כמה אוכלוסיות כאלה ואחרות נוטות להצביע או לא. למה אתם

שמובא לידי ביטוי פעם אחר פעם, אבל זה לא מסתדר עם הרצון שלכם, אז בחירות ישירות, שינוי שיטה, הכול בסדר. כדאי שינוי שיטת בחירות לישירה?

אתה רוצה או לא רוצה? לא הבנתי. שינוי שיטת בחירות, בחירה ישירה עכשיו, אתה בעד?

זה חלק משינוי שיטה, אדוני?

זה הרבה פחות קיצוני מאשר השארת הכנסת על כנה,

ושפוליטיקאים יסתדרו, זה בגלל החצי-חצי הזה. מה אתה מפחד מזה? זה לא בסדר לפזר את הכנסת ולהשאיר את הממשלה,

אנחנו אומרים: בוא נעשה הפוך. אנחנו מכבדים את רצון העם,

ואם העם החליט, לא, אתם לא. ראש ממשלה עם שישה מנדטים שאתם הולכים למנות, זה לא רצון העם. העם לא בוחר ראש ממשלה, אדוני.

בשיטה הפרלמנטרית של מדינת ישראל, בוחר את הכנסת. הכנסת מביעה אמון בממשלה. אם זאת הכנסת שהעם רצה,

תפקידה להישאר בכהונה במשך קדנציה שלמה במשך ארבע שנים, כמו שאמור להיות במשטר דמוקרטי תקין. ראש ממשלה עם שישה מנדטים שמחרים את, לא, הפוך. אתה רוצה לשנות שיטת משטר, תתכבד ותציע הצעת חוק. אם מונעים, ממצב שבו לא מכבדים את רצון העם, ומפזרים את רצונו, וקוראים לו כל פעם לכנסת מחדש כדי שיביע את רצונו שוב ושוב עד שהדברים יסתדרו כמו שאתם רוצים,

הבעיה היא שלך, בהבנה של השיטה, ולא שלנו. ברגע שבו יש סיטואציה שבה הכול מתחיל מאפס, כאילו אין מושכלות יסוד, הכול בסדר, וכשיש מצב שבו מפזרים את הכנסת לדעת ממשלה שלא זכתה לאמון הכנסת ממשיכה לכהן והכנסת שזכתה לאמון העם צריכה להתפזר,

אתם גונבים את המנדטים של הימין.

אתם ממשיכים להעניש את העם הזה בממשלה משותקת ולוקחים מהימין מנדטים ותופרים לו: בוא תהיה ראש ממשלה כעלה תאנה.

על מה אתה מדבר בכלל? רצון העם? איך אתה מעז בכלל לדבר בשם רצון העם? העם לא צריך לסבול בגלל שאנחנו פה לא מסתדרים. העם צריך לקבל כנסת מכהנת. הכנסת הזאת צריכה לדעת איך להצביע אמון בממשלה כזאת או אחרת. במצב שבו בסופו של יום, בגלל מצוקה פוליטית ומשפטית של אדם אחד תאב שלטון שרוצה להישאר במקומו, שטויות, שטויות. ומשגע את המערכת כולה,

לרבות השיטה הכי בסיסית בשיטה הדמוקרטית, אז בוא נצביע לראש

בוא נראה מה הוא רוצה.

בוא נראה מה הוא רוצה.

במקרי קיצון, שמעולם לא חלמנו שנגיע אליהם, לפעמים צריך גם לשנות את השיטה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

סגן השר קיש והשר גינזבורג, אני רוצה לנסות לפחות לסכם אולי באיזו אמירה שיכולה להיות לגביה הסכמה: רעיונות יצירתיים הם תמיד דבר טוב שיכול להיות מועיל בנסיבות מסוימות. בואו נסכים על הדבר הזה לפחות. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2020. הצבעה. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 21), התשפ"א 2020, נתקבל.